מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

נפתח עם שאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, שכדרכו נמצא כאן בזמן, להשיב על שאילתה דחופה מס' 599, של חברת הכנסת סופה לנדבר. נושא השאילתה: מדד הצפיפות בבתי החולים מגלה עומס בלתי נסבל. יש לנו שואלים נוספים שהגישו נושא דומה, שהם חברי הכנסת איציק שמולי ודב חנין. חברת הכנסת לנדבר, נא לקרוא את נוסח השאילתה.

לאחרונה פורסם דוח של משרד הבריאות על נתוני התפוסה במחלקות השונות ואת המספרים של האשפוז במסדרון. אני שואלת אותך, אדוני סגן השר: איך המשרד מתכוון לפעול בנושא? תודה, חברת הכנסת לנדבר. אדוני סגן שר הבריאות. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת לנדבר, משרד הבריאות, גברתי יכולה לשבת בינתיים. לא, אבל יש עוד. כן, בבקשה, אנחנו נגיע לשם. משרד הבריאות עוסק רבות ומפעיל תוכניות לאומיות לצמצום העומס והצפיפות הקיימים בבתי החולים ופועל לפתרון הבעיה. ב-2017 פורסמה תוכנית הקצאת המיטות לבתי החולים הכללים לשנים 2017 2022, לחמש שנים. תוכנית זו כוללת 1,200 מיטות כלליות שהוקצו לבתי החולים. בנוסף, תוכנית המיטות כוללת כ-150 מיטות פסיכיאטריה, 600 מיטות גריאטריה ו-150 מיטות שיקום, המוקצות בנפרד, חוץ מה-1,200 מיטות שדיברתי עליהן. הקצאת המיטות הכלליות לשנים 2017 2018 הסתיימה. בתי החולים בשלבי התארגנות לאיוש צוותים ופתיחת המיטות. המשרד עוקב אחר פתיחת המיטות בהלימה לתוכנית ואחר רישומן בתעודת הרישום של בית החולים, בכפוף לאיוש התקנים בגינן. בשנת 2019 תימשך הקצאת המיטות המתוכננת לאחר בחינת מימוש פתיחת המיטות של השנים 20172018 . בנוסף, מתבצעת פעילות ומושקעים תקציבים בתוכניות שמטרתן צמצום אשפוזים באמצעות פעולות רפואה מונעת ויצירת חלופות אשפוז. צעדים אלו יביאו להקלת העומס ולמתן טיפול נאות יותר לחולים. תודה, סגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת לנדבר, ולאחר מכן, חברי הכנסת שמולי וחנין. תוספת המיטות שהמשרד מתכוון להוסיף למיטות האשפוז שקיימות היום במדינת ישראל, האם אתה מתכוון להוסיף מיטות בבית החולים שנפתח באשדוד? נפתח שם בית חולים, ואתה מכיר את החוק ואתה מכיר את המצב, אבל 300 מיטות נכון להיום, אחרי שהחוק הזה בוצע, עם יישום החוק, זה בוודאי לא מספיק,

לא רק לסביבה, זה לא מספיק במערכת האשפוזים. אני חושבת שאתה צריך לדאוג לכך שעל בסיס של 300 מיטות, המדינה תאפשר לבית חולים באשדוד מיטות נוספות, לפחות עוד 300 מיטות. תודה, גברתי. חבר הכנסת שמולי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר,

צריך להגיד מילה טובה על התוכנית של משרד הבריאות להוספת מיטות וגם להגדלת סל הבריאות. אני מבין שלקראת סוף החודש אנחנו כבר נתבשר על, אנחנו בסוף החודש. בימים הקרובים. בשבוע הבא.

אדוני סגן השר, המציאות בבתי החולים ידועה לכולנו. שיעורי התפוסה הם באמת יוצאי דופן, בעיקר עכשיו, בחודשי החורף. יש בעיה של עומס, של צפיפות וגם של זיהומים. לכן המהלכים שדיברת עליהם הם נדרשים, גם הוספת מיטות וגם הסטת פעילות לרפואת הקהילה, שהיא לא מספיק חזקה היום במדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, אדוני סגן השר: ראשית, האם התוכנית שעליה דיברת, כאשר משווים את מספר המיטות שאמורות להתווסף לגידול באוכלוסייה, האם מדובר בגידול ריאלי או בגידול נומינלי? הדבר השני, אדוני סגן השר, עמדת והתרעת, ובצדק,

הקיצוצים הקשים, התקציביים, שנעשו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בתקציב משרדך, במסגרת קיצוצים רוחביים שעשתה הממשלה. האם התוכניות לתוספת המיטות ולמניעת הזיהומים בבתי החולים עלולות להיפגע או להצטמצם מאותם הקיצוצים?

תודה לחבר הכנסת שמולי. חבר הכנסת חנין, בבקשה, ואז נשמע את סגן השר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. לפני שאני אשאל את שאלתי לסגן השר, אני רק רוצה להביע תקווה, אדוני היושב-ראש, שמהלך פיזור הכנסת שעליו סיכמנו יתקדם בצורה מכובדת ומסודרת, ושלא נהיה עדים כאן לתהליכים של משיכת חבל. לפעמים תהליכים מוזרים של משיכת חבל בסופו של דבר מסיבים חוסר כבוד לכנסת ולתהליכים הפרלמנטריים. כולנו עושים מאמץ גדול, עם כל הוויכוחים שיש בינינו, לסיים את הכנסת בצורה מכובדת ומוסכמת, ואני פונה מפה לכל חבריי, בקואליציה ובאופוזיציה, לעשות את המאמץ המשותף הזה. ייעשה, אדוני. תודה על ההערה. הסר דאגה מליבך. כמו שסוכם בין כל סיעות הבית, היום יחוקק החוק בשלוש קריאות, וכפי שסיכמנו, נקיים את הבחירות הכלליות ב-9 באפריל. זה לא המצב כרגע למטה. זה המצב כרגע למטה, ואני לא אתייחס למשחקים פרלמנטריים כאלה או אחרים. זה המצב, אני אומר את זה במלוא האחריות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני חושב שההבהרה הזאת חשובה מאוד, ואני חושב שהיא מעבירה מסר לכנסת שאנחנו נמצאים במסלול מוסכם, מסודר, ובו כולנו נפעל כדי לעשות את זה מכובד ככל האפשר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, התמונה שמצטיירת בבתי החולים היא תמונה קשה. אני מכיר את עבודתך ואת המסירות הגדולה שבה אתה מתייחס לתפקיד של שר וסגן שר הבריאות, אבל מה שקורה בבתי החולים זה כנראה לא באחריותך, כי זה שאלות של כסף, הרבה כסף, ואם אין כסף, אין מיטות, ואם אין מיטות, אנחנו נמצאים במצוקה שבה הצפיפות בבתי החולים הולכת ועולה. אנחנו מגיעים לזה שיותר ויותר חולים נמצאים במסדרונות. יש בשלוש השנים האחרונות עלייה בשיעור התפוסה בבתי החולים. כולנו זוכרים את הסיפורים על הזקנה במסדרון. קראתי מאוד בכאב את המאמר המרגש שכתב מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופ' איתן חי-עם, על איך מרגיש קשיש מוזנח שנמצא במסדרון ולא זוכה לטיפול רפואי. אבל היום יש לנו גם מצוקה חדשה, של ילדים שנמצאים במסדרונות כי אין להם מקום. למשל בשיבא התפוסה בילדים היא 166%. אדוני סגן השר, אני יודע שזו הולכת להיות ממשלת מעבר, אבל גם בממשלת מעבר צריך להילחם על כך שלא יהיה אפשר להמשיך לקצץ בתקציב הבריאות. זה ממש עניין של פיקוח נפש.

בבקשה, אדוני סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת לנדבר, חוק בית חולים אשדוד חשוב לכולנו. ביצענו ביחד, את יזמת את זה, עזרתי לך. לא פעם ולא פעמיים בחוק ההסדרים, ביטלנו, כשרצו לבטל את החוק הזה. בית החולים קיים,

בית החולים כרגע נכנס לחובות גדולים. זה לא רק בגלל המיטות, בית החולים אומר שיש הרבה סיבות. אנחנו הכנסנו רואה חשבון שיבדוק את זה, ואנחנו בודקים. צריך לעשות שם תוכנית הבראה. אנחנו נעשה תוכנית הבראה, אבל בתנאים שמשרד הבריאות ידרוש מהם. מה שהדגשת, שאת רוצה לפחות 300 מיטות, אני רוצה להגיד לך שבכל השנה לכל בתי החולים יש לי רק 200, אז איך אני אתן להם 300 מיטות? לתת להם אישור לקנות עוד 300 מיטות, עד שזה, יעבור זמן, זה דבר אחד. ודבר שני, כאשר המדינה לפי החוק נתנה אפשרות לאסותא לקנות את בית החולים, ואתה יודע בדיוק, המדינה גם התחייבה על כספים שהיא צריכה להזרים לאסותא. בינתיים הם עשו, אני כסגן שר הייתי כמעט מההקמה והייתי אחר כך,

שלא רק שהם קיבלו את מה שהבטיחו להם, הם קיבלו ממני פי שלושה ממה שהבטיחו להם. אני אומר לך באחריות. אני לא רוצה להיכנס לפירוט. אנחנו נבדוק את הדברים. יושבים על זה חזק, רואה חשבון. אנחנו בודקים את זה. אנחנו לא ניתן לבית החולים ליפול, אבל יצטרכו לעשות כל מיני שינויים שם. שמולי, בזיהומים בבתי חולים יש היום ירידה דרסטית, ממש דרסטית, בשנה האחרונה במיוחד, ואנחנו מברכים על כך. צריך להשקיע יותר. שאלת אם תוספת המיטות לעומת האוכלוסייה, אם זה משווה. בהחלט לא, צריך יותר מיטות, אבל זה המצב, אז אני מקבל קיצוצים. מה שכן, ואת זה אני כרגע אומר, פגיעה לא תהיה. אני אשלב את זה עם תשובה לדב חנין. משרד הבריאות עובד חזק לקבל מיטות. התפוסה בבתי חולים, זה עונתי. יש שפעת כרגע. זה חזק, נכון, אבל יש ירידה בתפוסה.

יש ירידה גם בנושא הזה של הזיהומים, ולכן די שולטים. שאני אגיד לכם שאני מרוצה? חד-משמעית לא. שאני אגיד לכם שהקיצוץ האחרון לא פגע בי? בהחלט כן. אף שיש משא ומתן כרגע עם האוצר לראות איך מסתדרים עם הקיצוץ, ואני מקווה שנגיע להסכמה, ברור שהקיצוץ הזה פוגע. אני ציפיתי, חבר הכנסת דב חנין, שהאוצר יעשה פעם קיצוץ flat עבור בריאות. הוא עושה לכולם קיצוץ מהבריאות, רק למשרד הבריאות, הוא לא עושה עבור זה.

זה מה שיש. אני משתדל לחיות ממה שיש לי. הפעלנו לחץ גדול על משרד האוצר שיחזיר. אנחנו במשא ומתן די בסדר, מתקדמים יפה. אני מקווה שיסתיים היום או מחר. תודה, סגן שר הבריאות. אתה נשאר איתנו על מנת להשיב גם על השאילתה הבאה, שמספרה 600, והיא מאת חברת הכנסת עליזה לביא. נושא השאילתה: המדינה לא תקצבה את המוסדות הסיעודיים והקשישים ייפגעו. יש לנו גם כאן שואל נוסף, חבר הכנסת נחמן שי,

תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו ממש ערב פיזור הכנסת, ו"אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כֹחי אל תעזבני" זה ציווי שהוא על-דורי, ואנחנו מחויבים בו גם ברגע הזה של פיזור הכנסת. לאחרונה, אדוני סגן השר, פרסם משרד הבריאות את המכרז של שירותי האשפוז הסיעודי, שמכוחו רוכשת המדינה שירותים עבור החולים הסיעודיים במאות מוסדות ברחבי הארץ. זה מכרז שהוא קריטי, אדוני סגן השר, הוא קובע את פני הענף כולו ואת המגמות לשנים הקרובות. כמו שאתה יודע טוב, התעריף שנקבע לא מכסה את העלויות בפועל. למעשה, הוא רק שני-שלישים מהעלות האמיתית. מדינת ישראל ואתה, זאת המשמרת שלך, אתה סגן השר שכחתם לתקצב את המוסדות הסיעודיים, שעושים עבודת קודש שאף אחד לא רוצה לבצע. לכן המדינה בעצם פוגעת ביציבות הענף, ברמת איכות הטיפול בקשישים, בחימום, באוכל, בטיפול. אסור לתת למצב הזה להימשך, ואסור לנו להפקיר את הקשישים הסיעודיים בערוב ימיהם. אדוני, מה אתה מתכוון לעשות על מנת למנוע את הפגיעה בקשישים? גברתי, צריך לקרוא את נוסח השאילתה כלשונה וככתבה.

אני אחזור על השאלה שהעברתי: מה מתכוון סגן השר לעשות על מנת למנוע את הפגיעה בקשישים? תודה, אדוני. תודה.

תודה, אדוני היושב-ראש. לשאלת חברת הכנסת עליזה לביא, התגמול בגין אשפוז סיעודי מבוצע במסגרת מכרז הקודים 20122016 . התעריף הבסיסי מכסה את עלויות כוח האדם, התפעול וההון הנדרשות במכרז, ואליהן מתווספים בונוסים על מתן שירות איכותי יותר ועל עמידה בתנאים פיזיים ונרחבים יותר. בונוסים אלו עשויים להעלות את התעריף ביותר מ-10%. מכרז חדש היה אמור לצאת כבר בשנת 2016, אך הוא התעכב בגלל עתירות חוזרות ונשנות של ארגון א.ב.א בגין התעריף לבתי המשפט, וזאת על אף שבית המשפט דחה את הטענות מכול וכול בשתי ערכאות, מחוזי ועליון. התעריף של המכרז החדש גבוה מהמכרז הקיים, כך שהמכרז משפר את המצב, הן של הקשישים והן של בתי האבות. מעבר לכך, על ידי הרחבת סלי האיכות, בונוסים הניתנים על מתן שירותים לתשושי הנפש, בונוסים על שטחי רווחה למחלקות גדולות יותר וסטנדרטים מעבר לתנאי המכרז, תעריף זה צפוי להיות גבוה אף יותר. כמו כן, המכרז מעלה את תקינת כוח האדם לעומת המצב הקיים על מנת להפחית את העומס המוטל על המטפלים ולשפר את השירות. משרדי הבריאות והאוצר ערים לעלייה בשיעורי התחלואה הכרונית והקשישים, ולכן, מלבד מכרז הקודים החדש, המשרדים פועלים להרחבת המענים בנושא.

ב-1 בינואר 2019 תיכנס לתוקפה הרפורמה בסיעוד, אשר תוסיף לגמלת הסיעוד לקשישים הסיעודיים, תפחית את ההשתתפות העצמית של בן המשפחה במימון עלות הקוד הסיעודי ותכניס לסל הבריאות טיפולים משמרים לשיניים לאזרחים מעל גיל 75. הרחבת השירותים הניתנים לקשישים בקהילה ובבית, הקצאה של מעל 100 מיליון שקל נוספים לקופות החולים לטובת הרחבת שירותים באמצעות שיקום מרחוק, שירותי אשפוז בבית ובקהילה, הרחבת המענים לרפואה דחופה בקהילה ופיתוח שירותים חדשים בתחום זה. נוסף על כך פועלים המשרדים להרחבת התשתית האשפוזית בגריאטריה פעילה, הנשמה ממושכת ושיקום, תוך השקעת כ-210 מיליון ש"ח בפיתוח מחלקות אשפוז חדשות בתחומים אלו ברחבי הארץ, בדגש על אזורי הצפון והדרום. תודה לסגן השר. האם יש שאלה נוספת, גברתי?

בבקשה, חברת הכנסת עליזה לביא, שאלה נוספת. אדוני, אני מקווה שהדברים אכן יבוצעו. האוצר הרי מעכב את כל מה שאנחנו מבקשים לגבי עובדים זרים. התחום הולך אחורה, פחות מיטות, פחות עובדים סיעודיים. אבל אני רוצה לנצל את זה שאני יכולה לשאול אותך עוד שאלה ולשאול אותך לגבי המציאות שקורית כאן במדינת ישראל. רבים מהמתמחים, מהילדים שלנו שלומדים רפואה בחו"ל, חוזרים לארץ ומגיעים להתמחות בבתי החולים בישראל. יש להם בחלקים מבתי החולים עדיפות על פני מי שלמד כאן בארץ. הטענות שנשמעות הן שהרמה שלהם מאוד מאוד ירודה. איך מתכונן המשרד להתמודד עם הרמה הירודה של הסטודנטים שמגיעים מחו"ל? בעבר היה מבחן. אני לא יודעת איך המספר שלהם רק הולך וגדל. האם תוכל בבקשה לפרט את התוכנית של המשרד?

חבר הכנסת נחמן, כפי שאמרתי, העלה נושא דומה לסדר-היום. בבקשה, אדוני, שאלה נוספת. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, מכרז שירותי הסיעוד של משרד הבריאות מביא את ענף הסיעוד לקריסה בשל תקציבו הלקוי. 1. מדוע המכרז אינו מתוקצב באופן שישקף את הוצאות הטיפול? 2. מדוע המשרד אינו מאפשר לעובדים זרים לעסוק בענף שחסרים בו מטפלים? 3. מה אתם עושים כדי לפתור את המשבר הזה, שכבר גורם להפגנות וגם לתסיסה גדולה בענף הזה?

חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, סגן השר, מה שרציתי לשאול מתחבר לנושא של הכשרת רופאים והיעדר אופציות להכשרת רופאים ורופאות במדינת ישראל. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שלא מקבלים קדימות, גם חיילים משוחררים, ונאלצים לצאת לאחר שלוש, ארבע שנים של שירות צבאי לחו"ל כדי לחזור להיות כאן רופאים, והאופציות הן מאוד מצומצמות. יש מחסור ברופאים צבאיים. יש לימודים קדם-צבאיים שמכשירים רופאים צבאיים. רציתי להציע לאדוני לקחת משוחררי צה"ל, מילואימניקים, לשים אותם על מסלולים של לימודי רפואה ולהחזיר אותם, שיוכלו לשמש גם כרופאים במילואים, כי להערכתי, במצב חירום אנחנו נהיה בבעיה קשה מאוד.

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני סגן השר. חברת הכנסת לביא, אנחנו לא שכחנו את הסיעודיים. מה שכן, יש ויכוח על המחיר. שום דבר לא יותר. במסגרת הדברים שעשינו, שיפרנו בהרבה גם את המחיר וגם את השירות, גם לקשיש שנמצא או מי שצריך סיעוד וגם למוסד שהוא נמצא בו. אז עשינו הכול ביחד. נכון שלא מקבלים סתם מחיר. הם צריכים לשפר כל מיני שירותים, ואנחנו עומדים על כך, וזה די טוב. לא יעזור שהם מסרבים לקבל את המחיר החדש, את המכרז החדש. הם נכשלו כבר פעמיים, כפי שאמרתי קודם, בבג"ץ. לא נראה לי שהם יקבלו שום מענה, זה בעצם גם עונה לנחמן, לא נראה לי שהם יקבלו שום סיוע בבג"ץ אחרי שכבר פעמיים נדחו. ועשינו את הכול, אבל התנינו את השיפור בתשלומים, את העלאת המחיר, בזה שהם יעלו גם את השירותים. אנחנו עומדים על כך, ואני בטוח שבסופו של דבר זה יבוצע. זו אותה תשובה בעצם גם לנחמן, אלה פחות או יותר אותן שאלות, אותם הדברים, שהעלינו את המחיר והעלינו את הדרישה לשירות. לא פחות? לא, לא. שום דבר לא פחות. רק מה, הם צריכים לתת שירות יותר טוב, אז העלינו את זה בהרבה. נתנו להם הרבה בונוסים, כפי שאמרתי בתשובה, ואני עומד על כך. הכול בסדר מבחינה זו. ענת, אני אגיד לך את האמת, גם בהכשרת רופאים, אני צריך רופאים, אני רוצה רופאים. אני לא בטוח שזה הפתרון. אתה יודע שזה לא הפתרון. היות שאנחנו היום, עוד שעה,

לא יודע עוד כמה זמן, היום מתפזרים, לפי שהיושב-ראש אומר לי. אני הייתי סקפטי. הוא אומר לי שזה נראה בסדר. גם אני רוצה בחירות, כמו כולם כאן. מה עם המתמחים? רגע, תני לי. זה, אני אגיד לך.

לכן אני אומר, זה יישאר לקדנציה הבאה. נצטרך להילחם גם על תוספת מיטות, וזה אוטומטי, תוספת רופאים. תקן מיטה זה לא הברזל של מיטה או העץ, זה גם תקן של רופאים ותקן של אחיות. נעלה את זה, לא יכול להיות שיש לי 200 מיטות בשנה, וזה ייתן לי פתרון לכל בתי החולים בארץ. אז זו התשובה לזה. מה השאלה לגבי המתמחים, גברתי? הסטודנטים לרפואה, הישראלים, שחוזרים לארץ, הם נסעו לחוץ לארץ, חלק מהם, שלא התקבלו בארץ, כנראה גם בגלל הציונים. אני לא יודע. אני לא נכנס לזה. מה

יודע לגבי הטענות שנשמעות? אנחנו משתדלים לעשות הכול כדי לקלוט את המתמחים. עושים את הכול. לא הכול בידי, אגב אבל כפי שאמרתי,

גם ביחד עם ההסתדרות הרפואית. עושים את המקסימום. כרגע אני לא יכול להילחם על שום דבר, כי אנחנו לפני בחירות. לא שומעים אותך. בסדר, אנחנו כבר נכנסנו לנושאים אחרים. אני רוצה מאוד להודות לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן על תשובותיו. אני מתכבד להזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש להשיב על שאילתה דחופה מס' 596, מאת חבר הכנסת חיים ילין. נושא השאילתה: מטפלי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, זו הפעם הרביעית בשנתיים האחרונות שמטפלים בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי אינם מקבלים משכורת בזמן. לאחרונה התחלף הזכיין, ועדיין ישנן בעיות עם התשלומים. רצוני לשאול: 1. מתי יקבלו המטפלים משכורת? 2. האם לא הגיע הזמן להעסיקם כעובדי משרד החינוך ולא כעובדי קבלן? תודה, אדוני. בבקשה, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת והשואל חבר הכנסת חיים ילין, לשאלה 1: השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך מופעל בדרך השגרה באמצעות יועצים חינוכיים העובדים במוסדות החינוך ופסיכולוגים חינוכיים העובדים בשפ"חים. צוות זה מדריך באופן שוטף את צוותי החינוך, גברתי השרה, גברתי השרה, אנחנו שומעים אותך. צוות זה מדריך באופן שוטף את צוותי החינוך בהטמעת תוכניות חוסן, בשיח רגשי עם תלמידים ובהדרכת הורים.

לצד העבודה השוטפת המתקיימת בליווי התפתחותם של התלמידים בכל שכבות הגיל. נוסף על כך, מערכת החינוך נדרשת לקבלת שירותים תוספתיים בתחומים של אבחון, טיפול, הדרכה במצבי מצוקה ועוד. שירותים אלה המשרד רוכש מספק חיצוני אשר מעסיק אנשי מקצוע מיומנים בתחומים הנדרשים בהתאם לצרכים המשתנים של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך. כך, למשל, נדרש משרד החינוך לתת שירותי טיפול מתקציב תוספתי לתלמידים ביישובי עוטף עזה בשנים האחרונות, וזאת אף במסגרת החלטות ממשלה ייעודיות לאזור זה. תקציבים לעניין זה אינם נמצאים בבסיס התקציב, וניתנים למשרד מתוקף החלטות ממשלה. בחודשים האחרונים התחלף הספק אשר מספק למשרד את השירותים המקצועיים כאמור בעקבות מכרז חדש שפורסם. למרבה הצער, מתברר שבמסגרת החילופים וההתארגנות במסגרת ההתקשרות החדשה לא שולמה מלוא התמורה לחלק מאנשי המקצוע. עניין זה מטופל על ידי היחידה המקצועית בסיועה של חשבות המשרד. לשאלה 2: כפי שצוין, מדובר בשירות מקצועי תוספתי לשירות הרגיל שניתן במערכת החינוך על ידי יועצים חינוכיים המועסקים על ידי המשרד ועל ידי עובדי השפ"חים, המועסקים על ידי הרשויות, ומאותרים בהתאם לצרכים ובכפוף לתקציב.

לא מדובר במי שנדרשת העסקתם התדירה במערכת החינוך או כעובדי משרד. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת חיים ילין, וגם חבר הכנסת מסעוד גנאים ביקש לשאול שאלה נוספת. כבוד סגן השר, המצב בעוטף עזה הוא כבר 18 שנה ללא שינוי. כבר היה אפשר, ארבע שנים ודאי שיש שינוי. מאז שאתה פה, הרי באת לפה בגלל הסיבוב הקודם. אתה ארבע שנים פה ואין שינוי? לא יכול להיות. 18 שנים אין שינוי בעוטף עזה. אין שינוי. אין שקט ואין שלווה, ומי שמשלם את המחיר זה הילדים. כלומר כשאתה עונה לי, כבוד סגן השר, אתה עונה לי ואתה עונה לעם ישראל, שאתה מעסיק קבלנים או חברות קבלן שמתמחים בסיטואציה מסוימת, כי זה אירוע זמני או נקודתי, אז אני קודם כול מתווכח איתך על הנקודה הזאת. עוטף עזה והשכנים שלנו זה לא אירוע חולף, הלוואי שזה יהיה, אבל מול ארגון טרור שמעבירים לו 15 מיליון דולר עדיין אין שקט, שיהיה ברור. האנשים האלה עושים עבודה נאמנה. הם נתנו שירות ולא שילמו להם, וזו לא בעיה של כסף. הקבלן הראשון היה אוניברסיטת אריאל, והיא לא העבירה את הכסף ושמרה אותו אצלה. עכשיו יש לנו חברה קבלנית חדשה, וגם היא שומרת את הכסף. אז יש שתי סיטואציות: שמשרד החינוך לא מעביר לקבלן, והסיטואציה השנייה, שהקבלן שומר את הכסף ולא מעביר לפסיכולוגים שעושים את עבודתם נאמנה. אני חושב שאנחנו עוברים כמחוקקים כל עבירה אפשרית מבחינת החוק, אבל גם מבחינת האנושיות אל האנשים שמטפלים במטפלים, אנחנו לא מסוגלים לטפל בהם. תודה, חבר הכנסת ילין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, שאלתך לסגן שר החינוך. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, פורסם לפני יומיים שמשרד החינוך דחה בשבועיים את פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב שנערכו בבתי ספר יסודיים,

כי התברר שמנהלי בתי ספר יסודיים ניסו להטות את תוצאות המבחן והם רימו. האם זה נכון? ואם זה נכון, האם יש חקירה בנושא הזה? תודה, אדוני. סגן שר החינוך, בבקשה. חבר הכנסת ילין, אני בטוח שהאזנת, אבל אני ציינתי ואמרתי כך בתשובה: בחודשים האחרונים התחלף הספק שמספק למשרד את השירותים המקצועיים בעקבות מכרז חדש שפורסם, אמרתי, דבר שהמשרד מבקש ממני לומר מעל במת הכנסת. המשרד מבקש לומר מעל במת הכנסת. למרבה הצער, מתברר שבמסגרת החילופים וההתארגנות להתקשרות החדשה, למרבה הצער לא שולמה מלוא התמורה לחלק מאנשי המקצוע כבודו, אני, ועניין זה מטופל. קראתי את השאילתה. אני אומר דברים שאמרתי לפני ששאלת את השאילתה השנייה. בתוך השאילתה השנייה שאלת שני דברים. הדבר השני ששאלת היה: מה, המשרד מתעלם מכך?

אז אני מקריא מה שאמרתי לפני השאילתה השנייה שלך: בחודשים האחרונים התחלף הספק אשר מספק למשרד את השירותים המקצועיים כאמור, בעקבות מכרז חדש שפורסם. למרבה הצער, כתוב בתשובה של המשרד, מתברר שבמסגרת החילופים וההתארגנות להתקשרות החדשה לא שולמה מלוא התמורה, לא שזה בסדר, המשרד מצטער על כך, מצר על כך, לא שולמה מלוא התמורה לחלק מאנשי המקצוע, ועניין זה מטופל על ידי היחידה המקצועית בסיוע של חשבות המשרד. המשרד בודק את עצמו, ואתה יודע בדיוק איך משרדי ממשלה עובדים היום. לא יודע אם זה ככה אמור לעבוד, אבל כל אחד היום מפחד על עצמו והוא לא יודע לגבי מה שהוא עושה, מי יחקור אותו מחר, ואז בודקים, וכן ולא. זה לא שכר שנותנים,

זה הרי דברים תוספתיים, שעוד מעט נדבר עליהם, אלה הם דברים תוספתיים, ואז בודקים, כל אחד בודק את עצמו, והחשב צריך לאשר, והייעוץ המשפטי צריך לאשר, והאגף שמטפל בזה צריך לאשר. כך זה עובד בכל משרד ממשלתי.

באתי לומר לך שהמשרד מתחמק מזה,

לא מעניין אותו. הוא שילם, והוא מצר על כך,

הוא אומר שהוא יודע שלחלק מהאנשים הוא לא שילם את מלוא התמורה, והוא לא בורח מזה. אבל זה כבר שלוש שנים כך. אבל כדי לתת תשובה סופית ולתת את המענה למה שאתה רוצה שנגיע אליו,

הדברים האלה לוקחים זמן. למדיניות של הממשלה, מה בדיוק קורה בעוטף עזה זה אירוע חד-פעמי, זה אירוע חריג,

אירוע קבוע, אחד יאמר לך שכל העניין פה במזרח התיכון עם הסיפור הזה של הערבים והיהודים זה לא עניין של 70 שנה מדינה, זה עניין מאז הכרזת הציונות, לך תדע ממתי, וכל הזמן מאלתרים. אז אתה הרי יודע שבאת לפה לפני ארבע שנים, על סמך צוק איתן, שכולנו שמענו אותך היטב מסביר מדי יום את המצב

ולכן גם בחרו בך מיש עתיד שתבוא ותייצג. אל תבוא ותאמר פה שלא השתנה שום דבר ארבע שנים. עד כמה שאני לא רוצה שיש עתיד יצליחו, לפחות פה,

אל תגיד את הדבר הזה. לא השתנה כלום ארבע שנים, ארבע שנים אתה פה ולא שינית שום דבר? לא, לא יכול להיות. אתם לא נותנים.

פרוש, אתם לא נותנים. חבר הכנסת ילין, תכבד את המעמד, לא נותנים, כבודו. תכבד את הסיעה, תכבד את הכנסת. להצהיר פה ביום התפזרות הכנסת שאתה ארבע שנים פה ולא השתנה שום דבר, לא שיניתם? לא השתנה, שאתם לא מעבירים את הכסף. בשביל מה צריכים לבחור חברי כנסת ביש עתיד אם לא שינית ארבע שנים, אני אענה לך. בנושא כזה קריטי?

בבקשה.

זה חמור מאוד מה שאתה אומר כאן. אני לא שמעתי. אני חייב לומר, אל תדאג, אני חייב לומר שאני חזרתי מחוץ לארץ אתמול בערב, הייתי ארבעה ימים בחוץ לארץ ואני לא הייתי במשרד בארבעת הימים האלה. שישי-שבת אני אף פעם לא במשרד, אבל חמישי, ראשון ושני לא הייתי במשרד. אני לא שמעתי. אתה אומר פה דברים חמורים, אם זה נכון. אני אבדוק את זה, ועד כמה שאני אוכל לעדכן אותך אז אני אשמח לענות.

תודה לסגן השר, שנשאר איתנו כאן על הדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 598, מאת אותו חבר הכנסת, מסעוד גנאים, אבל עכשיו כדין, בנושא אחר: הנחיות חדשות שמגבילות ועדי הורים. בבקשה, אדוני, נא לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, חוזר מנכ"ל שפורסם לאחרונה קובע הגבלות חדשות בנוגע לוועדי הורים, לרבות על כהונת הורים, ומקנה סמכויות נרחבות למנהלי בתי ספר ועוד דברים אחרים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, למה? 3. מה המטרה והרציונל מאחורי

תודה, אדוני. בבקשה, סגן שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת מסעוד גנאים, משרד החינוך רואה חשיבות רבה בקשר עם ההורים ומטפח שיח רצוף וקבוע ושיתוף פעולה מתמשך עם נציגי ההורים, הן ברמת בית הספר והן ברמה הארצית, במטרה לשמוע את קולם, למען רווחת ילדיהם התלמידים, ועל מנת לקדם את מטרות החינוך בישראל. יחסי הכבוד ההדדי וערוצי התקשורת הפתוחים והטובים בין אנשי החינוך לבין נציגי הורים לדורותיהם היוו לאורך השנים בסיס איתן לשיתופי פעולה רבים. יש חשיבות רבה להסדרת הכללים להיבחרות ועדי ההורים, מתוך רצון לאפשר את קיומן של בחירות תקינות בבתי הספר, מתוך הכרה בחשיבות שיתוף ההורים והמעורבות של נציגויות ההורים בחיי בית הספר. משרד החינוך פרסם לאורך השנים כללים לבחירה ולהתנהלות של ועדי ההורים במוסדות החינוך באמצעות חוזרי מנכ"ל, כבר מאז משנות ה-50. חוזר המנכ"ל שבנדון מחדד את הפרוצדורה לאופן הבחירה ולהתנהלות ועדי ההורים במוסדות החינוך לאור ניסיון העבר והתלונות שהתקבלו במהלך השנים, וגם מחדד את המסגרת המאפשרת את פעילות נציגות ההורים בתוך המוסד החינוכי, וזאת בלי להתייחס לתוכן שיתוף הפעולה ובלי להתערב בשיח המהותי בין ההורים לבין עצמם ובין ההורים לבית הספר.

החוזר אינו מתייחס ואינו מתערב בכל הפעילות וההסדרה של פורום ההורים הארצי, המתנהל כעמותה עצמאית. ועכשיו כתשובות על השאלות. לשאלה 1: משרד החינוך ומנהלי בתי הספר נושאים באחריות לכל פעילות המתקיימת בתחומי מוסד החינוך, לרבות ניהול הקשר עם ההורים,

החוזר מטיל על מנהל בית הספר את האחריות לקיום הליך בחירות מסודר בהתאם להנחיות החוזר. לשאלה 2: חוזר המנכ"ל מגביל את בחירתו של מי שמשמש בתפקידים העלולים להעמיד אותו בניגוד עניינים, בהתאם לדין, בהתאם למהות התפקיד שלו או בהתאם להשפעה זרה,

שעלולה להיות על המוסד החינוכי בהיותו חבר בוועד ההורים. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת מסעוד גנאים, וגם לחבר הכנסת עודד פורר יש שאלה נוספת. כבוד סגן השר, ועדי הורים, יש להם סמכויות המוקנות להם בחוק. התפקיד שלהם הוא קונסטרוקטיבי, לטובת מערכת החינוך ובתי הספר, והם המרכיב החשוב והבסיסי בין בית הספר לבין הקהילה והחברה, וגם הרשות המקומית.

על משרד החינוך לחזק את ועדי ההורים, ולא להחליש אותם. לפי התקנות, לפי חוזר מנכ"ל, אתה לא הזכרת, כבוד סגן השר, שלפי חוזר מנכ"ל חדש מגבילים ראש ועד הורים לשלוש שנים, מנהל בית הספר הוא שמכנס את ישיבת ועד ההורים, מנהל בית ספר ומנהל מחוז יכולים שלא לאשר, לפסול, חברות של חבר בוועד הורים. זה מחליש את ועדי ההורים, בזמן שלנוכח כל האלימות וכל הבריונות בבתי הספר ובסביבה אנחנו זקוקים לוועדי הורים חזקים. אמרתי שהתפקיד שלהם מאוד חיובי ומאוד חיוני, במיוחד בתקופה הזאת. תודה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת עודד פורר. תודה, אדוני. חבריי חברי הכנסת, בדיון שקיימנו בוועדת החינוך של הכנסת על תקצוב תלמידים נחשפו, אדוני סגן השר, אני מניח ששמעת גם אתה על הנתונים, הפערים בין החינוך הממלכתי-דתי לחינוך הממלכתי: התקציב לתלמיד בחינוך עולה ב-30% בחינוך הממלכתי-דתי, 30% יותר לעומת החינוך הממלכתי, כך שהיום מקבל תלמיד בחינוך הממלכתי-דתי 37,700 שקלים, לעומת רק 29,000 שקלים בחינוך הממלכתי. זה קרה בקדנציה הזאת, ואמר מנהל אגף התקציבים במשרד החינוך שזה קרה בזכות כספים שהזרימה מפלגת הבית היהודי ספציפית לטובת העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, אדוני סגן השר, בעיקר, אולי, בגלל שהחינוך החרדי מופלה לרעה בתוך המשוואה הזאת, והוא לא קיבל את כל התוספות האלה: האם יכול להיות שבמדינת ישראל היום משרד החינוך, ברמה סקטוריאלית, מתקצב יותר תלמיד אם הוא לומד בממלכתי-דתי לעומת בתי ספר לא-דתיים? איך זה עומד בתוך האג'נדה שהמשרד אמון עליה, שהיא להעניק חינוך לכל ילדי ישראל?

חבר הכנסת גנאים, רנאים. רנאים. עם רי"ש או גימ"ל? כותבים עם גימ"ל, אומרים עם רי"ש.

כשמו כן יבורך. חבר הכנסת גנאים, המשרד, ואמרתי את זה גם בתשובה הרשמית שהתבקשתי למסור מעל במת הכנסת, הוא מעוניין, הוא מעוניין ביחסים האלה שיש להורים, להנהלת בית ספר ולמנהל בית ספר.

ידעתי להיכנס לפרטים וגם לא נכנסתי לפרטים, ואני לא חושב שזה נכון להיכנס לפרטים, כאשר אתה מציין שאחד, לא נותנים לו להיות יושב-ראש, והשני, לא נותנים לו להיות חבר. אני עניתי על דברים כלליים,

שעליהם אני יכול להגן. אם נניח יש חשש שיכול להיווצר ניגוד עניינים, בסמכותו של מנהל בית הספר או האחראי לכך לדאוג לכך שלא יהיה מצב של ניגוד עניינים. יכול להיות שהדברים שאתה ספציפית מדבר עליהם הם בדיוק הנקודות, לא רוצה לחבר ביניהן. אני אמרתי את מה שאמרתי, וכנראה שהמשרד ידע שאתה יכול להעלות גם שאלות כאלה. על זה אמרתי שאם יש דברים, ואנחנו כולנו מעוניינים בזה, אם יש דברים שהם בניגוד עניינים, אנחנו נזהרים, לא משתתפים בפגישות. כל אחד יש לו את הדברים האלה. יש דבר שאני יכול להיות בו בניגוד עניינים, לא נמצא במשרד,

לא מדבר, לא מתייחס, לא מדבר עם אף פקיד בעניין הזה. זאת התשובה על מה שאתה שאלת בשאלות הספציפיות שלך. לחבר הכנסת פורר, לשאלה שלך, קודם כול, אתה חבר בסיעה שהייתה בקואליציה במהלך קדנציה, לפחות בקדנציה הזאת היית,

שנתיים וחצי בקואליציה. אתה יודע שיש מושג כזה. על החרדים זה נשמע לא יפה, כספים קואליציוניים, אבל כל מפלגה שנמצאת בקואליציה,

מקדיש את הכסף לבית חולים באשקלון, אחד מעביר את זה, כל אחד עם הצרכים שהוא חושב,

כל אחד לצרכים שהוא חושב שחשובים. מה שאני כן יכול לומר לך, ואני יודע את זה לגבי דברים שהנציגות החרדית, כמו יהדות התורה, ואני חבר בסיעת יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה, שאנחנו כולנו ביהדות התורה, שיש דברים שאנחנו חושבים שהמדינה כמדינה צריכה לתת לילדי ישראל מהתקציב שלה ולא נותנים את זה במגזר החרדי. אז אנחנו מבקשים את הדברים התוספתיים האלה, שמביאים את זה באמצעות תקנה כזאת או אחרת, אני מדבר ספציפית על משרד החינוך. אני יכול לומר שאין את המושג הזה, ודאי שהיום. בשנים האחרונות אני רואה את זה. אין מושג כזה שאתה מביא כסף ואתה יכול לתת כאוות נפשך, בלי שיש ייעוץ משפטי שבוחן את זה ובודק את זה ורואה אם הכסף שהבאת כאילו כקואליציוני לא מפלה לרעה סקטורים אחרים, שווים, בעניין הזה. אפילו הסקטור החרדי, לכן אני יוצא מתוך הנחה שכל כסף שנותנים, אם נותנים, אתה אומר שזה היה בוועדת החינוך, אם נותנים לממלכתי-דתי יותר כסף, לטענתך, מאשר לממלכתי, אלה הם דברים שעברו את הבדיקה הדקדקנית של הייעוץ המשפטי במשרד החינוך. יכול להיות שבממלכתי-דתי יש דברים שעושים במסגרת הבית-ספרית שלא עושים בממלכתי. אבל אני לא בא לענות, כי אין לי תשובות על זה. אני רק יודע לומר לך בוודאות: כל כסף שעובר, גם אם הוא בא קואליציוני וכאילו הבית היהודי אחראי לכך, אלה דברים שעוברים את המבחן המשפטי. גם כאשר הבית היהודי מביא כסף לממלכתי-דתי, הוא יודע היטב שחלק גדול מההורים של אלה שלומדים בבתי הספר הממלכתיים-דתיים לא מצביעים לבית היהודי, כך שאין גם את ניגוד העניינים הזה. אני יכול לומר לך, כתשובה שאני חושב שצריכה לספק אותך, התשובה היא ברורה לצורך העניין:

אם הוא נקרא קואליציוני והוא בא באמצעות סיעה כזאת או אחרת בקואליציה לדברים, אני יודע להגיד במשרד החינוך, ודיברת על חינוך, הוא עובר את הבדיקה המשפטית.

תודה לסגן שר החינוך. עוד מעט תבקשו כסף קואליציוני לחייל דתי בצבא. למי?

אולי יש עוד זמן לומר. מה? אמרתי שעוד מעט יהיה כסף קואליציוני לחייל דתי בצבא. כסף קואליציוני במשרד החינוך, תשמע, אני בטוח שאם אתם תהיו בקואליציה פה,

לא יהיה. הם לא יהיו בקואליציה. לא יהיו, הא?

בני גנץ? לא ניתן כספים קואליציוניים. בני גנץ גם לא מממש את התחזיות. לא ניתן כספים קואליציוניים.

לסגן שר החינוך. תודה. לא ניתן כספים קואליציוניים בחינוך.

אני בטוח שאם תוכלו להיכנס לקואליציה,

תודה לסגן שר החינוך מאיר פרוש על

אבל אנחנו שמנו לב שאתה נמצא כאן בזמן לענות על השאילתה, כפי שהכנסת תמיד דורשת,

וכנראה חברי כנסת מסוימים לא

חברי הכנסת, נא לשבת. אני מחדש את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)

8), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון.

הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוסף ג'בארין ויוסי יונה בנושא: אי-הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני אבקש את תשומת ליבכם לרגע. חבר הכנסת ילין, יכול להיות שזה ידרוש ממך גם איזושהי היערכות אישית. חברי הכנסת, לפני יומיים כינסתי בלשכתי, בעקבות הדיבורים על פיזור הכנסת, את כל ראשי המפלגות של הכנסת. סיכמנו דברים מאוד ברורים: הבחירות הכלליות יתקיימו ב-9 באפריל, ד' בניסן. זה התאריך שהוסכם על כל המפלגות. דבר שני שסוכם הוא שבמהלך יום רביעי, קרי, היום, החוק לפיזור הכנסת, הן ההצעה הממשלתית והן ההצעות הפרטיות של סיעות האופוזיציה, יעלו למליאה, ירדו לוועדה ויחוקקו בקריאה שנייה ושלישית. לכן אני מודיע כאן ועכשיו, בגלל גלי שמועות למיניהן, שהישיבה הזאת לא תינעל ולא ישתנה סדר-יומה לעומת מה שפורסם בכל הנוגע לחקיקה כל עוד חוק פיזור הכנסת לא יחוקק סופית בקריאה שנייה ושלישית. יהיה היום, יהיה היום, יהיה מחר, יהיה מחר, יהיה בעוד שבוע, יהיה בעוד שבוע. אבל הישיבה הזאת לא תינעל ולא יהיו שום תוספות לסדר-היום מבחינת החקיקה כל עוד החוק לפיזור הכנסת לא יחוקק בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכם. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין להציג את הצעת החוק הממשלתית לפיזור הכנסת. אדוני,

בשבוע הבא,

אני בעבודה. אני מקבל משכורת. אני אמרתי שלא תהיה שום חקיקה בכנסת לפני שהחוק לפיזור הכנסת יחוקק בקריאה שנייה ושלישית.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני המליאה את הצעת החוק הממשלתית להתפזרות הכנסת העשרים, שקובעת כי הכנסת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת העשרים ואחת תתקיימנה ביום ד' בניסן התשע"ט, 9 באפריל 2019. אדוני היושב-ראש, אנחנו משלימים כאן כהונה של ארבע שנים מלאות, ארבע שנים של תנופה גדולה, של עשייה גדולה, של הישגים עצומים, גם של הממשלה וגם של כלל הקואליציה שפעלה כאן בכנסת. אני רוצה לפתוח ולהזכיר, אדוני, את חוק הלאום, אחד מהחוקים החשובים ביותר שחוקקה כנסת ישראל אי-פעם, מסד ויסוד לקיומה של המדינה ולאופייה כבית הלאומי של העם היהודי. חוק הלאום הוא ביטוי נאמן למורשת ולדרך הציונית, שבזכותה מדינת ישראל קמה והגיעה להישגים האדירים שאנחנו מתברכים בהם. ארבע השנים האחרונות התאפיינו בעשייה ענפה בכל תחומי החיים. הישג יוצא דופן היה האירוע ההיסטורי של העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, דבר שייחלנו לו שנים רבות, ובעקבותיו גם הגעתה של שגרירות נוספת לעיר, השגרירות של גואטמלה. אין לי ספק שפריצת הדרך ההיסטורית הזאת וההכרה של הגדולה במעצמות תבל, ארצות הברית, בירושלים כבירתה של ישראל תחזק עוד יותר את מעמדה של עיר הבירה שלנו כבירתה המאוחדת של מדינת ישראל לנצח-נצחים. לצד ההישג המדיני הכביר הזה הושגו הישגים חשובים מאוד וחסרי תקדים בקידום היחסים הבילטרליים בין ישראל לבין שורה ארוכה של מדינות בעולם. מעולם לא חוותה ישראל פריחה מדינית כפי שאנחנו עדים לה בשנים האחרונות. לצד העשייה המדינית הענפה עמדו הממשלה וראש הממשלה איתן וללא שום פשרות על זכותנו הבלתי-ניתנת לערעור לבנות ולהתיישב בכל חלקי ארצנו, ארץ ישראל. אנחנו עדים לתנופה גדולה של חיזוק ההתיישבות היהודית, של העמקתה ושל חיזוק האחיזה שלנו בחלקי המולדת שאליהם שבנו לאחר שנים כה רבות. במסגרת הזאת השכלנו להעביר בכנסת הזאת גם את חוק ההסדרה ושורה של מהלכים נוספים אשר נועדו לבצר את ההתיישבות ולמנוע עוולות שלא ניתן להשלים עימן שנגרמו למתיישבים. אלה היו ארבע שנים של צמיחה כלכלית חסרת תקדים, שהיטיבה עם כל שדרות העם, ובפרט עם האוכלוסיות המוחלשות, הנזקקות לסיוע, לתמיכה ולחיזוק. הציבור חש את זה היטב בכל דבר שנוגע לחיי היום-יום, אבל צריך גם כאן להזכיר במיוחד את העובדה ששיעורי האבטלה הם, אדוני היושב-ראש, הנמוכים ביותר, לא רק שידעה ישראל מזה עשורים, אלא גם בהשוואה למה שנהוג וקיים ברוב המוחלט של מדינות העולם, כולל המתקדמות שבהן, ובפער ניכר. אפשר לדבר הרבה על נושאים כלכליים, אבל כאשר לאדם אין עבודה וכאשר אין לו פרנסה להביא הביתה, נשלל ממנו כבודו, נפגעת המשפחה כולה, מתערערים היחסים בתוך המשפחה, והנזק הוא נורא. ולכן ההישג העצום הזה, והלא-מובן מאליו הזה, הוא הישג שמדליק אור יום-יום ושעה-שעה בבתיהם של כלל אזרחי ישראל. הממשלה הזאת השקיעה מאמץ יוצא דופן בחיזוק ובצמצום פערים. מדד העוני ומדד האי-שוויון החברתי, כל אלה מעידים על השינויים ועל ההישגים המשמעותיים שהושגו.

יש עוד הרבה מה לעשות, וצריך להמשיך בדרך הזאת כדי להשלים את המהלכים החשובים שנעשים. הושקע הרבה מאוד בחיזוק אוכלוסיות המיעוטים. זו ההזדמנות, מעל הבמה הזאת, לברך את אזרחי ישראל בני העדה הנוצרית בשנה טובה ולהזכיר את החלטות הממשלה הדרמטיות שהפנו משאבים בהיקפים חסרי תקדים לאחינו בני העדה הדרוזית ולאוכלוסיות המיעוטים בכלל, באופן שמאפשר לאחר שנים ארוכות לא רק צמצום משמעותי של הפערים אלא תנופה גדולה של פיתוח תשתיות ושגשוג בכלל היישובים. היינו עדים למהפכה ולשינוי גדול בשורה ארוכה של תחומים, מהשינויים שהובילה חברתי שרת התרבות והספורט, בתחומים שעד היום היו במידה רבה נחלת ציבורים מסוימים בלבד בחברה הישראלית והפכו היום לנחלת כלל אזרחי ישראל, כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה, דרך המהפך והשינוי העצום בתחום התיירות, עם הגעה ללמעלה מ-4 מיליון תיירים השנה, יותר ממיליון מעל מה שהיה כאן רק לפני שנתיים, עם תוספת הכנסות למשק של 6 מיליארד שקל מעל מה שהיה כאן רק בתקופה המקבילה לפני שנתיים, ועם תרומה עצומה להסברה הישראלית. ראינו הישגים עצומים בתחום התחבורה. מדינת ישראל השתנתה בלא הכר: רכבות, כבישים, וכמובן המוני הישראלים שעבורם החופשה בחו"ל הפכה מחלום רחוק לעניין שהם יכולים לעמוד בו, ואפילו יותר מפעם אחת בשנה. אנחנו רואים שורה ארוכה של הישגים בשיפור ביטחון הפנים, בתחום איכות הסביבה, בהנגשת עולם המדע לכלל ילדי ישראל, וכמובן גם בהורדה של מחירים בתחום התקשורת. ראינו טיפול ייעודי ונקודתי, כפי שלא ראינו בעבר, באוכלוסיית הקשישים, פעולות שלא היו כמוהן לקידום מעמדן וייצוגן של הנשים, וכמובן פעולה לשילובם של בני הציבור החרדי בכל החברה הישראלית, על כל מרכיביה, לרבות כמובן בשירות בצה"ל. כל הדברים האלה נעשים כאשר מעל הכול עומדת לעיני הממשלה המחויבות המוחלטת לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחון אזרחיה. המחויבות הזאת היא מחויבות ללא פשרות, בזירה סוערת ומורכבת, במציאות שבה כל האזור סביבנו עובר טלטלות קשות מאוד. המדיניות שהוביל ראש הממשלה בנושא הזה הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם אחר פעם. המבצע בצפון וההשמדה והנטרול של מנהרות החיזבאללה הם רק דוגמה אחת נוספת לשרשרת ארוכה של פעולות ביטחוניות ייחודיות וכאלה שנעשות דרך שגרה, תוך גיבוי מלא לאנשי כוחות הביטחון העוסקים בהם, על מנת להבטיח את ביטחונם של כלל אזרחי ישראל ואת שלומה של מדינת ישראל כולה. אדוני היושב-ראש, גברתי היושבת-ראש, אנחנו מסכמים היום ארבע שנים, ואני מוכרח לומר בגילוי לב: חשבתי ואני חושב גם היום שאפשר היה וצריך היה, וזו דרך המלך, שהממשלה והכנסת ישלימו את מלוא תקופת כהונתן. עשינו מאמץ גדול שזה יקרה. בסך הכול הצלחנו להשלים ארבע שנים מלאות, דבר שלצערי הוא נדיר במחוזותינו, ואני משוכנע ומקווה גם יחד שלא רק נאשר את תהליך התפזרות הכנסת באופן כזה שמערכת הבחירות תהיה קצרה ומהירה וחוסר הוודאות שנלווה אליה יסתיים בהקדם, אלא שנוכל לראות את הממשלה החדשה נכנסת לתפקידה כמה שיותר מהר וממשיכה בדרך, בעשייה ובהישגים של הממשלה הנוכחית. אומר עוד דבר אחד לסיום. אני רוצה לומר מכאן תודה עמוקה לציבור עצום מקרב אזרחי ישראל שנתן לנו גיבוי ותמיכה, לא רק באמון שהביא אותנו לכנסת הזאת ואפשר את הרכבת הממשלה ואת כהונתה, אלא נתן לנו גיבוי ותמיכה בלתי מתפשרים ומתמשכים לאורך כל השנים האלה. אנחנו אסירי תודה על האמון הזה, אסירי תודה על התמיכה הזאת. ללא האמון והתמיכה של כל אזרח ואזרחית שהתייצבו, ותמכו, והביעו את עמדתם, גם ברשתות החברתיות, גם בשיחות הסלון, גם בכתיבה, גם בדיבור, לא ניתן היה להגיע לתוצאות שאליהן הגענו. גברתי היושבת-ראש, נוכח הדברים האלה אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק. ואני מקווה, וגם מבקש מכלל המפלגות, אלה שמיוצגות בכנסת או כאלה שתתמודדנה, לקיים מערכת בחירות הוגנת, לשמור על שיח מכבד ולזכור שמדינת ישראל שלנו היא המדינה היחידה שיש לנו, ושאנחנו מצווים לחיות יחד, זה עם זה, גם כשישנן מחלוקות וגם כאשר אנחנו מבקשים, כל אחד בדרכו ובשיטתו, את אמון הציבור. תודה רבה. תודה רבה לשר יריב לוין. אין ספק שלאמירה שלך לגבי מערכת בחירות מכובדת אפשר להצטרף. להצעת החוק הממשלתית מצורפות הצעות חוק, והצעת החוק הראשונה היא הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ו 2016, של חבר הכנסת רוברט אילטוב.

כבוד יושבת-ראש הוועדה, כבוד השר יריב לוין ידידי וחברי, למרות שאנחנו באופוזיציה, אני מקבל את קריאתך לערוך מערכת בחירות הוגנת. זה דבר חשוב בדמוקרטיה הישראלית.

גם אני, את הפרצוף האמיתי של מפלגות כאלה ואחרות. בואי, תרגיעי, תרגיעי.

גם חושפת. מי החליט להצביע עם טיבי, גברתי היושבת-ראש גם פוליטי, לא נהוג שהשרה מפריעה לדוברים.

לא מכובד שאני צריכה להעיר לך. דרך אגב, למה, אפשר ההפך? כל פעם שאת מדברת תבדקי את התנהלות הקואליציה בכל הטענות שלך,

אני רוצה להציג את חוק פיזור הכנסת מטעם סיעת ישראל

בריאות, תחבורה, השכלה גבוהה, דיור, תרבות,

נכון, נכון.

הרי אתם לקחתם גם את הקליטה. עכשיו גם בקליטה יש בעיה. ואני גם רוצה להגיד לך,

ואני חושב שעל הזכות שלי את צריכה להגן, תמשיך,

גם כחברת האופוזיציה, אם כי, עכשיו, הממשלה הלאומית הזאת, שקוראת לעצמה ממשלה לאומית, היא ממשלת דיבורים. בעצם, אין שום דבר שהוא באמת לאומי. הכול הולך ברמה פוליטית צרה, זולה, על מנת באמת להשיג את הרוב בפריימריז, במפלגה כזאת או אחרת. והדבר הזה באמת לא נותן כבוד לממשלה לאומית. ממשלה לאומית צריכה לעשות מעשים, ולא דיבורים. רק מעשים, הם אלה שיוכיחו אם אנחנו באמת ממשלה לאומית, אם הקואליציה הזאת היא ממשלה לאומית או שזה רק דיבורים. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה: רק לפני כחודש, כשפרשנו מהקואליציה, אמר ראש הממשלה שבתקופה ביטחונית רגישה, ציטוט, אסור ללכת לבחירות. ומה השתנה עכשיו? המצב הוא לא רגיש? עכשיו המצב הוא יותר פוליטי, פחות רגיש, אפשר ללכת לבחירות, רצוי וצריך ללכת לבחירות. אבל בואי ננתח,

אם את כבר הולכת, אתה רוצה באמת שננתח? כן.

אז בואי, אז רגע, סליחה. מי השתתף,

אז בבקשה. גם אם אני פונה לשרה שנמצאת פה, כשרה שמייצגת את,

אתה פונה אליה, אז היא יכולה לענות לך. אני גם לא רואה את השרים, הם הולכים. אז גברתי, באמת, לעשות סדר במליאה. גם השרים צריכים לשבת ליד השולחן, בחוק חשוב זה הם צריכים לשבת פה. ואם אנחנו ננתח גם את חוק הגיוס, שבגללו הלכנו לבחירות, וטוב שהלכנו לבחירות,

הרי חשבון אנחנו יודעים לעשות,

המפלגות הערביות אמרו שהן לא ישתתפו בהצבעה על חוק הגיוס, ובעצם לאופוזיציה יש מינוס 13. וכאשר אנחנו אומרים, ישראל ביתנו, שאנחנו נתמוך בחוק הגיוס, כי החוק הוא חשוב,

וזאת השקפת העולם שלנו, שכולם צריכים לשאת בנטל, אז זה מוסיף חמישה מנדטים, חמישה קולות לקואליציה. בסופו של דבר, אנחנו לוקחים ומקזזים את המפלגות החרדיות, שלא רצו להצביע בעד החוק, את החשבון הזה עושים בכיתה ב', לא בכיתה א' אז יוצא 53 בעד החוק בלי יש עתיד ו-41 נגד החוק עם יש עתיד. אז למה הלכנו לבחירות? באמת, למה הלכנו לבחירות? כי מישהו החליט שצריך ללכת לבחירות, לא בגלל חוק הגיוס. דרך אגב, אנחנו לא נכנסנו לקואליציה בתחילת הדרך, בגלל שהקואליציה הזאת החליטה להפר את ההבטחה שלהם לציבור, חלק גדול מהציבור החילוני הצביע לליכוד,

יום למוחרת, עשה דיל עם המפלגות החרדיות וביטל את השוויון בנטל, שעמלנו עליו שנים,

עוד לפני שיש עתיד הצטרפה אלינו, ישראל ביתנו עמלה על חוק שוויון בנטל שנים, והצלחנו בסופו של דבר להעביר בקואליציה הקודמת,

בבקשה. בקדנציה של הקואליציה הקודמת הצלחנו להעביר את החוק הזה. אבל מה עשה הליכוד יום למוחרת ההסכם הקואליציוני, אפילו לפני ההסכם הקואליציוני? לכן אנחנו פרשנו, אחת הסיבות החשובות ביותר היא ביטול השוויון בנטל. אז מי באמת בתוך הקואליציה הזאת מייצג את הימין החילוני, אף אחד חוץ מישראל ביתנו? אז למה אתם מקבלים את הקולות שלהם? למה אתם משקרים להם, עושקים אותם? כ-15 מנדטים קיבלתם מהחילונים הימנים כדי שתגנו על האינטרס שלהם, כדי שכולם ילכו לצבא. בסוף מסתבר שמי שהוא באמת ימין חילוני בקואליציה הזאת זה ישראל ביתנו, כי כל השאר התקפלו. וגם כשהחוק הזה הגיע על ידי המפלגות החרדיות, החוק הפרטי של גיוס חרדים, אנחנו הודענו שאנחנו נצביע נגד, וגם השרים הודיעו שהם יצביעו נגד, והשרה הצביעה נגד.

כדי לשמור על עצמה, השאירה אותנו, והגענו להישג: עצרנו את הסחף של החקיקה הדתית, האנטי-חילונית, עצרנו מתוך הקואליציה עם חמישה מנדטים, ובסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו מוצאים את עצמנו בחוץ, כי הקואליציה הזאת היא רק דיבורים. ראש הממשלה אמר שאנחנו העוצמה הצבאית השמינית בעולם לפני כמה ימים, פה, על הדוכן הזה. רק שהוא לא אמר מה העוצמה של ההרתעה שלנו בעולם, שהיא שואפת לאפס אחרי שהתגלתה ההתנהלות שלנו, אחרי 500 רקטות ושוחד, פרוטקשן לחמאס. פעימות,

15 מיליון כל פעימה, ושתי פעימות כבר עברו. עוד כמה ימים תעבור עוד פעימה אחת. מעניין מאוד מה ראש הממשלה והשרים של הקבינט יעשו עכשיו במערכת הבחירות כשהם יעבירו כסף מזומן לחמאס.

אחרי שהם העבירו כסף מזומן, הטרור זלג ליהודה ושומרון. אנחנו כבר לא במשרד הביטחון. אנחנו כבר לא בממשלה. מה קרה, הגעתם להסדרה? שילמתם על השקט? דרך אגב, כשהיה פה נשיא צ'כיה הוא אמר: הסכמי מינכן מכרו את צ'כיה. מכרו גם את היהודים באותה הזדמנות. אבל מה הוא עשה פה כדי לקבל שקט? זה בדיוק אותו הדבר, הממשלה שלו והקבינט שלו והשרים שלו, רק כדי להישאר בכיסאות. וחבל שראש הממשלה לא החליט ללכת לבחירות כשזה התחיל לקרות,

לבחירות על סוגיה שאין עליה מחלוקת בציבור הישראלי: החרדים צריכים להגיע לצה"ל. והיה לו רוב להעביר איתנו את החוק, אבל הוא חיפש את הסיבה ללכת לבחירות, ומצא את השעיר לעזאזל: יש עתיד. אני חושב שיש עתיד עשו טעות, אבל זה באמת לא חשוב. לקואליציה היה רוב איתנו להעביר את החוק כאשר המפלגות הערביות התקזזו, בהסכם ארוך טווח של יותר משנה וחצי, הם התקזזו עם החרדים בחקיקה הזאת, והיה לו רוב. לכן כבוד היושבת-ראש, אני לא אגע בהרבה מאוד נושאים נוספים של כלכלה, ואנחנו רואים מה קורה בבורסה, ואנחנו רואים מה קורה במשק, ואנחנו רואים מה קורה בסוגיית הדיור: שום דבר באמת לא זז. אנחנו נכנסו לקואליציה כדי לתת את הגיבוי והחיזוק לכל הרפורמות של הממשלה הזאת. לצערנו, הממשלה הזאת, במקום לנצל את המצב של היציבות הקואליציונית, חיפשה את הדברים הזולים, הפוליטיקה הזולה בתוך הקואליציה, הירי בתוך הנגמ"ש, ופירקה את הממשלה הלאומית, שיכלה להגיע להישגים.

אני קורא לכנסת ללכת לבחירות, וכמה שיותר מהר, ולתת את המנדט לעם. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. להצעת החוק הזאת מוצמדת הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חברת הכנסת ציפי לבני וקבוצת חברי הכנסת.

אין פה שר. השרה רגב פה. עשר דקות, בבקשה. אתה מדקדק בפרטים. חבריי חברי הכנסת, סגנית יושב-ראש הכנסת, זאת שעת חירום למדינת ישראל, לא פחות. אני לא יודעת מה יהיה בבחירות. אני יודעת מה צריך לקרות בבחירות ולמה ישראל זקוקה. ישראל זקוקה למהפך. הוא אפשרי והוא קריטי לעתידה של מדינת ישראל, כדי להציל את מדינת ישראל מפני הממשלה ששלטה פה בשנים האחרונות. בשנה הבאה, כשיהיו הבחירות, אני פחות או יותר אסגור 20 שנה בכנסת. אני ניהלתי כאן מאבקים קשים על אלף ואחד דברים, לפעמים מהקואליציה, לפעמים מהאופוזיציה, אבל מעולם זה לא היה כל כך קשה כמו בשנים האחרונות. וזה לא היה יותר קשה בגלל צדקת הדרך.

אני משוכנעת היום יותר מתמיד בצדקת הדרך שלנו. זה היה קשה בגלל שלראשונה, יום-יום, שעה-שעה, אני מרגישה שהממשלה שלנו, ממשלת ישראל, חוצה כל קו אדום, יורקת על כל דבר שהחזיק את מדינת ישראל 70 שנה כמדינת העם היהודי וכדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, והדברים שהיו מובנים מאליהם כל כך הרבה שנים כבר לא מובנים מאליהם. אני גדלתי על האתוס הציוני. ההורים שלי נלחמו להקים את המדינה הזאת. אני ידעתי גם כילדה שיהיה קשה. ככה חינכו אותנו, תהיו חזקים, אמרו לנו, הולך להיות קשה. אבל הבעיה היום היא לא ההתמודדות עם אויבים מבחוץ. ישראל חזקה מספיק להתמודד עם האויבים שלה מבחוץ. הבעיה היום היא הקואליציה הזאת, שכבר הובטח לנו שזו תהיה הקואליציה אם נתניהו ינצח,

כי אסור לתת לו לנצח, בשביל כל מה שאנחנו מאמינים בו. כי במשך שנים חינכו אותי שהמאבק הזה הוא מאבק ראוי, שווה, וצריך להילחם עבורו. הפוליטיקה זאת שליחות. שווה אפילו להיהרג בשביל מה שהמדינה הזאת מייצגת, ורבים גם שילמו בחייהם עבור זה. וזה לא בגלל שאין לנו ארץ אחרת, גם אם זה נכון, אלא בגלל מה שיש לנו כאן, ועל זה אנחנו צריכים לשמור. הרי יש לנו מדינה נפלאה, מדינה שהוקמה כמדינת העם היהודי, מדינה שהכריזה על עצמה כדמוקרטיה שיש בה שוויון לכל אחד. איזה גאווה, כשאני מתרגשת בהתקווה, כשאני רואה את הדגל עולה. זה לא הסמלים הטכניים שכתובים בחוק, זה מה שהם מייצגים. זאת מערכת הערכים של היהדות ומערכת הערכים של הדמוקרטיה שהתחברו כאן יחד למדינה אחת, שהיא המדינה שלנו. ועכשיו אולי מכריחים להניף דגל, אבל הם משנים את התכנים ואת הערכים שהדגל הזה, שכל כך יקר לנו, מייצג. בשנים האלה שאני רואה את מה שקורה כאן אני אומרת לפעמים שאני רוצה לצרוח, ולפעמים אני גם עושה את זה. אני כמעט מתקשה לנשום לפעמים. שלא יובן, יש ביננו מחלוקות, וזה בסדר. זאת המשמעות של דמוקרטיה. כל אחד חופשי שתהיה לו דעה משלו. יש בה דעות שונות, ולא כולם צריכים לחשוב כמוני. אבל מעולם, במשך 70 שנה, לא הייתה מחלוקת על הדמוקרטיה עצמה. ראיתי אתכם, ממשלת ישראל, לועגים לכל מה שהדמוקרטיה מייצגת. ראיתי אתכם, ממשלת ישראל, מניחים יום-יום, שעה-שעה, חוקים שמבקשים להרוס את כל המוסדות שעליהם הדמוקרטיה הישראלית נשענת. ראיתי אתכם תוקפים את התקשורת העצמאית והחופשית, ובלי תקשורת חופשית אין דמוקרטיה. ראיתי אתכם מתעלקים על מערכות אכיפת החוק והמשפט, ובלי מערכת משפט עצמאית אין דמוקרטיה, או כפי שאמר מנחם בגין, במילים האלמותיות שלו: ובמדינתנו פנימה יהיה הצדק השליט העליון, שליט על כל שליטיה, אדוני ראש הממשלה,

שליט על כל שליטיה. לא רק זכותן אלא חובתן של מערכות המשפט ואכיפת החוק לבדוק גם אותך. וחובתה של התקשורת, לא רק זכותה, לדווח על מה שאתה עושה. וזכותם של אזרחי ישראל לקבל את האמת, לא את ההצגות שאתה עושה, את האמת הנקייה על שלטון לא נקי. וזכותם, ואני רוצה לומר אפילו חובתם,

שבבחירות הבאות הם בוחרים קודם כול מנהיגות נקייה, מנהיגות שמייצגת את הערכים של מדינת ישראל. וגם אם יש לנו מחלוקות בינינו, אנחנו שותפים לדבר הבסיסי הזה שנמצא בכל חדר, גם במשרדי ממשלה, גם בכיתות הלימוד, גם בצה"ל: מגילת העצמאות, שהממשלה הזאת הצביעה נגדה, ש-70 שנה אחרי הקמתה של מדינת ישראל, שרי חינוך ומשפטים וראש ממשלה יוצאים נגד השוויון, נגד מגילת העצמאות. על זה המאבק. למה מחנכים את הילדים שלנו עכשיו, כשמשרד החינוך נמצא בידיים האלה?

לא רק שאני לא אתבייש בדמוקרטיה הישראלית, אני גאה בה,

אני גאה בזה שצבא ההגנה לישראל הוא צבא מוסרי,

שר החינוך, זאת לא משפטיזציה, זאת מערכת הערכים שבה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, שהולכים להילחם עבור המדינה הזאת ועבור הערכים האלה,

הם לא מפחדים לא מהאויב ולא מהפצ"ר, הם מסתכלים פנימה אל המצפן הפנימי הזה, כל מה שגידלנו אותם עליו, והם מקשיבים גם לו. אבל אתה רוצה לשנות את המצפן הפנימי הזה, שהוא גם המצפן אצל כל ילד שגדל כאן במדינה בינתיים, וגם המצפן שאמור להוביל את ההחלטות של כל מי שישב בכיסא ראש הממשלה.

אם דיברתי על עד כמה היה קשה לי לנשום בשנים האלה, ביום שבו הוכרזו הבחירות,

התחלנו לנשום לרווחה, כי יש סיכוי ויש תקווה. אנחנו יכולים לעשות את המהפך, כי כמו שיש כאן שעת חירום, וכמו שאתם כבר הצהרתם שהקואליציה הזאת זה מה שאתם רוצים שיישאר, אנחנו צריכים לאחד כוחות ואנחנו צריכים לפעול ביחד ולהתחבר למכנה המשותף שהוביל כל אחד מאיתנו לכנסת, השליחות הזאת, הערכים האלה, הדבר הזה שאנחנו נאבקים עליו. אנחנו צריכים לחבר את מי שיושב כאן, בצד הזה, גם אם הם במפלגות שונות. אנחנו צריכים לאחד את כל הכוחות שרוצים לבוא היום לפוליטיקה לא לעוד שברי מפלגות אלא לחבירה אחת גדולה, כדי שנוכל לעשות את המהפך. ואנחנו יכולים לעשות אותו, להרכיב ממשלה עם המחנה הציוני, בוודאי, ועם כל הכוחות שיצטרפו ושותפים לדרך שלנו, לערכים שלנו. כי אתם מבינים שיום אחרי הבחירות פתאום כל אזרח בישראל יוכל לדבר, והוא יוכל לבקר, והוא יוכל לומר במה הוא מאמין, ואף אחד לא יאשים אותו בבגידה. ארגוני החברה הישראלית יוכלו לעזור לחלשים בלי שיגידו להם ממי וממה הם ממומנים. ואפשר יהיה להיאבק על הדמוקרטיה, אבל לא יהיה צורך להיאבק עליה, כי תחזור להיות הדבר שבשגרה, שכולנו חיים בתוכו וממנו, ולפעמים לא מרגישים איך לוקחים אותו, כי דמוקרטיה היא כמו חמצן: לא מרגישים בה כשהיא נמצאת, אבל קשה לנשום כשהיא נעלמת. אנחנו ניתן לכל אזרח במדינת ישראל את הזכות לא רק לאהוב אלא גם להינשא ולחיות ולגדל ילדים, בלי קשר לשאלה אם הוא עולה חדש או חבר בקהילה הלהט"בית. אנחנו יכולים להתווכח עם בית המשפט, אבל לעולם נקבל את החלטתו ונחזק אותו, גם כשבית המשפט ידאג לאזרח מן השורה, למרות שאנחנו נהיה בממשלה, וזה יהיה בסדר. כשיועץ משפטי לממשלה יגיד, אם מישהו מאיתנו יחשוב לעשות משהו ויועץ משפטי לממשלה יגיד: It's not done, זה לא חוקתי, אנחנו נאמר: אתה היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו נקשיב. אנחנו נחזיר את מדינת ישראל בדיוק בדיוק בדיוק למה שהאבות המייסדים חלמו כשהם נלחמו עליה, למה שהם חתמו עליו ביום הקמתה, על מגילת העצמאות. נחבר אליה מחדש את העם היהודי, שמרגיש היום מנותק ממה שקורה כאן. זה תלוי גם בנו, אבל גם בכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. יש תקווה. תנצלו אותה, תממשו אותה. ההצבעה בקלפי היא כמו תפילה, והתפילה הזאת יכולה להתממש. תודה רבה ליושבת-ראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני. [הצעת חוק פ/5322/20, נספחות.] הצעת חוק נוספת שהוצמדה: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אנחנו מפזרים היום את הכנסת הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל, כנסת שבמשך ארבע שנים, וככל שהלך והתקרב סופה זה הלך והתגבר, נבנתה על הסתה, על אטימות, על רמיסה, על גזענות, כנסת שייצגה את השוליים הימניים הסהרוריים והקיצוניים ביותר, וצפצפה על כל שאר שמונת מיליון האזרחים.

אני שמחה מאוד להגיד היום "ברוך שפטרנו מהקואליציה הזאת", שבראשה עומד אדם מושחת, שקוע עד צוואר בחקירות, עם שלוש המלצות משטרה על שוחד, לא פחות ולא יותר, שבחסות הצרות המשפטיות שלו התנהלה פה בשנתיים האחרונות מכירת החיסול הגדולה ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, בלי שום בושה. לא היה אף אחד פה מהקואליציה שאמר: די, מספיק, הגזמתם, השתגעתם. לא היה פה מבוגר אחראי אחד שקם ביושר ואמר: לא כך. בקואליציה הזאת לא היו לא אחראים ולא ישרים. כל מי ששתק וכל מי שהצביע בעד החוקים האלה היה כאן שותף לפשע. חברות וחברים, הציבור הישראלי אמר את דברו פעם אחר פעם, והכנסת הזאת שאנחנו מפזרים היום פעם אחר פעם עשתה את ההפך. הייתה כאן שורה של חוקים שהציבור הישראלי דחה, הוא לא רצה. הוא לא רצה חוק המלצות והוא לא רצה את חוק הלאום, בטח לא בתצורה הזאת, הוא לא רצה שראש הממשלה יכהן תחת המלצות לשוחד, זה עלה בשורה ארוכה של סקרים, בדיקות ומשאלים, הוא לא רצה מלחמה בעזה, אבל הכנסת הזאת הלכה נגד הציבור. מצד שני, שורה ארוכה של דברים שהציבור רצה ותמך בהם, הכנסת הזאת חסמה ואמרה להם: לא. הכנסת חסמה את חוק הפונדקאות וזכויות להט"ב, היא חסמה את העלאת קצבאות הנכים, היא חסמה תחבורה ציבורית בשבת. כל הדברים האלה הם דברים עם רוב עצום בציבור שהכנסת הזאת אמרה עליהם: לא, וגרמה למחאות. מפיזור המושב הקודם היו לנו קיץ וסתיו וחורף מלאים במחאות, בהתקוממות ציבורית נגד מהלכים שהקואליציה והממשלה הזאת הובילו. ובזמן שהכנסת הפקירה את הנכים, את הקשישים, את המיעוטים, את הערבים, את השמאלנים, את העיתונאים, את מי לא? היא חזרה ונתנה עוד ועוד כסף, עוד ועוד סכומים, העבירה אותם למיעוט סקטוריאלי קטן וקיצוני, הקימה עוד התנחלויות ועוד מאחזים. כל הדברים האלה היו בניגוד מוחלט למה שהציבור הישראלי רוצה. ובסוף, כשהדברים הגיעו לשיא, גם יצאו כאן שרי ממשלה והפגינו נגד הממשלה של עצמם. אז הינה, הצליח לכם, הפלתם את הממשלה והכנסת התפזרה.

חברות וחברים, לאופוזיציה ולציבור ולמאבקים שהובלו כאן היו גם הישגים והיו גם הצלחות, והיו לא מעט דברים שבהם הכנסת הזאת נכשלה: היא נכשלה בניסיון העלוב לגרש אלפי מבקשי מקלט מישראל, היא נכשלה בלהעביר רק השבוע חוקים להכשרת עוד 60 מאחזים בלתי חוקיים, פרס לעבריינים לגנוב ולהשתלט על עוד קרקעות בגדה המערבית, היא נכשלה בחוק הג'ובים ובחוק היועמ"שים, היא נכשלה בחוק התרבות והאומנות, חוקי צנזורה, היא נכשלה בפסקת ההתגברות, שהבטיחה לנו לעלות עם D9 על בית המשפט, והיא נכשלה בשורה של חוקים פרסונליים, עלובים, שכל מטרתם היה לאתרג ראש ממשלה מושחת ולשמור אותו רחוק מהכלא, כלוא בתוך אולם המליאה הזה, באמצעות עיוות כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית. אז לא נשקר, אני שמחה שהכנסת הזאת מתפזרת, שהמשחק הזה נגמר. אני גאה על כל המאבקים שהובלנו, על אלה שניצחנו בהם, ואני מאוד מצטערת על אלה שנכשלנו בהם,

גם כאלה היו. חברות וחברים, בתוך כל הכהונה הארוכה, המייגעת והמזיקה הזאת, אני גאה מאוד שהייתה סיעה אחת שלא נסחפה אחרי כל העולב והסחי הזה, שעמדה על המשמר, על משמר הדמוקרטיה, על משמר שלטון החוק, על הערכים הצודקים והנכונים של החברה הישראלית. הייתה לי הזכות להיכנס כחברה מן המניין לסיעה הזאת, ועכשיו לצאת לבחירות כמי שעומדת בראש המפלגה הזאת, מפלגה שהיא הרבה פעמים מגדלור

הייתה לי הזכות, יחד עם חברים שלי, אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, מוסי רז, זהבה גלאון, שהתחילה איתנו את הכנסת הזאת ועזבה במהלכה, להוביל כאן מאבקים. כל מאבק ערכי שהובל בכנסת הזאת, מרצ לקחה בו חלק מוביל ומשמעותי. היו לנו מאבקים כמעט בלתי נגמרים. בטח ובטח בלתי מתפשרים, והם היו לא רק נגד הימין הפופוליסטי, הגזעני, הקיצוני, הרבה פעמים גם נגד המרכז, כאלה שניסו לקרוץ, להתחנף לימין, להגיד אחד בפה ואחד בלב, אולי כן ואולי לא ואולי כאילו. מרצ, חברות וחברים, לא זגזגה, לא קרצה, לא התחנפה, ורק כך במאבקים האלה ניצחו. הרבה מהחברים שלנו פה לאופוזיציה, הסיעה שלך, אדוני היושב-ראש, הצבעתם בעד חוק גירוש משפחות. בשבוע שעבר, לפני שבועיים ראינו את המחנה הציוני עולים על הברקה: במקום להתנגד לחוק הלאום בואו נתנגד לביטול שלו. טוב שעשיתם סיבוב פרסה,

מצוין שעשיתם את זה, אבל כל זה לא היה קורה בלי מרצ. זאת הסיבה שאני יוצאת מהכנסת הזאת לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת עם תקווה ועם אופטימיות ועם ידיעה וביטחון שאפשר לשנות, שב-9 באפריל 2019 תחזור לכאן כנסת אחרת, כנסת טובה יותר, נבחרי ציבור שבאו לשרת את האזרחים ולא קומץ מתנחלים, כאלה שלא אומרים: לא היה כלום כי אין כלום וגם לא יהיה כלום אף פעם, ושלא מסתתרים מאחורי "אין היתכנות פוליטית". ואני יכולה להבטיח לכם שגם בכנסת הבאה מרצ תמשיך להיות המצפון הערכי לא רק של הכנסת אלא גם של החברה הישראלית, של הציבור הישראלי ושל מדינת ישראל. היום יותר מכל יום אחר בעבר אני בטוחה ומשוכנעת שהבחירות האלה יהיו קרב על איזו ישראל אנחנו רוצים לראות פה: ישראל מושחתת, גזענית, מספחת ומצנזרת, או ישראל צודקת, שוויונית, דמוקרטית-ליברלית, פלורליסטית,

ובמילים אחרות: ישראל של מרצ. אין לי ספק שנחזור לכאן עם הרבה יותר ישראל כזאת והרבה פחות ישראל שראינו כאן במהלך השנים האחרונות.

תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת חוק מס' 6, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים,

של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת עפר שלח.

תודה, אדוני היושב-ראש. ארוכים ורעים היו ימי חייה של הממשלה הזאת. ארוכים מדי ורעים מדי. תחילתה בעסקה האפלה של בנימין נתניהו עם המפלגות החרדיות, שהיא שהביאה לנפילתה של הממשלה הקודמת,

לא חוק ישראל היום, שאחר כך ראש הממשלה נצמד אליו כחלק מההגנה המשפטית שלו, כי אצל ראש הממשלה הזה ההגנה המשפטית שלו והעניינים הפוליטיים של מדינת ישראל, הכול כרוך אחד בשני, אלא העסקה המאוד-פשוטה ומאוד אפלה: אתם תחזיקו אותי בשלטון, אני אתן לכם מה שאתם רוצים, בעיקר, כמו שאת יודעת,

דברים שיש עתיד הכריחה אותי לעשות. מה אתם רוצים? ביטול החובה ללמוד לימודי ליבה שבלעדיהם לבן אדם אין כישורי חיים בסיסיים בעולם העבודה והוא יתקשה להתפרנס באופן מכובד?

ביטול חוק הגיוס שהעברנו בכנסת הקודמת שהיה עובר את בג"ץ והיה מביא חרדים גם לצבא וגם לשוק העבודה?

זה היה רק במדרון: חוק המרכולים, ביטול עבודות בשבת, כספים קואליציוניים במיליארדים. מיקי, כמה פעמים הרמת את היד נגד? מה שאתם רוצים. איך אמר ליצמן לנתניהו בוועידת המודיע? אנחנו הרי מצביעים איתך, ראש הממשלה, בדברים שלא מעניינים אותנו: ביטחון, התאגיד, ואתה נותן לנו מה שאנחנו רוצים. אף פעם לא הואשם סגן שר הבריאות בזה שהוא לא אומר אמת. אחר כך באה הרכבת הממשלה. התיקים הכי חשובים ניתנו בכוונת מכוון למפלגות הסקטור, לזנבות הקואליציוניים שכשכשו בנתניהו לאורך כל הקדנציה. בנט ואיתו סמוטריץ קיבלו את התיק המדיני ואת מערכת החינוך, איילת שקד ומוטי יוגב קיבלו D9. יש מי שמקבל בכספים הקואליציוניים כסף ויש מי שמקבל שווה כסף, הם קיבלו D9 לעלות איתו על מערכת המשפט. ליצמן ודרעי קיבלו את השבת שלנו ואת השולחן שלנו ואת הנישואין שלנו ואת הגירושין שלנו וגם את אחרי מותנו, גם את זה הם קיבלו. כי הדבר היחיד שחשוב בשיטה של בנימין נתניהו זה שהוא עצמו יהיה ראש הממשלה. כל השאר אלה זוטות, עניינים לחמוצים, דברים שמשעממים אותו.

באו החקירות. ארבע שנים אנחנו מסתובבים סביב פרשיות השחיתות של ראש הממשלה, אלה שהוא יגיע בגינן לבית המשפט, והוא כבר יודע שהוא יגיע. הרי על זה הבחירות נערכות עכשיו, על זה שהוא כבר יודע שהוא יגיע,

היחסים המושחתים עם בעלי ההון, הסחר המגונה בתקשורת, שמגיע לשיאו במתן טובות הנאה במיליארדים כדי לקבל סיקור לו ולרעייתו, ומעל כולן פרשת הצוללות, דווקא זאת שלא תגיע לבית המשפט, הפרשה שבה האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, המוציא והמביא שלו בעניינים הפוליטיים והמוציא והמביא שלו בעניינים המדיניים, מקבלים מיליונים על העסקה הכי חשובה, הכי חשאית, הכי אסטרטגית של מדינת ישראל. ונתניהו, כמובן, לא ידע, כי נתניהו, מה הוא יודע? הוא יודע שהוא ראש ממשלה. מעבר לזה הוא לא יודע, הוא לא רוצה לדעת. אחר כך בא זלזול בכל חובה שלטונית. ראשית לקחו את משרד החוץ, ניסרו אותו לשישה חלקים שלא שווים כלום.

הם לא שווים כלום. העבירו את הסמכויות שלו למשרדים שאותם המציאו רק כדי שלמישהו יהיה תואר ליד השם שלו. לקחו את אחד המשרדים החשובים בישראל, דיכאו אותו עד עפר. הדברים נאמרו. הם הגיעו עד כדי זה שעובדי משרד החוץ, שהם קהילה די צייתנית בדרך כלל, כבר אמרו את הדברים לראש הממשלה בפניו בזמן האחרון. ההחזקה שלו עצמו באין-ספור תיקים, שאנחנו הלכנו בגינה לבג"ץ, ובג"ץ אמר מה שהוא אמר, האם בג"ץ העלה בדעתו, ידידי אלעזר שטרן, שאנחנו נגיע לבחירות כשראש הממשלה הוא גם שר החוץ וגם שר הביטחון? כל המשולש מוחזק אצלו בכיס, ובנוסף הוא שר הבריאות. ושר הקליטה, איפה יריב לוין?

הוא קיבל את זה במעבר, כי אצל נתניהו לא רק תפקידים ממשלתיים, לא רק שרות במעבר. את ראש המל"ל, אחרי שנתיים שלא היה ראש מל"ל במדינת ישראל, שהיה ממלא מקום, הוא נתן לאיש מצוין, מאיר בן שבת, אבל נתן לו את זה לחצי שנה על תנאי, אם מפכ"ל המשטרה שהוא עצמו מינה, זה שעכשיו הוא והשר ארדן לא היו מוכנים להאריך את כהונתו כי הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, כולל חקירות ראש הממשלה, למפכ"ל המשטרה הזה הוא הציע עסקה מגונה, שהיא שוחד לכל דבר: אתה תהיה מפכ"ל משטרה לרצוני, אומר ראש ממשלה שהוא תחת חקירה, ואני אסדר לך את ראש השב"כ. מה לעשות, רוני אלשיך איש ישר, לא רואה בעיניים, צנחן טמבל כמונו, אלעזר, נגמר כמו שנגמר. בכל תפקיד, בכל מינוי ממשלתי, בנימין נתניהו ביטא את הזלזול העמוק שלו. חצי שנה, אני מזכיר לכם, עוד בכנסת הקודמת, בגלל התנגדותו, לא היה נגיד לבנק ישראל. נציב שירות המדינה לדעתי לא מונה עד היום, אם אני לא טועה, סליחה,

מונה בסופו של דבר במינוי פוליטי, אחרי המינוי הלא-ראוי שאותו הוא רצה בהתחלה, הזלזול המוחלט הזה במערכות שאמורות לנהל את חיינו, במערכות שאזרחי מדינת ישראל בחרו את בנימין נתניהו להוביל ולהנהיג. ומכאן התחיל הזלזול בנושאים עצמם. דובר פה על הרבה מאוד דברים.

ברשותכם, לדבר איתכם על הדבר שבו אני עוסק בכנסת הזאת כחבר ועדת החוץ והביטחון, על הביטחון. הקבינט המדיני-ביטחוני הגיע בימי הממשלה הזאת לשפל שלא היה כמוהו. זה הגיע עד כדי כך שראש הממשלה, בשביל לעצור את ההדלפות ואת הפוליטיקה, הוריד את הקבינט הזה 150 מטר מתחת לפני הקרקע. ואז גילינו את הפיתוח הביטחוני האחרון של הקבינט בישראל: אפשר להדליף גם במקום שאין קליטה סלולרית. אין דבר כזה. בתיק הביטחון הוא סחר וספסר. הוא לקח אותו ממי שהתנגד לעסקת הצוללות ונתן אותו לאביגדור ליברמן, שאני לא חושד בו, אבל הוא הסכים לעסקת הצוללות,

בזמן שהקרובים אליו מקבלים לזה כסף. ועכשיו הוא לקח את זה לעצמו, כי תיק הביטחון זה משהו שעושים בזמן שאתה פנוי מהפריימריז או מכל דבר אחר שאתה מתעסק בו. הרי מה כולל תיק הביטחון? אתה לובש יוניקלו, אתה נוסע לצפון, אתה מצטלם עם חיילים, זה תיק הביטחון. אפס מדיניות בענייני ביטחון. אצל ראש הממשלה הזה התבזינו אל מול ארגון טרור שקטן מצה"ל פי אני לא יודע,

2,000? הוביל אותנו באף, קבע לנו מתי אנחנו נילחם ומתי לא נילחם, קבע לנו עם מי אנחנו מדברים ועם מי אנחנו לא מדברים. את אלה שעושים איתנו שיתוף פעולה ביטחוני, להם אנחנו לא נותנים כלום, אבל לארגון שעוסק מאיתנו צחוק ומשפיל את ההרתעה הישראלית אנחנו מעבירים 15 מיליון דולר כל חודש במזוודות. נשא את שם הביטחון לשווא בצפון. לפני ארבעה שבועות ראש הממשלה הזה הודיע לנו שאי-אפשר ללכת לבחירות, כי אנחנו באחת התקופות הביטחוניות החמורות בתולדות מדינת ישראל. אין בושה לאיש הזה, שכזכור לך,

נולד בימי המנדט.

הוא עוד ראה את השוטרים הבריטים.

הוא אמור לזכור, בזיכרונו הארוך, אם הוא זוכר את השוטרים הבריטים, את כל תקופות הביטחון של מדינת ישראל. לא היה כדבר הזה. עכשיו הוא מספר לנו שכל הדבר הזה היה על מנהרות חיזבאללה, הישג מודיעיני חשוב, דבר שצריך לטפל בו, אבל אני מזכיר לכם: חייל צה"ל לא חצה גבול. חייל צה"ל לא עומד בסכנה. כמה קבלני עפר עושים את עבודתם כמו שצריך. על הדבר הזה הוא נשא את שם הביטחון,

שהוריד גם את הביטחון וגם את תודעת הביטחון לשפל הכי גדול, שהיינו בו לפני שנים. ובסוף כמובן בא הזלזול בכל דבר ערכי, בדבר הזה ששלטון הוא לא דבר שבוחרים אותנו אליו ועכשיו אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, דבר שנציגי הקואליציה הזאת אמרו בכנסת פעם אחרי פעם: בחרו אותנו, זה מה שהעם רוצה. שלטון זה חובה, שלטון זה חובה לא רק לפעול למען הכלל, לאחד, לפעול מתוך ערכים משותפים, להיות סמל ודוגמה. הזלזול בכנסת, חבריי חברי הכנסת, חברי היושב-ראש, הגיע בימיה של הממשלה הזאת לשפל חסר תקדים. הוקמה פה ועדה, דודי אמסלם, אני בטוח שאפילו אתה לא יודע כמה ועדות הקמת במהלך הכנסת הזאת. אולי יש ועדה עכשיו שדנה, אני לא יודע, בסדרי ההליכה שלנו הביתה. היא משותפת לשש ועדות, כדי שבני בגין חס וחלילה לא יהיה חבר בה. עפר, הזלזול הכי גדול בכנסת זה לא לבוא לכנסת. הבוס שלך לא בא לפה. דודי, בחייך. זאת הכנסת הראשונה שבה בג"ץ פסל חוק בגלל שהכנסת כל כך זלזלה, הקואליציה כל כך זלזלה, בתהליך החקיקה שלו, חוק שלא היה שנוי במחלוקת פוליטית, חוק דירה שלישית, אבל הזלזול היה כזה, שבג"ץ פסל אותו, וזה חלק מהמאבק בבג"ץ. אני לא איכנס לזה. אני רוצה להגיד לכם לסיום: אנחנו הולכים לבחירות. יום אחרי הבחירות האלה, יום אחרי שהשלטון הזה יוחלף, אזרחי ישראל יגלו שאפשר כל כך אחרת, שהם לא יאמינו מה היה פה כל השנים האלה. הם יגלו שאפשר לעשות יוזמה מדינית, ולגלות נחישות ביטחונית, ולתקן מערכות חיוניות שדורשות תיקון, תחבורה, ויוקר המחיה, וחינוך, וגם צה"ל. הם יגלו שיש עולם ערכי ושוויוני, וזה אפשרי שהוא יהיה בשלטון. בבחירות האלה זה יקרה. הגיע הזמן לפתוח את החלון, הגיע הזמן לעשות הדבר הנכון, הגיע הזמן להחליף את השלטון.

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים להצעת חוק התפזרות הכנסת מס'

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חברת הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. איימן עודה, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, בחירות 2019 הן בחירה בין חירוב לבין חיבור: מצד אחד מי שמבקשים לחרב כל סיכוי לשלום, לשוויון או לצדק, מי שמבקשים לשמר את הייאוש ואת המלחמה, מנגד, מי שמבקשים לבנות תקווה, שותפות, סיכוי אמיתי לשינוי ולשלום. אם נסכם את הממשלה של הכנסת העשרים, זו הייתה ממשלת הגזענות והשיסוי: ממשלה שהשתמשה בכוחה הפוליטי כדי להסית נגד אוכלוסייה שלמה, שהופכת אותנו רשמית לאזרחים סוג ב'. זה הכול חלק ממסע הדה-לגיטימציה נגד האזרחים הערבים, כי נתניהו מבין את זה היטב: כשהרשימה המשותפת מגדילה את כוחה, אנחנו מאיימים להפיל את שלטון הימין הקיצוני. נתניהו הבין את זה בשנות ה-90 וגם ב-2015, בקמפיין ההסתה שלו. נתניהו הבין את זה לאורך כל הקדנציה. מה עשתה ממשלת נתניהו בארבע השנים האחרונות? ממשלת נתניהו קירבה אותנו עוד ועוד צעדים לקראת סיפוח, וממשיכה לחרב את הסיכוי לשלום. בקדנציית נתניהו נרצחו עשרות אזרחים ערבים בגלל הפשיעה המשתוללת, בזמן שהממשלה והמשטרה מתייחסים אלינו כחצר אחורית במקרה הטוב וכאויבים במקרה הרע. שריה של ממשלת נתניהו חוקקו כנגד המשרדים שהם אמונים עליהם: שרת התרבות נגד התרבות, שרת המשפטים נגד המשפטים, השר לביטחון פנים נגד ביטחון פנים. זו ממשלה נגד האזרחים. ממשלת נתניהו עוקרת את אום אלחיראן ואת אל-עראקיב באלימות. היא משאירה עשרות אלפי אזרחים ללא תשתיות, ללא הכרה, תוך הסתה בלתי פוסקת. ממשלת נתניהו מבטיחה לאזרחיה רק חרחורי מלחמה, רק חיים על חרב, חירוב המשא ומתן, המשך הכיבוש והמצור. שום ביטחון, שום סיכוי, שום תקווה. ומעל הכול, חוק הלאום, חוק העליונות היהודית, עריצות הרוב, שמבקש לדרוס את המיעוט, החוק שמעגן בספר החוקים את הגזענות, האפליה וההפרדה. זה הסיפור של בחירות 2019: מצד אחד שנאה, כיבוש, רדיפה של כל מי שמתנגד למדיניות הימין, רדיפת העמותות, צמצום המרחב הדמוקרטי, סיפוח, חקיקה גזענית, דיכוי, פילוג ואפליה. מנגד החזון שלנו: שותפות יהודית-ערבית לסיום הכיבוש, לצדק חברתי ופוליטי, לשוויון לכלל האזרחים. החודשים הקרובים הם תקווה לממש את החזון הזה. אז כן, נתניהו, אנחנו, האזרחים הערבים, ננהר לקלפיות בהמונינו ואנחנו נגדיל את כוחנו, עכשיו יותר מתמיד. מי שמבקש לעשות הפרד ומשול בין יהודים לערבים, או בין ערבים לערבים, מחזק את נתניהו, מחזק את הימין. הם רוצים אותנו חלשים ובנפרד, אנחנו נהיה חזקים וביחד. אל מול הלאומנות נדבר על שלום ועל שוויון, ונשתמש בכוח שלנו להפיל את חבורת הימין הפאשיסטי. אז תבחרו: אפרטהייד או דמוקרטיה. אפרטהייד או דמוקרטיה, זוהי הבחירה של בחירות 2019. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בני עמנו, התושבים הערבים, אנו אומרים לכם לפני סיום הכנסת הזאת: אנחנו,

בנאמנות, במוסריות, בהשתייכות פטריוטית אמיתית ובכבוד אישי וקבוצתי. אני יכול לומר לבני עמנו בכל יישוב ויישוב שרמתם של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת גבוהה בהרבה מהרמה הכללית בכל ההיבטים, מובן שבהיבט המוסרי והפטריוטי, אבל גם בהיבט

תודה רבה, אדוני. אם כן, לפני שאנחנו עוברים לדיון הסיעתי, המשותף, סליחה, גברתי, הודעה למזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 16), התשע"ט 2018 , שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. החלטת ועדת האתיקה בקובלנה של חבר הכנסת איימן עודה נגד יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש. החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו 2015. תודה. תודה רבה, גברתי. אם כן, אנחנו פותחים בדיון המשותף. אנא מכם, אני רוצה להזכיר לכל חבר כנסת או דוברת, חברת כנסת: שלוש דקות. אני אקפיד על זה.

ראשון הדוברים, אחמד טיבי, כבודו.

אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, (אומר בערבית: אחיי, בני עמנו, שמחנו עד מאוד על שממשלה זו סיימה את כהונתה לפני הזמן הקצוב, ממשלת אסון מהבחינה החברתית, הכלכלית, המדינית והביטחונית.) זו ממשלת כישלונות שהביאה אסונות, וגם גל של חקיקה גזענית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: שיטפון של חוקים גזעניים. חוק הלאום היה אחד החוקים האלה, ולא החוק היחיד. ואולם, לרשימה המשותפת על חברי הכנסת שלה היו הצלחות כשם שהיו כישלונות. מי שחושב שאנו יכולים לסכל כל חוק אינו יודע מהי אופוזיציה וקואליציה ועליונות מספרית.

תודה רבה, אדוני.

( בהקמת הרשימה הזאת, ואל לנו לכפות על הציבור סיסמאות ריקות מתוכן,

אסור לנו לומר לבוחר: נסיע אותך לקלפיות כדי שתצביע שם.

בממשלה הזאת זה די בושה להיות. זה די בושה להיות, ולכן אפשר להבין את השרים שהם לא מוכנים לשבת על ספסלי הממשלה. הממשלה הזאת היא ממשלה של כישלון, וטוב שהיא הולכת. טוב שנותנים לציבור בישראל להצביע ולהביא להחלפת שלטון, כי זה מה שדרוש כאן. הממשלה הזאת מתאפיינת בשלוש פעמים "אין" ובשלוש פעמים "יש". מה אין? חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי. מה אין? מה אין בממשלה הזאת? קודם כול, אין שלום. אין שלום, וכשאין שלום, עמיתיי חברי הכנסת, כשלא מתקדמים לשלום, מתגלגלים למלחמה. ומלחמה יכולה להיות בצפון, והיא יכולה להיות בדרום. ומלחמה היא על חשבון חיים של בני אדם, יהודים וערבים, ומלחמה היא הדבר הראשון שצריך למנוע, והדרך למנוע מלחמות היא להתקדם לשלום. אז אין שלום, סיבה אחת למה לא להצביע לביבי ולא להצביע לליכוד. ואין גם ביטחון, אין ביטחון פיזי, כי אין ביטחון פיזי בדרום ואין ביטחון פיזי במרכז ואין ביטחון פיזי בצפון, ואין ביטחון חברתי, ואין ביטחון לאלה שנזקקים לשירותי הבריאות ולבתי החולים הקורסים בגלל העומס. אין ביטחון. אין ביטחון זה עוד סיבה להחליף את השלטון בישראל. הסיבה השלישית, אדוני היושב-ראש, היא שלממשלה הזאת אין גם פתרון, אין פתרון לבעיות החברתיות. קחו למשל את בעיית הדיור, אותו משבר שעליו יצאנו, מאות אלפים, להפגין ב-2011. מה קרה בארבע השנים האחרונות? מחירי הדיור המשיכו לעלות, ולא רק דירות לקנייה אלא גם דירות לשכירות. אי-אפשר להשיג דירה בארץ הזאת. הממשלה הזאת לא פותרת את הבעיות החברתיות. שלוש פעמים "אין", אבל גם שלוש פעמים "יש". קודם כול יש חקירות, חקירות למכביר, ולא סתם חקירות: ראש הממשלה חשוד בעבירת שוחד. נגיד שוב: ראש הממשלה חשוד בעבירת שוחד. ולכן יש גם איום על המרחב הדמוקרטי, מצמצמים אותו בחוקים הזויים ומסוכנים שמביאים לכנסת הזאת בכל יום ובכל שבוע. ויש הסתה, יש גזענות, יש שנאה. כאשר לא מצליחים לפתור את הבעיות משתמשים בדגל המזוהם, תודה רבה, אדוני. של ההסתה והשנאה. ולכן, אדוני היושב-ראש, צריך להחליף את השלטון, וצריך להחליף אותו בממשלה שתציע בדיוק את הדרך ההפוכה: שלום, ביטחון, פתרון לבעיות החברתיות.

עאידה תומא סלימאן, גברתי, ואחריה, עבד אל חכים חג' יחיא. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כולם מדברים על הקדמת בחירות, כולם מדברים על פיזור הכנסת לפני הזמן, ואני חושבת שהגיע הזמן להגיד שאנחנו כל כך באיחור, באיחור רב. הכנסת הזאת הייתה צריכה להתפזר כבר לא לפני שנה, ולא לפני שנתיים, ולא לפני שלוש שנים, הכנסת הזאת הייתה צריכה להבין, והציבור במדינת ישראל היה צריך להבין שבאותו היום של בחירות, כאשר המועמד המוביל, שאכן הפך להיות ראש הממשלה, התחיל בהסתה פרועה נגד 20% מהאזרחים של המדינה, הוא איבד את הלגיטימיות ואת הלגיטימציה להנהיג את המדינה. היה צריך להבין מההתחלה שמי שרוצה להוביל למערכת ההסתה המשומנת, שעבדה שלוש שנים וחצי, לחקיקה מואצת ודורסנית לא רק נגד האוכלוסייה הערבית בתוך הארץ אלא נגד כל הערכים שנשאר מהם משהו במדינה, מה שנשאר מהדמוקרטיה, מה

מה שנשאר מכבוד האדם וחירותו, מה שנשאר מערכי השוויון, לא מגיע לו להנהיג ממשלה, ולא מגיע לממשלה שלו להמשיך להנהיג ולהוביל לא רק את המדינה הזאת אלא את כל עמי האזור למצב של חוסר ביטחון, של חוסר תקווה. פוליטיקאי שגורם, ממשלה שגורמת שהעם שלה יאבד את התקווה לחיים יותר טובים, יאבד את התקווה לחיות בשלום, יאבד את התקווה לחיות ביחסים טובים עם הסביבה שלו, לא מגיע להם להמשיך למשול. אנחנו כבר באיחור רב, אנחנו באיחור כי נתנו לסאגה הזאת של יותר מ-30 חוקים גזעניים להמשיך, יותר מ-137 פעמים להרוס את הכפר אל-עראקיב, ואחר כך להכניס את סיאח א-טורי, בן יותר מ-70 שנה, לכלא. מי שצריך לשבת בכלא במקום סיאח א-טורי זה ראש הממשלה, שתלויים ועומדים נגדו כתבי אישום. ואני לא מדברת רק על שוחד, אני מדברת על כתבי אישום על פשעים של חוקים שהובילו אותנו למצב כזה: על ההסתה הפרועה, אני עדיין זוכרת כשעמד על הדוכן הזה ואמר: חברי הכנסת הערבים, האסלאמיסטים והקומוניסטים, צועדים מאחורי דגלי דאעש. תודה. זה ראש הממשלה, וזאת הממשלה, שהייתה צריכה ללכת הביתה שלוש, שלוש שנים וחצי לפני. ואנחנו אומרים: ביי ביי ולא להתראות. תודה רבה, גברתי. עבד אל חכים חג' יחיא, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון.

כבוד היושב-ראש, מסתיימות ארבע שנים של עבודה, עבודה אינטנסיבית שלנו, למרות כל הגזענות, למרות הממשלה הימנית הזאת, שיש לה ועדת שרים לענייני חקיקה שדנה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, ואז אנחנו מגישים חוקים והם נדחים. למרות הכול, אני יכול לבוא ולדבר בגאווה שאני הבטחתי לבוחריי לפני שהגעתי לכנסת מאה אחוז מאמץ, ואת המאה אחוז מאמץ אני עשיתי, וכולם יכולים להעיד. ולמאמץ הזה יש תוצאות. לי ולחברים שלי יש חוקים בנושא תאונות העבודה שאושרו, יש לנו שינוי שבוצע, יש לנו שינוי קולקטיבי בתוך המדינה בנושא הזה, שהעלינו אותו לסדר-היום. יש לי חוקים במקומות אחרים, בוועדת הכלכלה. עשיתי עבודה גדולה מאוד בוועדת הכלכלה, והצלחתי להשפיע על הרבה חוקים ולהוריד סעיפים שהכוונה שלהם הייתה לפגוע באוכלוסייה הערבית. הצלחתי לשנות הרבה דברים שם, ואני ממשיך.

אני אומר, החוקים שהגשתי הם חוקים מקוריים. לא הצמדתי אף חוק לחוקים אחרים שעברו את האישור של ועדת השרים, שבלאו הכי היו עוברים בלי ההצטרפות שלי. לא חיפשתי את השם, חיפשתי את המהות, חיפשתי את התרומה שאני יכול לתרום לאוכלוסייה שלי. עבדתי בשביל עמי, ולא בשביל הפופוליזם, עוד כותרת ועוד כותרת. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: עבדתי ועשיתי למען העם שלי ולא למען הפופולריות שלי. אני יודע שהעם מעריך את מי שעבד ומי שעשה,

עשיתי למען העם שלי, עשיתי הרבה למען העם הזה ולמען

בתרבות של מדינה שמשמשת ממשלה. מה שמפסיק את הממשלה הזאת הוא לא בעיות אידיאולוגיות. אין לנו אפילו בעיות אידיאולוגיות, כי אין דבר כזה,

יש בעיה של היעדר מנהיגים שמנהיגים היום את מדינת ישראל. ולכן, מה שנקרא, ברוך שפטרנו, וטוב שזה הולך. הבעיה המרכזית: מה הקונספציה מכאן והלאה. אפשר לקבל כל כך הרבה יותר טוב. וכאן אולי צריך לפנות, אדוני, אל הישראלים והישראליות, שזאת המדינה שלהם, שזה המקום שבו הם מגדלים את ילדיהם ואת נכדיהם. כל כך הרבה טוב והרבה יותר טוב אפשר לקבל בתוך המציאות הזאת\ ולא רק אנשים שמשרתים את עצמם במין תסמונת של מחלת מינכהאוזן, שפוצעים את העם הזה כדי ללכת ולטפל בו לאחר מכן, כי הם רוצים להיזכר כמצילי האומה במה שהם משקיעים בתוכה. ראיתי איך ראש הממשלה,

בבדיות חוזרות ונשנות, מספר על המצב הכל-כך נעלה וטוב של העם הזה שבו אנחנו חיים, על הביטוח שיש לכל אזרח במדינה הזאת בסוף נפילתו, כשהוא יהיה בתוך המצב הזה. ומשום שהמשפט האמיתי ביותר שאמר ראש הממשלה בכל הקדנציות האחרונות שלו היה המשפט שהוא אמר לאישה הזאת בקריית שמונה: את לא מעניינית, ואת משעממת, אני חושב שזה היה כל כך אמיתי המשפט הזה, עד כדי כך שאפילו ראש הממשלה הסמיק, כי הוא אמר דבר אחד של אמת. צריכים להיכלם ולהתבייש אזרחי מדינת ישראל, ואני בתוכם מתבייש שבראשי עומד אדם שלוּ היו אומרים על אדם סביר 1% ממה שאומרים עליו, אני הייתי חופר לעצמי בור 30 מטר בעומק האדמה ולא יוצא משם 50 שנה מפאת הבושה של מה יגידו השכנים. ישראלים וישראליות, אתם יכולים לקבל הרבה יותר טוב מן הדבר הזה. אתם רק צריכים לשאול את עצמכם כל יום מה אתם נותנים לחברתכם, וכל יומיים מה אתם מקבלים בחזרה, ועל כך לעשות את הבחירות הפוליטיות שלכם.

חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת יעקב אשר.

רוצים להאמין שעוד תהיה דרך אחרת, כי הדרך הזאת הגיעה לקיצה. והחודשים האחרונים, צריך לומר את האמת, היו חודשים איומים, איומים, בכלכלה: מר כלכלה, שר האוצר, פיזר, פיזר, פיזר את הכסף, הקופה נשארה ריקה, הגירעון גדל. עכשיו עושים תרגילים חשבונאיים כדי להציל את הכלכלה, אבל זה לא רק חשבונות, זה הרבה יותר עמוק. טוב שהבחירות נקבעו עכשיו, בגלל שאולי ישראל תוכל להציל את הכלכלה שלה, שהיא הבסיס לכול. בחקיקה ראינו איך נעשים מאמצים, ואני צריך לומר, לצערי הרב, אפילו מוצלחים, לקעקע את יסודות החוק, המשפט, הדמוקרטיה במדינת ישראל, בחוק אחרי חוק, ביוזמה אחרי יוזמה, במינוי אחרי מינוי, באיזושהי הכרזה שהאקטיביזם השיפוטי פוגע בדמוקרטיה.

בחוק אחרי חוק, שנועדו לערער את יסודות הדבר שכולנו מונחים, כל הבית הזה מונח על יסוד אחד רחב שקוראים לו "דמוקרטיה" לקעקע בפגיעה בחברה האזרחית, בעמותות שונות, בכך שהאזרחים נהנים מהחופש להתאחד,

להביע את דעתם. אבל זה לא מוצא חן בעיני הממשלה. בתקשורת, איך לזעזע את עולם התקשורת, איך לאיים על גופי התקשורת העיקריים במדינת ישראל, כדי שילכו בתלם, כדי שיקיימו את מה שמצפים מהם, הממשלה, השרים, ראש הממשלה. והביטחון, אפילו בביטחון, שזה הדבר שיקר לנו מכול, כי בלי ביטחון אין מדינות ישראל, אז גם בביטחון, גם בביטחון נפלו דברים רעים. אני מדבר על ההתמודדות האחרונה עם החמאס בדרום, שיצאנו עם תחושה עמוקה, כולנו, של חמיצות, של חוסר יכולת, שהחמאס שאב עידוד מישראל. וככה גם במערכים אחרים. ככה גם מדינת ישראל התנהלה.

צריך להפסיק את זה עכשיו, וטוב שזה קורה עכשיו, וטוב שתינתן הזדמנות חדשה לאזרחי מדינת ישראל בתוך 100 ימים לבחור ממשלה אחרת ולבחור ראש ממשלה חדש, ואני מקווה שזה יהיה ראש ממשלה ממפלגתנו, אבי גבאי. אני מוכן לתת לו את האשראי כדי שהוא יוביל את הגוש הזה, ושנוכל סוף-סוף להביא לתושבי מדינת ישראל ולאזרחיה דרך אחרת, חיים אחרים. הכול מונח לפתחנו. חברים וחברות, אני מקווה שלא נחמיץ את ההזדמנות הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת אשר,

אדוני היושב-ראש, הולכים לבחירות. בשיעור האזרחות בחדר למדנו שבחירות זה שהאזרח בוחר במפלגה עם דרך והשקפת עולם שמתאימות לדרך שלו, אך לצערנו, יש מפלגות שאי-אפשר לעקוב אחרי דרכן והשקפת עולמן, היא משתנה כל הזמן. ראינו בשבוע האחרון את מופע הפליק-פלאק של יאיר לפיד. אני אספר לכם בדיוק מה קרה שם. כשהוגש חוק הגיוס לראשונה על ידי משרד הביטחון, קפץ יאיר כהרגלו על העגלה וניסה לנכס את זה לעצמו כחוק שלו, למרות שכל ילד יודע שהוא שוב משקר. לאחר כמה שעות, בעזרת יועציו התקשורתיים, הוא הבין שעשה את טעות חייו: אם החוק יעבור, אין לו יותר מה למכור, אין לו יותר אפשרת להסית ולערוך קמפיינים של שנאה כדי להגיע לתפקיד ראש ממשלה. זה מזכיר לי, אדוני היושב-ראש, את הסיפור על עורך הדין הוותיק שנסע לחופש ונתן לבן שלו לנהל לו את המשרד, וכשהוא חזר הבן בא אליו בשמחה ואמר לו: אבא, היה לך תיק שניהלת 20 שנה, סגרתי לך אותו. אמר לו האבא: טיפש. אני כבר 20 שנה מתפרנס מהתיק הזה ואתה סוגר לי אותו? זה מה שקרה כאן. מבחינת יאיר לפיד חוק הגיוס הוא חוק גיוס מנדטים ותו לא. ועכשיו מה הוא יעשה? אגיד לכם מה הוא עשה, הוא מצא פתרון. ראינו את מופע האימה בשבוע שעבר על כספים שהובטחו לחרדים, שוריינו לחרדים, הועברו לחרדים, בנוסח עלילות דם מימים אפלים, חסר כל אמת והיגיון, כדי לחזור בו מתמיכתו בחוק. ואכן, החוק לא עבר. אני מודה לו, לחבר הכנסת לפיד, על שהחוק במתכונת הזאת לא עבר. בממשלה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נתקן אותו ונעביר חוק שיעגן את ערך לימוד התורה כפי שראוי למדינה יהודית. הקדנציה הזאת התאפיינה בחקיקה חברתית ענפה, בסיוע לעסקים קטנים, ביוקר המחיה, בצמצום הקטל בדרכים, בדאגה לקצבאות, למשפחתונים, למעונות. יהדות התורה עבדה כתף אל כתף עם מפלגות נוספות כדי למחוק את המורשת של השנתיים האומללות שהיה פה שר אוצר כושל ואטום. אני אוציא את כל הנאומים של תמר זנדברג, של חברת הכנסת שפיר, על תקופתו של יאיר לפיד כשר אוצר, שר אוצר כושל, שכל מה שהוא יודע לעשות זה לוליינות. הודיני כבר אמרתי? תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מיקי לוי יעלה ויבוא. חבר הכנסת אשר, כמו שאני מכיר את מיקי, הוא שינה את הנאום שלו עכשיו,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אשר, אני רוצה לתת לך עוד כמה זמנים על חשבון מפלגתי. כל נאום שלך בסגנון הזה יוסיף לנו עוד כמה וכמה מנדטים. אין חולק על כך שצריך לשאת בנטל, שצריך ללכת ולשרת בצבא, ביקשתי שלא להפריע היום. שצריך ללכת ולעבוד, וגם ללמוד תורה. לכן, אם חפצי חיים אנו, ונינינו, אתם תלכו לשרת בצבא ובשירות הלאומי, ואתם תצאו לעבוד, כי בלעדי זה המדינה הזאת תתמוטט. ולא יעזור לכם, גם אם נהיה פה עוד כמה שנים,

למה לא הצבעת בעד החוק?

אני מגיע מישיבת ועדת הכספים שבה חשפנו היום עוד קומבינה של כספים קואליציוניים שזורמים להם בהיחבא ממשרד החקלאות הישר לכיסי מועצת יש"ע. מדהים היה לראות את התפתלות נציגי הממשלה בניסיונם להסביר איך כסף שאמור להגיע לחקלאים זורם בקומבינה למקום אחר, והכול בחשכה. רק כשהתעקשנו חבריי ואני,

היינו שם כמה חברי כנסת אחראיים, על ההסברים, הם התחילו עם הגמגומים שלהם.

חבריי חברי הכנסת, מאפיין את כל הכנסת העשרים והממשלה הנוכחית, קואליציה וממשלה שיותר מדי מחבריה, ובראשם ראש הממשלה, חשודים בשחיתות וצועדים בשמאל-ימין לחדר החקירות, קואליציה וממשלה שדואגות לעצמן ולא לציבור, קואליציה וממשלה שמחלקות את הכסף של כל הציבור בצורה סקטוריאלית. מעל כ-10 מיליארד שקלים חולקו כך במהלך ארבע השנים האחרונות. פשוט בושה, ממשלה וקואליציה שאפשרו לראש הממשלה להכפיף הכול למען הישרדותו הפוליטית. אפילו הביטחון כבר לא קדוש, אדוני היושב-ראש. רק לפני שלושה שבועות אמר ראש הממשלה, בציניות שאין שנייה לה, כי בתקופה ביטחונית שכזאת לא הולכים לבחירות, והוסיף כי זה חוסר אחריות. פתאום, כשהבין שהיועץ המשפטי לממשלה נושף בעורפו עם החלטה בפרשיות השחיתות השונות שולו, תיק 1000, תיק 2000, תיק 4000 ועוד כהנה וכהנה, נמוגה התקופה הביטחונית הרגישה, ופתאום האחריות הלאומית מחייבת דווקא הליכה לבחירות. אז אדוני היושב-ראש, טוב מאוד שהולכים לבחירות. סוף-סוף, תודה לאל, הממשלה הזאת מסיימת את ימיה והכנסת העשרים מפוזרת. הגיע הזמן לנקות את השחיתות ולבחור ממשלה נקייה,

שתעבוד למען הציבור, ולא למען עצמה.

מיכל בירן, גברתי, ואחריה, בצלאל סמוטריץ. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, המשלה הזאת נכשלה, וטוב שאנחנו הולכים לבחירות. רק המחשבה שיהיו פה עוד חודשים שנמתחים כמו מסטיק וכלום לא קורה הייתה ממש ממש מדכאת, ואני שמחה, מקווה שהיום אנחנו מתפזרים והולכים לבחירות. זו ממשלה שבמקום לזרוע תקווה זרעה פחד. זו ממשלה שבמקום ליצור סולידריות עודדה הסתה, במקום לגרום למדינה שבה אנו גרים להיות כזאת שכולנו גאים בה, מפלגת השלטון שלנו סימנה ודירגה אנשים לפי האהבה שלהם לביבי. זו ממשלה שגורמת לאנשים לחכות יותר מתשע שעות במיון כי היא מעדיפה להשקיע במטוס יוקרה של ראש הממשלה. חוץ מזה שהיא עושה את כל זה, היא עוד גורמת לתושבי מדינת ישראל לחשוב שזו גזרה משמיים, וכך הדברים פשוט נועדו להיות. זו ממשלה שגורמת לכך שאנשים איבדו תקווה שאם הם יעבדו ויעשו הכול נכון לפי הצ'ק-ליסט הם יוכלו להתפרנס בכבוד ולסיים את החודש, שיהיה בסדר. זה ראש ממשלה שבמקום להתנגד לקריאות ההסתה שנראה שהבן שלו מייצר בקצב טורבו, הוא רק מעודד את זה, מאיים לתבוע עיתונאים, משתיק כל ביקורת, ואז מתבכיין כל היום שכולם מתנכלים לו. באמת קסם. זה ראש ממשלה שחשוד בשוחד ורמאות במהלך תפקידו, ומצפה שכולנו נסתום את הפה ונסתכל לצד השני בזמן שהוא מתאמץ ומזיע כדי להסביר שאין כלום כי לא היה כלום. לאזרחי מדינת ישראל מגיעה ממשלה אחרת, ממשלה שתהיה כאן לא בגלל שנאה אלא בגלל תקווה, ממשלה שלא תהיה עסוקה בלהזהיר כמה הכול יכול להיות יותר גרוע אלא תגרום לזה שהכול יהיה פשוט יותר טוב, ושנוכל להיות שקטים שדואגים לא רק לאינטרסים שלנו אלא לטוב המשותף, שגורם לכולנו להמשיך ולחיות פה מתוך חזון ציוני של מדינה שהיא גם בית לעם היהודי וגם חברת מופת, שנדע ששומרים על הכסף שלנו, שמשקיעים בתשתיות שאנחנו זקוקים להן כדי להמשיך להתפתח, שמפתחים בה תחבורה ציבורית יעילה כדי שאנשים יפסיקו לבלות ארבע שעות ביום בפקקים, שמצמצמים את הפערים בין פריפריה למרכז בחינוך, בתוחלת חיים, שדואגים לעובדים, שמאפשרים לגמלאים להזדקן בכבוד עם פנסיה הוגנת, שחותרים להסכמי קבע עם שכנינו ואויבינו כדי שנוכל להפסיק כל היום לפחד, בחרדה הביטחונית, ושפשוט יהיה לנו ביטחון, שנרגיש אותו,

הגיע הזמן להפסיק לפלג ולהתחיל לאחד, להתחיל, אני מסיימת, להתחיל לרפא את הפצעים והצלקות העמוקות שהותירו פה עשר שנים של שלטון נתניהו. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת סמוטריץ, ואחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. היחיד שעצוב

עשית מהם פורפרה. פורפרה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עשית פורפרה,

חבר הכנסת פריג' היחיד שעצוב שהולכים לבחירות. מה תעשה? אני אכן עצוב שהולכים לבחירות.

דרמטיים, שעבדנו עליהם קשה, ואנחנו רוצים להשלים אותם. מי יושב-ראש האיחוד הלאומי?

אנחנו שמחים שהייתה לנו הזכות בשלוש וחצי השנים האחרונות לשרת את הציבור שבחר בנו, לקדם את האג'נדה שבשבילה נבחרנו, בלי למצמץ, בלי להתנצל. עבדנו על זה קשה. עשינו שימוש בכוח הפוליטי שניתן לנו. זו מהותה של הדמוקרטיה, וברוך השם, הבאנו לא מעט הצלחות. מי יושב-ראש האיחוד הלאומי? מי יושב-ראש האיחוד הלאומי?

שלוּ היו לך שערות בראש היית מורט אותן, אבל אני לא מרוצה. לא יפה להעליב על בסיס, לא. זה בחברות, את יודעת. עשית כל מה שאתה רוצה. איך לא תהיה מרוצה?

הממשלה הזאת, הקדנציה הזאת, היו רחוקות מאוד ממה שרצינו שהם יהיו, אבל יותר מזה, ממה שהן יכולות וצריכות היו להיות. לא ייאמן. יכולנו להתקדם הרבה יותר בתחום ההתיישבות, גם ביהודה ושומרון,

ההתיישבות בנגב ובגליל נאנקת תחת מכשולים ביורוקרטיים ומשפטיים שמתהדרים בנוצות צבועות של כאילו שוויון וערכים, ובפועל מקדמות את ההתיישבות הערבית ומצירות את צעדיה של ההתיישבות היהודית. ביהודה ושומרון, עם חילופי הגברי בממשל האמריקאי יכולנו לצאת לדרך חדשה, להיפטר סוף-סוף מהאיוולת המטופשת של "חזון שתי המדינות", במירכאות כפולות ומכופלות, ולצאת לדרך חדשה. יכולנו לנצל את ממשל טראמפ כדי לצאת מחוץ לקופסה שאנחנו בתוכה בעשורים האחרונים, ונתניהו פספס את ההזדמנות הזאת במודע. יכולנו בממשלה הזאת לשנות סדרי בראשית ולהחזיר את הגלגל אחורה עשרות שנים של מהפכה חוקתית, של הפיכה משפטית שעשתה סיכול ממוקד לדמוקרטיה הישראלית, ונתניהו בלם בגוף כל שינוי דרמטי שרצינו להוביל. והוא בלם בגופו, השתמש בכחלון כשכפ"ץ, אבל הוא בלם בגופו את פסקת ההתגברות, ואת שינוי שיטת בחירת השופטים, ואת הרחבת מספר השופטים בבית המשפט העליון כך שיכולנו לגוון אותו יותר.

הוא בלם את זה בגופו.

ראש הממשלה, שעומד מעל כל במה ותוקף את המערכת שרודפת אותו, לא נקף אצבע, ציפורן, כדי לטפל בפינות האפלות האלה של הדמוקרטיה הישראלית. בוא תגיד שהשרה שקד לא רצתה שיהיה שינוי בשיטת הבחירות של השופטים. נורית קורן,

מה שנכון נכון. אז שואלים אותי: אז מה ישבת בממשלה? והתשובה היא פשוטה: עשינו מה שאפשר. פוליטיקה היא אומנות האפשר, ובבחירה בין חלופות היינו חלק מן הממשלה,

אני מסיים, אדוני. משפט אחד, אתה יודע, נאום אחרון בקדנציה. בבקשה, משפט אחד. בבחירה בין חלופות היינו חלק מן הממשלה, עבדנו קשה מתוכה, השפענו עליה המון, ברוך השם, והבאנו הישגים. אבל זה לא מספיק, ומי מאזרחי ישראל שרוצה שנוכל להמשיך את זה חייב לתת לנו הרבה יותר כוח. אם נתניהו יהיה חזק מדי מערכת המשפט תמשיך להיות חזקה מדי, השמאל ימשיך להיות חזק מדי, המדינה הפלסטינית תמשיך להיות חזקה מדי, והדברים החשובים לנו יהיו חלשים מדי.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חברת הכנסת ניבין אבו רחמון. זה הכי מתאים שמיכל רוזין תדבר אחרי בצלאל סמוטריץ. קצוות, זה הכי מתאים, בול. בצלאל, תישאר, תישאר, תקשיב. יש לך הרבה מה ללמוד. אולי תצטרף גם אתה למרצ. מכיוון שאתה עומד להיות בקדנציה הבאה באופוזיציה, אולי כיושב-ראש האיחוד הלאומי, לא נתת לנו פה תשובה, אבל אתה עומד להיות באופוזיציה, אני רוצה ללמד אותך כמה צעדים איך להתנהג ולהתנהל באופוזיציה. תשמע, אנחנו טענו בארבע השנים האחרונות שאתה מוביל באף את נפתלי בנט ואת ראש הממשלה נתניהו אחרי הדעות הפאשיסטיות, הגזעניות, ההזויות והקיצוניות שלך. אמרנו את זה שוב ושוב, לא אומרים את זה עכשיו לכבוד הבחירות. אני אמרתי את זה באופן עקבי, תוסיפי, אני יכולה להוסיף עוד כמה דברים.

לתת לזה גם תיעוד, גם הסברים, גם נימוקים. הכול ברור מאליו. עכשיו אני אומרת כזה דבר: אתה עושה את תפקידך כמו שאני עושה את תפקידי,

יש תפקיד לכל אחד מאיתנו, לקדם את האידיאולוגיה שבה הוא מאמין. אני, הבעיה שלי זה עם ראש הממשלה, ראש הממשלה שאמור לייצג את כלל אזרחי ואזרחיות המדינה, ראש הממשלה שמשקר לציבור, מבטיח שהוא בעד שתי מדינות, אבל קורץ ואומר: עזבו, זה רק בשביל שהאמריקאים ישמעו, ראש הממשלה שאומר: אני נגד עונש מוות, ואחר כך מקדם את זה בשלוש קריאות בכנסת. אני נגד ראש ממשלה שמשקר לציבור, שלא מסוגל להסתכל לבוחרים שלו ולאזרחי ואזרחיות המדינה בעיניים ולהגיד להם מה הוא חושב הפתרון הנכון, הפתרון המדיני, ומפה ייגזר גם הפתרון הביטחוני למדינת ישראל. הוא רק מפחיד את הציבור, רק מסית, רק רוצה שהם יפחדו ויקומו כל בוקר ויגידו: אימאל'ה, עוד שנייה יש מלחמה,

עוד רגע תוקפים אותנו, אבל כשנוח ללכת לבחירות, פתאום כל האויבים שלנו נרדמו, ומבצע המנהרות, הטרקטורים, חיסל את האיומים על מדינת ישראל. פתאום אפשר לעשות בחירות,

כשזה נוח, פתאום כשיש עניין של חקירות, פתאום זה נכון ללכת לבחירות. האיומים הביטחוניים, תשמעו, אזרחי ישראל, האיומים הביטחוניים הסתיימו. יש שקט עכשיו, לא צריך לדאוג. אין חיזבאללה, אין חמאס, אין גזרה צפונית, אין גזרה דרומית. אני לא מבינה למה עלה הקבינט אתמול להסתובב בצפון. אם הכול נגמר, הכול שקט, שימשיכו בעבודתם. חשוב שהשר לביטחון פנים, במקום שישב עם היוניקלו שם בקור בצפון, יעבוד על זה שיהיו פחות רציחות, פחות רצח נשים במדינת ישראל, פחות רצח ועבריינות בחברה הערבית. שימגר את התופעות האלה. שישמור על ביטחונם האישי של אזרחי המדינה במקום לשבת אם היוניקלו ואיך אני גבר-גבר, חלק מהקבינט. ושרת המשפטים, אתם יודעים מה? עדיף שהיא תהיה שם.

עדיף שהיא תהיה בצפון עם הדובון שהיא קיבלה מהחיילות. אולי שתתחיל להגן על החיילות שמותקפות חדשות לבקרים בצבא בגלל הגיוס של הדתיים והחרדים ומה שהם עושים, שהם מסובבים את הגב אליהן ומשפילים אותן. מעולם לא חשבתי שהיהדות היא להשפיל בני אדם ולפגוע בכבודם. אז הגיע הזמן, חברים, שהממשלה הזאת תתחלף, שנלך לבחירות, וסוף-סוף יהיה פה קו אידיאולוגי ברור ועתיד למדינת ישראל.

תודה, גברתי. חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, ואחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ביום זה שבו מתפזרת הכנסת העשרים, שהייתי חברה בה חודשים אחדים, שבו גם מתקרבת שנה אזרחית לסיומה, יש אווירה של סוף ושל התחלות חדשות. השאלה מה הסתיים ומה יתחיל היא שאלה של רצון פוליטי. זו לא גזרה משמיים. יש להמשיך להאמין כי הפעילות הפוליטית תניב שינוי משמעותי, אפילו כשהסיכויים נמוכים והמציאות קשה. אחד התפקידים העיקריים של המנהיגות והמנהיגים הוא להפיח תקווה ואופטימיות בקרב הציבור שלהם. הדבר שדחף אותי לאורך חיי להיות פעילה פוליטית הוא העובדה שלמנהיגים, לקבוצות של פעילים אכפתיים ואמיצים, יש את האפשרות להשפיע על החיים של כולנו, לערוך את המציאות. אנחנו לא צופים במציאות מהצד כמו שצופים בסרט או בתוכנית ריאליטי. אנחנו פועלים מדי יום כדי לשנות את הריאליטי, מה גם שהמציאות במרחב שלנו היא מסובכת, מסובכת מאוד. צריך רמה גבוהה של אופטימיזם, של רצון, עקשנות וחסינות רגשית כדי להיות חבר כנסת ערבי, כדי לעמוד כאן ולשמוע חברי כנסת קוראים לנו מחבלים או בוגדים, ולסבול את החקיקה הגזענית, ההסתה והדה-לגיטימציה נגדך, נגד הציבור שלך, נגד העם שלך, כאן, במקום הזה, שאליו הגעת כדי לחולל שינוי. את חייבת לשמור על הערכים הדמוקרטיים שלך, לעמוד מול גל הפאשיזם, הכוחנות הלאומנית, המיליטריסטית והשוביניסטית. את חייבת את זה לאנשים שבחרו בך. למען ההגנה על הזכויות שרוצים לקחת ממך כדי לייצג דווקא את הקול השונה שרוצים להשתיק. חברות וחברי הרשימה המשותפת עשו ועושים מאמצים רבים ובלתי נלאים כדי להשפיע, כדי לבלום את האלימות והפשע, למען החינוך, התעסוקה,

הבריאות והתקציבים. המון עבודה נעשית פה, פעילות פרלמנטרית מרשימה למען האזרחים הערבים, למען המאבק לשוויון בין כל האזרחים ולמען פתרון צודק לסכסוך. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לבנות ובני עמי ברצוני לומר: לא נסתפק במשאלה שתהיה שנה טובה, נעשה אותה כזאת, לא נסתפק במשאלה שהכנסת הבאה תהיה שונה, פחות מסיתה ומחוקקת חוקים גזעניים, כי אם נפעל ביתר שאת, אני וחברותיי וחבריי מהרשימה המשותפת, כדי לקדם את הנושאים הנוגעים לעמנו. נמשיך לנהל יחדיו מאבק קולקטיבי נגד כל מי שמנסה לשלול את זכויותינו ולהדירנו פוליטית.

חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

באיחולי חג שמח לחברינו הנוצרים באשר הם, אם זה בבניין יחד איתנו ואם בכל יישוב ובכל מקום. שיהיה לנו חג שמח ורק טוב. חברים, תם ולא נשלם. בקרוב זה, שלב ראשון תם. אני מאוד מקווה שאת הממשלה הזאת לא נראה בקדנציה הבאה, ונחליף אותה בממשלה שפויה, דמוקרטית, שאכן דואגת לעתיד האזור והציבור. עלה לכאן חבר הכנסת סמוטריץ ואמר: הממשלה הזאת רחוקה ממה שצריך להיות, אני מאוכזב, צריך לבלום את האיוולת של פתרון שתי המדינות. הוא תיאר את הדברים כמו שצריך, עם כל החקיקה האנטי-דמוקרטית, שבחלקה פאשיסטית, והחקיקה שבאה לסתום פיות. החברים מהבית היהודי, וסמוטריץ אמר: זה לא מספיק, אני מאוכזב ממה שקרה. ומצד שני אמר: צריך לקבור ולבלום את האיוולת של פתרון שתי המדינות. הוא תיאר את זה הכי נכון. אנחנו נמצאים בכנסת העשרים, ממשלה שלא מאמינה בפתרון שתי המדינות, מאמינה בלעצב דמוקרטיה לעצמה, מאמינה בלסתום פיות ומאמינה שצריך לטפח משטר אפרטהייד. זה מה שהיא מאמינה בו, מאמינה שצריך לקדש את הכיבוש ומאמינה שזאת הדרך. אתה מאמין בפתרון שתי המדינות? אתה מאמין בפתרון שתי המדינות? אני מאמין אחרת, לא מאמין. אני רואה את הדברים בזווית אחרת. פעם אחת יהודית ודמוקרטית. כמובן שלא, אז מה אתה מדבר?

אז סמוטריץ אמר את הדברים, והבוחר הישראלי, החל מרגע זה, צריך להחליט. זו הדרך שתוביל אותנו לתהום, למדינה אנטי-דמוקרטית, שבה המוסר והערכיות בסימן שאלה גדול, בכיוון של אפרטהייד, מדינה ליהודים ומדינה לערבים, לקדש את הכיבוש, וזה המצב. נמשיך לחיות איתו. עד כמה שידוע לי,

והדרך האחרת שאנחנו מציעים היא לשמר ולחזק את הדמוקרטיה, לחזור לערכים האמיתיים, וכן, אנחנו רוצים פתרון שתי מדינות. זה מה שאנחנו רוצים, ולשם כך אנחנו פועלים.

אתה לא מוכן להגיד את זה. ולשם כך אנחנו פועלים.

זה מה שאתם רוצים, למחוק אותנו. את לא תפחידי אותי בזה. תודה רבה, אדוני. למחוק אותנו, זה מה שאתם רוצים.

אתה לא תגיד מדינה יהודית ודמוקרטית לצד מדינה פלסטינית.

גם במרצ וגם ברשימה המשותפת. יש משהו שמשותף. אני אענה רק במשפט. אבל כבר הזמנתי את חבר הכנסת ג'בארין. חברת הכנסת ברקו, יש משפט שאמרתי קודם: פול גז בניוטרל, ואתם פול גז בניוטרל. ממש. אני לא רוצה להגיד לך מה אתם. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אתם תעשו איחוד עם המשותפת, זה יכול להיות לכם טוב. אותן הצבעות, אותו דבר. גז מרעיל בניוטרל. ההזיה הזאת וההונאה הזאת של שתי מדינות,

כבוד היושב-ראש. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אתה רוצה מדינה אחת על חורבותיה של מדינת ישראל. זאת הזיה.

זאת הזיה.

אתה לא יכול להגיד מדינה יהודית ודמוקרטית. אתה רוצה מדינה פלסטינית, ולשכן את האזרחים שלך במדינת ישראל כדי להחריב אותה. אני רוצה שתי מדינות:

יש שם מקום, יש שם קפה. בבקשה, חברת הכנסת ברקו. הוא הגיש הצעת חוק שמוחקת אותנו. אתם הצטרפתם לזה. הוא הגיש הצעת חוק שמוחקת אותנו, אתם

הסוג השלישי של חקיקה הוא חקיקה נקמנית כלפי הציבור הערבי הפלסטיני בצורה של החמרת עונשים, בצורה של החוק שעבר אתמול ומבטל את ועדת השליש של האסירים הפלסטינים.

אני גאה בזה שהצלחתי להעביר את זה. זה חוק מצוין שלי, ואני גאה

אתה רוצה שלום או שנתאבד?

הוא רוצה לזרוע שנאה. אתה רוצה שלום או שנתאבד? מה דעתך? לא נתאבד. שהפלסטינים יתאבדו? מדינה יהודית ודמוקרטית? אתה לא

האם יש חוק יותר חשוב מזה בכנסת הזאת? מה פתאום. אל תיתנו לנו להפריע לכם.

צריך להגיד ולומר לזכותכם, הצלחתם לסחוב ארבע שנים כאלה. אני לא מזלזלת בהישג הזה.

בממשלה שפועלת בהיגיון ובאמת לטובת כל הישראלים, חבר הכנסת ילין, אני חושבת שכל כנסת צריכה להיות ארבע שנים. אבל בממשלה הזאת אנחנו צריכים להגיד באמת, אדוני היושב-ראש, ברוך השם.

שהחיינו. ברכת שהחיינו. בשביל זה הברכה הזאת קיימת. שלא יגידו לנו אחר כך שבצד הזה שכחו מה זה להיות יהודים, או לא זוכרים מה זה להיות יהודים. אנחנו יודעים מצוין מה זה ברכת שהחיינו, היא נועדה בדיוק לרגעים הללו.

שהממשלה הזאת דרסה ורמסה את כל מי שלא הסכים איתה, וגרוע

ימין-ימין כאילו אמורה לעשות. לא פלא שראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון באים אליכם בטענות, כי אתם לא סיפחתם שום דבר, ואתם לא פעלתם לטובתם. אתם בטח לא דאגתם לביטחונם, כמו שלא דאגתם לביטחון תושבי עוטף עזה, כמו שלא דאגתם לביטחון התושבים בצפון ולמיגון

יכול להיות שבספסלי האופוזיציה המציאות נראית אחרת לגמרי. אני פשוט רוצה לשאול את ממשלת ישראל. היום הולכים לבחירות, ואני רוצה לברך את ממשלת ישראל ואת מדינת ישראל על זה שאנחנו הולכים לבחירות. אני רק שואלת: למה לא עשיתם את זה לפני חודש וחצי, חודש פלוס, כאשר יצאנו מהממשלה? יכול להיות שהייתם יכולים לחסוך ולא להעביר את הכספים האלה, 30 מיליון כניעה לחמאס. איך עשיתם את הדבר הזה, ואיך אתם ממשיכים לעשות את הדבר הזה? אסור, רבותיי, להעביר כסף של קטאר. אני זוכרת שלפני חודש פלוס, כאשר ליברמן וישראל ביתנו, יצאנו מממשלת ישראל ועברנו לספסלי האופוזיציה, אדוני היושב-ראש, עמד בנט במסיבת עיתונאים, חבל שסמוטריץ לא כאן, עם דמעות בעיניים, עם התחנפות לראש הממשלה, וביקש: תן לי בבקשה את תיק הביטחון. בבקשה, אני אעשה משהו למען מדינת ישראל. את הבושה הזאת שעברת, השר בנט, לפני חודש פלוס, לא היית צריך לעבור. ואני רוצה להגיד לך, אדוני, הרי כולנו במדינת ישראל מבינים. מה ששבר את הגב של הממשלה זה חוק הגיוס, וכולנו יודעים על כך.

אדוני היושב-ראש, לא מבינה איך בריון עם כיפה על הראש לא צריך ללכת לשרת ולתת את השנים, מי אמר "בריון"? אני אומרת "בריון". אם את לא חוזרת בך, אני אומרת "בריון".

אני אגיש תלונה בוועדת האתיקה. אוקיי.

את לא יכולה להגיד על אזרחים "בריון", כמו שאת לא רוצה שמישהו יגיד רוסי בריון. אז את לא יכולה להגיד "בריון".

למה חלק של העם חייב לשרת, חייב לעבוד,

הזמן שלך תם. בבקשה לרדת.

אני מבקש להוריד את חברת הכנסת סופה לנדבר, ואתה תיתן לי לדבר. כי אין לה זכות דיבור עכשיו. היא סיימה את דיבוריה, אני לא יורדת. אתה לא יכול להוריד אותי, דברי הבלע שלה נשמעו. ואתה לא יכול לסתום לי את הפה, את לא תדברי עכשיו.

שאני אומרת דבר נכון. אני מבקש לרדת. האנשים האלה חייבים לשרת במדינת ישראל.

סיימת את הזמן שלך.

הזמן, ואת יורדת. אתה מנסה, תגיש בבקשה

עם כל הכבוד לזה שאתה חרדי, אין לך את הסמכויות, מה זה קשור לחרדי עכשיו? בגלל שאני חרדי אתה מעז להתחצף ככה, ואני לא אתן לך את זה. גם אם, חרדי ויהודי וערבי

אנחנו נעשה קופה על חשבון ראש הממשלה. אז אני אתחיל בדבריי, אדוני היושב-ראש.

עוד כנסת מתפזרת, עוד כנסת תקום, ועוד ממשלה ימנית תקום. אני לא אתן שפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן תתמוסס ותיעלם מעל סדר-היום הציבורי. מאז הקמת המדינה ועד היום היו פה 120 ח"כים ב-19 כנסות, ואף אחד לא נתן מזור ללב האימהות והאבות שהלכו לעולמם בלי לדעת מה עלה בגורל התינוקות שלהם. יתרה מזו, הייתה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת כהן-קדמי, והיא התעלמה, שחור על גבי לבן, מעדויות שנלקחו על ידה ושהראו שהיה פשע מאורגן של מוסדות המדינה, ראשי המדינה, ארגוני ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה והצבא, אשר כולם ניהלו את המעברות באותה תקופה. ועדת כהן-קדמי הסתירה את החטיפות ואת האימוצים של התינוקות, עולים מתימן, המזרח והבלקן. מעל במה זו אני מתחייבת להמשיך לפעול עד שהמדינה תיקח אחריות על הפשע המאורגן הזה, נא לא להפריע. חבר הכנסת פורר, לא להפריע. חבר הכנסת ילין, אתה מפריע לנואמת. חבר הכנסת עודד פורר, אני יודעת,

יש לך קול גבוה, ואתה מפריע לה. תסתכל, חברים, הם מדברים בשקט ואתה צועק. אני לא, זה הקול שלי. נכון, בזה אתה צודק. להם אתה לא מעיר ולנו אתה מעיר.

כל ההגברה פה בצד שלנו, אני כבר קראתי את חברת כנסת ברקו בקריאה ראשונה.

אני אוסיף לך עכשיו דקה, בזכות חיים ילין. אתה פשוט מדבר בקול. אני אמשיך לדבר, היא תקבל עוד דקה. מעל במה זו אני מתחייבת להמשיך לפעול עד שהמדינה תיקח אחריות על הפשע המאורגן הזה. גם בתקופת פגרת הבחירות העבודה במסגרת הוועדה לא תיפסק. אנו ממשיכים בכל הכוח לעבוד ולתת תשובות למשפחות, כי זו שעת רצון. חברים, אני יודעת שזה נשמע בלתי אפשרי. במשך 70 שנה נוצר כאן קשר שתיקה, הסתירו את העדויות וההוכחות הללו באמצעות חיסיון ל-70 שנה. אך זו העת שתהיה לנו התבונה להודות, האומץ לחשוף את האמת והכוח לתקן. גם בנושאים אחרים אמשיך לפעול על מנת לחשוף ולתקן. גם בוועדה לבחירת שופטים לא נרתעתי ולא אירתע מלהמשיך לפתוח את שערי מערכת בתי המשפט לכלל מגזרי החברה בישראל, וגם למי שאינו משתייך לאליטה המשפטית. נלחמתי למנות את שתי השופטות המוכשרות ושופט נוסף מהעדה האתיופית,

היום גם יהיה טייס אתיופי לראשונה במצעד הטייסים. כמו כן, נאבקתי רבות על מנת לייצר שקיפות כלפי חברי הוועדה בכל הקשור להליך הבחירה בוועדה. בנוסף, אמשיך לפעול ללא מורא בנושא הליכי גבייה בהוצאה לפועל. אמשיך לומר את האמת, שלא רק טייקונים יקבלו תספורת אלא גם אזרחים שחייהם נרמסים על ידי הבנקים וההוצאה לפועל. במסגרת פעילותי הפרלמנטרית סייעתי רבות לאנשים שצברו חובות לסגור את התיקים בהוצאה לפועל ולחזור למסלול חיים תקין.

כן, אני כבר מסיימת. משפט סיום, בבקשה. היו עוד הרבה דברים, פעלתי בכנסת הזאת למען החברה ולמען הנשים, למען זכויות בעלי חיים. ומכל האמור, הדרך עוד רבה, ולעיתים אף לא קלה,

המחויבות שלי ושלנו לציבור היא כמו שאמר רבי ישראל מסלנט: כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן.

חבר הכנסת איציק שמולי, איננו, חבר הכנסת פורר, לפני שאני קורא לחבר הכנסת הבא אני רוצה לומר משהו אישי. היום האזכרה של אבא שלי, זיכרונו לברכה, מנשה אייכלר, שלחם מאז היותו צעיר במחתרות, מסיבה אחת: כי סגרו את שערי העלייה ליהודים לארץ ישראל. כל חייו הוא נלחם כדי שכל יהודי מכל העולם, ממזרח וממערב, יוכל לעלות לפה ולהיות פה יהודי, בארץ ישראל. כשאני יושב פה ושומע על היהודים, כמו אבא שלי, שהיה נראה בדיוק כמוני, את המילה "בריון", אז אני חייב למחות. לגבי הזמן שלה, הזמן באמת נגמר. זה לא היה קשור בכלל למילה הזאת. ביקשתי ממנה פשוט,

השרה לא נמצאת פה, שהיא תחזור בה מהמילה "בריון" לא על אבא שלי ולא על כל מי שנראה כמו אבא שלי. תודה רבה. הודעה אישית מהצד,

שני משפטים מהצד. חברת הכנסת אלהרר מחכה. אני, עד שהיא תעלה. עד שאני אעלה. בבקשה. בזמנה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. ראשית, במקרה, חבר הכנסת אייכלר, אתה בוודאי זוכר שכשבאתי לנחם אותך בשבעה על אבא שלך ישבנו וראיתי את התמונה שלו. אביך היה לוחם באצ"ל, וגם שוחחנו על זה אז. ודווקא בגלל זה, ההערה שלה לא הייתה הערה אישית, לא כלפיך ולא כלפי איזשהו ציבור כללי, אלא הערה שהיא חלק מתרבות הדיון פה. לא הייתה חציית קו בעניין הזה. אני התרעמתי על כך שהפרעת לה לדבר, כי משהו הפריע לך, וזה בסדר, אבל אחר כך לא נתת להשלים את דבריה, ונהוג בדרך כלל שהיושב-ראש עוד מאפשר שלושה-ארבעה משפטים כדי לסיים את הדברים. אני מציע שבזה נסיים את המחלוקת בינינו, ובבניין ירושלים ננוחם.

ואני זוכר את מורשתו של אביך לטובה, בהחלט. תודה רבה, עודד. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה.

תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, יש שר באולם, אדוני?

אפשר להגביר לחברת הכנסת אלהרר, שנשמע אותה? מי נמצא שם? אין שר באולם? אה, שר. שר יש. לא לא, הוא יצא ברשות, כן. אה, הוא יצא ברשות.

כן, לרגע, הוא רצה, טוב. אני לא זוכרת שנתתי רשות, אבל בסדר.

אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. הציבור מאס בממשלה הזאת, מאס בארבע שנים שבהן שמענו על ביטחון ממר ביטחון, וקיבלנו דרום בוער ויהודה ושומרון נפיצים, העיקר שניפחו את מבצע המנהרות לכדי מלחמה. למה לא? אפשר. הציבור מאס בממשלה שבמשך ארבע שנים עולה ראש הממשלה לדוכן ועולב בחצי העם, קורא להם "חמוצים". המציא סלוגן: "חמוצים וטסים" ראש ממשלה, מנהיג. בינתיים מחירי החשמל עולים, המים, הארנונה, האוכל, עולה, עולה, עולה. קיבלנו כלכלת בחירות והצהרות פומפוזיות: כלכלת ישראל חזקה בעולם, אין טוב מכאן. מעניין, אם כל כך טוב, למה לאזרחים כל כך רע? הציבור מאס בארבע השנים האלה, שבהן בכל פעם, בכל פעם שנאמר משהו שלא מוצא חן בעיני ראש הממשלה או בעיני שר בכיר, אצו רצו לתקוף את כל אלה שלא יכולים לענות להם. הם תקפו, לא פחות, ב-D9, את בג"ץ, היועצים המשפטיים היו על הכוונת, הפרקליטות, המשטרה, הגענו, אדוני היושב-ראש, אפילו לפצ"ר. כולם, כולם, כיף לשמוע אותך.

לא צועקת. כולם בוגדים,

אם היית יודע מה היא אמרה בהתחלה. היא חיפשה אותך. לא חשוב.

תביע את דעתה, והיא עושה את זה בטוב טעם.

אני שמחה שנותר שמץ דמוקרטי בממשלה הזאת, גם אם באחרית ימיה. אני אומרת לכם, בשם המשילות, תודה רבה. מה לא ביקשו לעשות? הגיע הזמן שיפסיקו להתנגח במערכת המשפט ויחזירו את הכבוד לשומרי הסף.

הגיע הזמן. לציבור מגיע יותר. מגיעות לו בחירות שבהן הוא יבחר ממשלה שתעבוד בשבילו,

שתעבוד בשבילו, ותחזק את שומרי הסף. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, חברי כנסת נכבדים, הממשלה הזאת פיתחה גבהות לב, גבהות לב עד כדי כך שארבע שנים, ארבע שנים, התבזבזו על לעסוק בעצמם. ארבע שנים יצרתם פה תרבות במדינת ישראל שרק החזק שורד, ומי שלא יצא החוצה להפגין, מי שלא דופק חזק על השולחן, לא מקבל כלום. היה מצופה ממנהיגות ש-90% תהיה הובלה, אולי 10% כיבוי שרפות. ומה נהיה פה במדינה? הממשלה הזאת הייתה עסוקה 90% בכיבוי שרפות ו-10% הובלה. לאן הובילו אותנו? בביטחון נכשלתם. העברתם כספי פרוטקשן לחמאס, נכנעתם להפסקת האש של חמאס. בחברתי, שלא לדבר. רק לפני שבועיים יצאו להפגין העובדים הסוציאליים, הנאנקים תחת הנטל, הנכים הזכירו לכם שהם לא חצי בן אדם, הזקנים בקושי מסיימים את החודש, ונאלצים להכריע בין מזון לבין תרופות, החינוך פה קורס, הבריאות, האפליה המתמשכת בין פריפריה למרכז. ואתם? עסוקים בעצמכם. עסקתם בחוקים פרסונליים: חוק ההמלצות, חוק גדעון סער, חוקים נגד המשטרה, חוקים נגד עדי מדינה. מה אדם מן השורה אמור לשאול את עצמו אם זה המסר שעובר מהבית הזה? באחת הפעמים, כשחזרתי לכאן לפני עשרה חודשים, אמרתי שהתחושה היא שיש פה חברי כנסת שמתנהגים כמו מאפיה. כמו מאפיה. לא לשם כך נבחרתם. את תורת ז'בוטינסקי כבר שכחתם, על חמשת המ"מים, אמרתי לכם, בכלל אין מה לדבר. זו לא שאלה של ימין, שמאל או מרכז, זו שאלה של מנהיגות שצריכה להפסיק לעבוד מעל הראש של הציבור. מנהיגות שמדברת רק לחברי מרכז הליכוד, רק לחברי מרכז הליכוד, זה מה שעשיתם במשך כל התקופה של ארבע השנים, חברי כנסת שמתרוצצים והופכים להיות גמדים של ראש הממשלה, ומי שמתלהם יותר, מקבל יותר נקודות. הגיע הזמן שתהיה פה מנהיגות אמיצה, שעובדת למען הציבור ולא למען עצמה. הגיע הזמן להחזיר את הערכים למדינת ישראל. הגיע הזמן שהציבור יתפכח. הגיע הזמן להחזיר את ההדר לבית הזה. הגיע הזמן שאנשים שיושבים פה, 120 כיסאות, שכל כיסא יהיה חשוב לנו, שלכל אחד יש ערך מוסף, שהוא עובד בשביל כלל הציבור, שהוא עובד בשביל כל מי שנמצא במצוקה. לא ייתכן שהבית הזה ימעל בתפקידו בגלל ממשלה כושלת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל נמצא? בבקשה. אפשר לקבל את הרשימה, כבוד היושב-ראש?

היא פשוט לא זזה קדימה. אנחנו כבר כמעט באמצע, אל תפריעו לנואמים, אז הם יזוזו קדימה. אבל עוד תקרא לי, ואני לא יודע מתי תורי. לא רואים מי הבאים. אני אגיד למזכירה. אבל ענת ברקו לא נותנת, אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית, אדוני היושב-ראש, אני יכול לומר לך, חברי,

חברתי שלי, ולאחרים: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שאף אחד לא ידאג לאף אחד מאיתנו במובן הזה: מה, אתם רוצים להתפזר?

חבר הכנסת אלי אלאלוף, באמת חבר וידיד, הטרללת שהייתה פה כבר בשבועות האחרונים, שהייתה נזק מאוד מאוד גדול להתנהלותה של הכנסת, וכמובן, שמכלוף זוהר, שעוד לא היה כדבר הזה בכלל, מייצר אקורד שמתאים בדיוק כמעט לכל הקדנציה הזאת, איך אומרים בעברית טרללת? איתן כבל (המחנה הציוני): אה, טרללת.

חבר הכנסת אלי אלאלוף, הבנת אותי,

אני בטוח בזה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר בעניין הזה, שכל אותו דיבור שאומר: נתניהו, בלעדיו אי-אפשר. מה יהיה אם נתניהו ילך? מה יקרה? שומו שמיים. מי יכול להחליף אותו? מי יכול להיכנס לנעליו? אני רוצה להזכיר שכשהגיע נתניהו ב-1996 אמרו: מוכר הרהיטים, מוכר הרהיטים מ"רים" יחליף את שמעון פרס? נו, באמת. אני אעשה את עצמי כאילו לא שמעתי אותך. הצחקת אותי. בסדר, את אישה, את יודעת איך אומרים, חברתי ענת ברקו,

מה אתה מבין, תגיד לי? מה אתה מבין? חברתי חברת הכנסת ענת ברקו, אימת המזרח התיכון, תעבור

מומחית לטרור. אימת, אם רק היו יודעים שאת פה, אף אחד לא היה מעז. למה לא, אני, יש לי עצה: בפעם הבאה, חברת הכנסת ברקו, אם תתמני לשר הביטחון, השלום יפציע. די, תני לי לעלות ולומר מה שאני רוצה. זה לא מה שאמרתי. בחייך, נאום אחרון כאן בקדנציה הזאת ואת מטרללת אותי? תתעסקו עם עצמכם, גברתי היקרה, את תתעסקי עם עצמך ואני מבטיח לא להפריע לך. אוקיי? בסדר. מספיק. לפחות זה, אני אומר. וואו, הינה, אני לא חייב לשמוע אותך על הזמן. אתה דווקא כן. תתפלאי, לא. תתפלא. חבר הכנסת כבל, אתה מבזבז את השניות האחרונות. אל תהיה מודאג, יש לי כבר במחסנית מספיק דיבורים שדיברתי פה, רק אני לא יכול להתעלם מכניסתה המופלאה של חברת הכנסת ברקו, שמילאה את חלל האוויר פה. מצוין, תמשיך.

ולכן, אני אומר, אני מסיים,

גברתי היקרה, הריקנות הנוראית. שטחיות. הריקנות היא נוראית. נתניהו אולי יתחיל את,

ענת ברקו, את כבר יכולה לשנן שמות של אנשים אחרים בליכוד. את כבר לא חייבת לשנן "בנימין נתניהו".

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל.

רואים מה קורה אצלכם. תודה רבה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה, סליחה, סליחה, סליחה, חבר הכנסת סאלח סעד, טעיתי.

אני מבקש שיהיה שקט באולם. חבר הכנסת ילין, עכשיו זה לא בדיחה. חבר הכנסת סאלח סעד מבקש, הוא לא יכול לדבר בקול,

רק אם אפשר להגביר את הקול, אני אודה להם.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החלטתי להגיע היום לכאן, למליאת הכנסת, אחרי ניתוח לב פתוח לפני 15 ימים, תהיה בריא. ובניגוד להחלטתם של הרופאים שלי, רק מסיבה אחת פשוטה: כדי לדבר אליכם, אחיי בני המיעוטים, ובמיוחד בני העדה הדרוזית. כי כאן, באגף הזה, הממשלה והקואליציה, אני ביקשתי שקט שם, נו. חיים, השר חיים כץ. מכבד אותך.

אומרים "חיים" חושבים שאני אשם. לא, הוא אמר כץ. ואני, אני אומר לכם, הקואליציה והממשלה הם אטומי אוזניים, והם לא מקשיבים ולא שומעים, אבל אתם, אחיי בני המיעוטים והעדה הדרוזית בבית, תראו, יש בחירות בעוד ארבעה חודשים, שלושה חודשים, ועכשיו, פתאום, שלושה חודשים כולכם תהפכו לאתר עלייה לרגל, פתאום כולם יבואו אליכם, כל השרים וכל חברי הכנסת מהקואליציה. אבל אתם צריכים להגיד להם דבר אחד: לא נשכח ולא נסלח. הקואליציה הזאת עשר שנים, ביבי נתניהו עשר שנים ראש הממשלה. איפה תוכניות המתאר? איפה היתרי הבנייה? איפה התשתיות? איפה אזורי התעשייה? איפה הריסות הבתים בקדנציה שלך? הם יבואו ויבקשו ללקט את הקולות שלכם בבית. והקש ששבר את גב הגמל זה חוק הלאום. אל תתבלבלו בבית: מי שגרם לחוק הלאום זה הקואליציה הזאת, זה הממשלה הזאת, ולא אף אחד אחר. שלא יבלבלו אתכם. אל תתבלבלו. שלא יטעו אתכם, מי שגרם והעביר את החוק הזה, חוק הלאום, שהפך אותנו מישראלים גאים לישראלים סוג ב'. חבר הכנסת סלאח, אני מפסיק אותך עוד 30 שניות. אנחנו נתחשבן איתם. ואני אומר, הקואליציה הזאת, רבותיי, הרופסת, הגזענית, אני לא אומר שלא תקבלו אותם בבית, כן תקבלו אותם, אבל תעשו חשבון נפש פעם אחת, שתי דקות אחרי הקלפי. תתחשבנו איתם, אתם בבית, אחיי בני העדה הדרוזית והמיעוטים בישראל.

אני רוצה לאחל לך בשם כולנו בריאות שלמה. תודה, אדוני.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, יעל כהן-פארן. היום בפגישה של ראשי רשויות ביהודה ושומרון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא חשף בפניהם מידע מודיעיני מסעיר. הוא אמר להם: יש מזימה של השמאל בבחירות לכנסת להדיח אותי. הוא חלק איתם את המידע הזה, משל מדובר באיזה אויב שקשר נגדו קשר ובאופן לא חוקי מאיים להדיח אותו מכיסאו. אדוני ראש הממשלה, בדמוקרטיה הולכים לקלפי, ויש דבר כזה שמאל, מרכז וימין.

מסתבר שגם מעבר לספינים ולמילים ולהסתה יש שמאל, מרכז וימין, והשמאל והמרכז ינסו להחליף את הממשלה. צא ולמד: ככה נראית דמוקרטיה. איך בפיך זה הפך לדבר מלוכלך וקונספירטיבי? איך הדמוקרטיה הופכת לדבר מלוכלך וקונספירטיבי? עכשיו, מה האבסורד? הרי על מה אנחנו הולכים לבחירות האלה? בואו נודה: לא על ביטחון, לא על חברה, לא על חוק הגיוס. אנחנו הולכים בגלל המלצות של המשטרה והפרקליטות להעמיד לדין את נתניהו בהאשמות החמורות ביותר שאפשר להאשים בהן איש ציבור: שוחד, העבירה המועלת באמון יותר מכל עבירה אחרת ששליח ציבור יכול לעשות. וגם התברר לראש הממשלה שלוח הזמנים של היועץ המשפטי הוא כזה שהוא מתכוון לפרסם את ההחלטה שלו, תהא אשר תהא,

יותר בקרוב ממה שהוא חשב. ומה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לקיים בחירות לפני שהיועץ המשפטי יאמר את דברו, ותוך כדי, אם במקרה הוא מתכוון לומר את דברו, גם לאיים עליו שחס וחלילה לא יעז, כי יש בחירות דמוקרטיות, ומי שיחליט זה העם, ולא המשטרה, ולא הפרקליטות, ולא היועץ המשפטי לממשלה, כאילו מדובר באדם שהוא בכלל חסין מפני החוק והמושג שוויון בפני החוק זר לו. אז מצד אחד הוא אומר לנו: ראש ממשלה מחליפים בבחירות, ומצד שני מתברר שהרצון הפוליטי להחליף אותו בבחירות הוא בכלל מזימה קונספירטיבית שהוא קיבל עליה מידע מזרועות המודיעין. אדוני ראש שהממשלה, לך הביתה. לא ראוי ולא נכון שעם ישראל יונהג על ידי אדם ששקוע עד צוואר בפלילים וקורא תיגר על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה עצמה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ואחריה, אני מקדים,

את חבר הכנסת אייכלר, בשל אילוצים אישיים. עד שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, ביום הזה, יום פיזור הכנסת, אני שמחה, כי היום מגיעה לסיומה תקופה חשוכה, גם אני שמח. תקופה שבה סבלנו ממשלה רעה ומושחתת. במשך ארבע שנים ניהל את ענייני המדינה ראש ממשלה שהיום אנחנו יודעים שפעל בכל דרך חוקית ולא חוקית רק כדי להאדיר את שמו באמצעי התקשורת, כדי לבצר את שלטונו ובעצם כדי לעשות מניפולציות על הציבור באמצעות התקשורת. אז ההשתלטות הזאת של ראש הממשלה על אמצעי התקשורת באמצעות שוחד זה מעבר לעבירת השוחד שהוא מואשם בה, זה לא פחות מניסיון למוטט את הדמוקרטיה הישראלית ואף להפוך אותה למשטר אפל. ואת הדברים שאתם עשיתם כאן, הקואליציה והממשלה הזאת, אנחנו נצטרך שנים כדי לתקן. אבל אנחנו נתקן. לא בחלתם בשום אמצעי לשסות את חלקי החברה אלה באלה, הכול בשביל האינטרס הפוליטי הקטן והצר שלכם. במקום להפוך כל אבן כדי להביא לאזרחי ישראל מדינה שטוב לחיות בה, עשיתם הכול כדי לפגוע בחלשים ובמוחלשים, כדי להגדיר כל מי שחושב אחרת מכם כאילו הוא בוגד. חוק אחרי חוק שהבאתם לכאן דרדרו את הדמוקרטיה במדינת ישראל, הביאו את הדמוקרטיה לקצה, אחר כך למדרון החלקלק והיום גם כמעט לתחתית, עם חוקי ההסדרה החדשים, שלך, אדוני היושב-ראש. אני מאוד שמחה שהכנסת מתפזרת והם לא יעברו. אתם דרדרתם לא רק את החברה אלא גם את המעמד שלנו כאן, של הכנסת,

וגרוע מזה, את המעמד של שומרי הסף והגורמים שאמונים על שלטון החוק, מהמשטרה והפרקליטות וכמובן עד התקשורת. אין גורם שלא שבע מכם מרורים, ובמיוחד מראש הממשלה. אז צריך להגיד את זה בקול ברור: ראש ממשלת ישראל מואשם,

עדיין לא מואשם, אבל יש המלצה של פרקליטות המדינה להעמיד אותו לדין בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים. אין עדיין. וקו אחד מחבר בין פיזור הכנסת הקודמת ב-2014 להיום, ולקו הזה קוראים תיק 2000. אז זה היה פרשת ישראל היום וחוק ישראל היום, מה שהתברר, ברבות הימים, כאותה פרשה שבה גם מעורב מו"ל ידיעות אחרונות, והיום מואשם בה ראש הממשלה בשוחד, עומד להיות מואשם בשוחד, ולכן הוא מפזר את הכנסת הזאת.

משפט סיכום, בבקשה. אני רוצה להגיד לאזרחי ישראל: מגיע לכם יותר, מגיעה לכם ממשלה שתדאג לכם ותהיה אחראית, ולא תהפוך את הישראליות והממלכתיות לדבר שלא קיים יותר בישראל. תזכרו את זה כשאתם מגיעים לקלפי.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, ומייד אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. אני מתנצל, ענת. אני הודעתי קודם שאני משנה את הסדר בשל אילוצים אישיים. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כדי שלא יחשבו אנשים מה אלה האילוצים האישיים, כבר אמרתי קודם: היום יום הפטירה של אבי, ואנחנו עולים לקבר לאזכרה, לכן ביקשתי להקדים, ואני מודה לכם על שהקדמתם לי. בקשר לנושא של פיזור הכנסת, אני רוצה לומר לכם, רבותיי, לכנסת הזאת היו הרבה הרבה צדדים אפלים, וכולם מדברים על זה. אני רוצה דקה אחת מנאומי לתת לצדדים החיוביים והאורות הגדולים שהיו בכנסת הזאת, שאני לא זוכר בכנסות קודמות, וזה החקיקה החברתית. אני שמח שיושב פה חברי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף, שיכול להעיד על כמה חוקים טובים, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, שהטיבו עם קשישים, עם נכים, עם חולים. אני לא זוכר כנסת כל כך טובה בהנפקת חוקים חברתיים טובים כמו הכנסת הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בכנסת הזאת להיות יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור, ושם גיליתי שיש שני עולמות: יש העולם הפוליטי, שגועש ורועש בדברים הגדולים, ענייני אידיאולוגיות, ומדיניות חוץ וביטחון, וחרדים וחילונים, ועדות ואשכנזים וספרדים, ויש את צורכי העם, שהם שווים ודומים בסבל של העם כולו. אחד מהם: דירות. הבטחנו דירות. אני רוצה לומר, בשנה הראשונה, כשהיינו ממשלת 61, היו דברים יפים וטובים בתחום הזה שיצאו.

בא עם הרבה רצון טוב והתחיל לעסוק בדבר הזה של דיור. הוא אמר: תבחנו אותי. אני רוצה לומר לכם שלא רק משה כחלון, לא רק האוצר, לא רק המתכננים, כולנו נכשלנו וכשלנו. הדור הצעיר, אין לו קורת גג. אתמול התברר בוועדה שלנו, באמצעות מרכז המחקר והמידע של הכנסת ומשרד השיכון, שבמחיר למשתכן נעשתה טעות חמורה ביותר: מכרו דירות, "זיכו" דירות שהקבלן עוד בכלל לא הגיש בקשה להיתר בנייה. כדי להוציא אלפי רבבות זוגות צעירים מן השוק, להוריד את המחירים, חילקו דירות, אבל חילקו דירות באספמיה. באו אלינו הרבה צעירים ואמרו, אם מישהו כבר באמצע בנייה, ברוך השם, הוא יודע: הינה, זאת הדירה שלי, כבר יש לו היתר בנייה. אבל להכניס 60,000 זוגות שכבר זכו? כמה אתם חושבים כבר נמצאים בדירה? פחות מ-2,000.

כי הביורוקרטיה קשה, וזה מוביל אותי לבעיה השנייה: כל דבר במדינה הזאת הביורוקרטיה הורסת, כל דבר טוב וכל תוכנית טובה. ולכן יותר מ-20,000 זוגות צעירים זכו בדירה כשעוד לא הוגשה בכלל בקשה להיתר בנייה,

אחר כך יש לנו את העניין של יוקר המחיה, שרצינו להוריד את יוקר המחיה. כשלנו. יוקר המחיה הולך ודוהר כל הזמן.

הבעיה המרכזית זה שבירת הביורוקרטיה, אדוני היושב-ראש, ומה שאתה הזכרת, העניין של הבג"ץ. רצינו, כולם רצו, להחזיר את השלטון לפרלמנט ולממשלה ולציבור ולדמוקרטיה. נוצרה פה דיקטטורה משפטית שאנחנו חייבים בכנסת הבאה, גם אם השמאל יזכה, ואני חושב שהימין יזכה ונתניהו יהיה ראש הממשלה הבא, השאלה רק מי יהיו השותפים שלו, משימה ראשונה: שבית המשפט ומערכת המשפט יעסקו בשיפוט, הממשלה, במשילות והכנסת, בביקורת ובחקיקה. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. חברת הכנסת ענת ברקו, ואחריה, תמר זנדברג.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אין דרך אחרת מאשר הדרך של המחנה הלאומי בהובלת הליכוד ובהובלת נתניהו. אין דרך אחרת. אני רוצה לספר לכם על חקיקה בגיבוי הליכוד שהובלתי כאן בארבע

מאבק בטרור ולמען חיילי צה"ל, יעניין אותך, משה: מחיקת רישום פלילי לחיילים, חייל מגיע עם רישום פלילי לצבא ויוצא לאזרחות עם גיליון נקי, אם הוא עשה שירות תקין. זה חוק חברתי וחשוב בצורה בלתי רגילה, שהצבא יזם. הצבא מאפשר לחיילים למרק את עברם בעצם השירות. הכרה אזרחית בהכשרה צבאית, חייל לומד, עושה קורסים בצבא, מקבל תעודה אזרחית ותעודה צבאית כשהוא משוחרר לאזרחות. כולל היום. נהגים צבאיים ברכב כבד יוצאים עם רישיון אזרחי ויכולים לנהוג על כבישי ישראל כפי שהם נהגו בצבא. היה חוסר היגיון בפער הזה שהם לא קיבלו רישיון אזרחי אל מול הצבאי. כיו"ר השדולה למען נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, הכרה בתוצרים של בתי משפט צבאיים בבתי משפט אזרחיים,

כשרוצים לתבוע את אלה שעשו את הלינץ' ברמאללה בבית משפט אזרחי, אין בעיה לעשות את זה. לא צריך להוכיח את הכול מחדש. יש אפשרות לעשות את זה כי החוק שלי עבר והציל הרבה מאוד משפחות שנאבקו עם העניין הזה, למרות הסבל שהם עברו כשרצחו את יקיריהם. הכרה בזכויות נפגעי עבירה גם כשההליך מתבצע בבית משפט צבאי, עם השלמה של צו אלוף, גם חוק שחוקקתי והובלתי. ועוד חוק שאני מאוד גאה בו ואני יודעת שכאן הרשימה המשותפת מאוד לא אהבה: מניעת היבחרות של מורשעי טרור לכנסת. אסור לנו לשכוח שיש כאן חבר כנסת שנמצא בכלא, חבר הכנסת גטאס, הוא נמצא בכלא עכשיו, הבריח טלפונים סלולריים, אבל הוא לא היחיד. בל"ד שיווקו לעולם הרבה מאוד חברי כנסת שהיו מעורבים בטרור, כולל עזמי בשארה, שנמצא היום בקטאר, והוא מבוקש כאן בגין עזרה לחיזבאללה בעת מלחמה. אמר השופט אהרן ברק: "הדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה. כדי להוכיח את חיותה, אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש לשנותם, לא יכול להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם כללים". בהחלט, גם במקרה שלנו חשתי הרבה מאוד פעמים שהרוב זכאי להגן על עצמו מפני המיעוט, המיעוט שמצהיר מעל במה זו בעברית ובערבית על הרצון שלו להחריב את המדינה הזאת, כן, כן, כאן ברשימה המשותפת. לכן, אני קידמתי חוקים שהיו לטובת ביטחון המדינה, ולצערי הרב מרצ, עם הרשימה המשותפת, בחלקם הגדול הצביעו נגד, כולל חיילים, ולא היו הרבה הבדלים בהצבעות שלכם. אני יכולה להגיד לכם שגם הסדרת הלוויות של מחבלים זה חוק שהובלתי בתמיכה של ארדן. אני מקווה שחללי צה"ל שלנו יוחזרו מעזה, גולדין ואורון שאול, לקבר ישראל, שמינימום אנושיות, משפט סיכום, בבקשה, גברתי.

שהם דורשים כבוד והם דורשים הרבה מוסריות. הם בונים על המוסריות שלנו והם משתמשים בה נגדנו כדי להחריב את הדמוקרטיה שלנו, כולל מבפנים.

אני רוצה להגיד לך, אדוני, במשפט סיום: כגודל ההתנגדות שראיתי מהצד הזה של האולם, של הרשימה המשותפת, של מרצ, ידעתי שהחוקים שלי הם טובים לביטחון ישראל, לחיילי צה"ל, לנכי צה"ל, לנפגעי פעולות איבה, ואני יכולה להגיד שהוספתי עשייה בין-לאומית ענפה בתחום של המאבק ב-BDS ובנושאים הקשורים למאבק בטרור. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת משה מזרחי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חברת הכנסת זנדברג מחקה את עצמה. היא דיברה קודם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בקושי חודשיים הייתי פה, חברת הכנסת ברקו.

נהנית, משה? חודשיים too much, too much. too much, אני אומר, למראיתה של הכנסת הזאת, שבאמת ברכה גדולה שהיא מתפזרת, ולא מהסיבות האמיתיות שבגללן היא מתפזרת. אני רוצה לאחל לכולנו,

שהמראית הזאת והזילות של מה שקרה פה, ולשמחת כולנו, לכם אני אומר שהרייטינג של ערוץ 99, ערוץ הכנסת, כל כך נמוך, שלא משאיר אותנו חשופים בערוותנו, בהתנהלות שלנו. אמר את זה גם יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין כשהוא נפרד מהכנסת הזאת, אמר שלא הייתה עוד כנסת כזאת שהשיח בה היה כל כך אלים ופוגעני, ולכך אני מוסיף: גזעני. ואני שמעתי את השר לוין מציג פה את הפייק-מציאות של הממשלה המתפזרת שלנו. ומה אני אגיד לכם, רק דבר אחד תפס לי את האוזן, זה לא נוגע לך, חבר הכנסת אלאלוף, כי אותך צריך לשכפל פה בהמונים, אבל כשהוא אמר שמדד העוני ומדד השוויון מעידים על ההישגים של הממשלה הזאת, אני כמעט נפלתי מהכיסא. שיספר את זה למאות אלפי המשפחות החד-הוריות שמוגדרות בביטוי הרך הזה, "חוסר ביטחון תזונתי". משפט אחרון, נגמר לי?

אני שכחתי להפעיל מהתחלה,

הרווחת מהספק. הוספתי לך עכשיו. הכול בסדר.

בוא נודה במשהו: לא בזה בדיוק עסקתם, בדברים שמכריעים את החברה הישראלית שלנו. באמת לא הייתה עוד כנסת כזאת, שהשתמשה בכלים מדינתיים-חקיקתיים כדי לעודד את השחיתות במקומותינו ובשלטון. בזה עסקתם, להגן על המושחתים. זה פשוט בלתי נתפס, ובואו נגיד את האמת: התעוררנו לבחירות האלה מסיבה מאוד פשוטה, surprise, הפתעה, האמת שגם אני הופתעתי. הסתבר לראש הממשל ולכל הלהקה של שוחקי שלטון החוק שמסביבו שאת המלצות המשטרה לא זרקו לפח. הפתעה: לא זרקו לפח. יתרה מזו, גם פרקליטות המדינה כבר נמצאת בפאזה שהיא ממליצה נגד ראש הממשלה בתיקים שלו על עבירות שוחד. אין שום סיבה אחרת להקדמת הבחירות, למעט מה שעומד לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, וכדאי שהציבור ידע את זה. זו הסיבה שאנחנו הולכים לבחירות. זה מה שייזכר מהקדנציה ארוכת השנים. הינה הישג, שיא גינס, של ראש הממשלה ביבי נתניהו, ששום דבר הרה גורל לא קרה בעשר שנותיו כראש ממשלה, אבל יזכרו את הגימיק הזה, שפעם אחת הוא פיזר את הכנסת בגלל העיתון, ופעם שנייה, כדי להגן על עצמו מפני ההמלצות של היועץ המשפטי לממשלה שעומדות על הפרק. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה: זה לא להתערב, אתה כן תתערב בבחירות אם לא תסיים את מלאכתך לפני המועד. תן לבוחרים ולציבור בישראל לדעת אם יש או אין כתב אישום נגד ראש הממשלה, ואל תיתן למהלך המדינתי הזה של פירוק הכנסת להשפיע על שיקול הדעת שלך. מי שאמר שמשפיעים על שומר הסף הראשי, חבר הכנסת מזרחי, חצי משפט סיכום.

ורק משפט אחרון לאלה שכל הזמן מנפנפים בזה שמערכת אכיפת החוק רודפת מסיבות פוליטיות: עד 1977 כל תיקי השחיתות היו בשלטון. תמיד חוקרים את השלטון, לא את האופוזיציה. תפסיקו להגיד את זה.

ולכן, מ-1977 אתם בשלטון, לשבחכם, כבר שנים ארוכות. שם השחיתות. תודה רבה. תפסיקו להאשים את מערכת האכיפה בפוליטיקה. תודה רבה רבה, חבר הכנסת מזרחי. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אחריו, חברת הכנסת חנין זועבי. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, התאריך של הבחירות מסתמן ל-9 באפריל, עדיין לא הוחלט. "תשעה באפריל" הוא שם סרטו של רוני עזרא, הבמאי הדני, אבל נתניהו מייצר לנו סרט קפקאי שבו הוא מתעתע גם במערכת הפוליטית וגם במערכת המשפטית. אבל כל אלה דברים שוליים, הם תופסים כותרות. הדבר החשוב ביותר, כאשר שני העמים ביום מן הימים יחיו בשלום, בשוויון, בחירות ובדמוקרטיה אמיתית, ההיסטוריון של העתיד יסתכל על הכנסת הזאת ויגיד על הכנסת העשרים שנעשו בה שני דברים איומים ונוראים: 1. העברת חוק הלאום, 2. פסילת חוק מדינת כל אזרחיה שהגישו חברי הכנסת של סיעת בל"ד, חברי כנסת מבל"ד. חוק הלאום הוא בעצם ייסוד הרפובליקה הישראלית השנייה. אני לא מסכים עם הספר שהוציא בזמנו פרופסור אשר אריאן, שנקרא: הרפובליקה הישראלית השנייה, שדיבר על שינוי חוק הבחירה הישירה של ראש הממשלה. מדובר בחוק טכני, בסופו של דבר. אני לא מזלזל בעניינים טכניים ופרוצדורליים, אבל חוק הלאום זה בעצם הפרק השני בתולדות המדינה העברית. החלק הראשון התחיל במסמך של מגילת העצמאות וכל ההבטחות שהיו שם, שהתפזרו לכל עבר ולא מומש מהן שום דבר, רק הדברים הנוראיים כן יושמו. עכשיו יש חוק הלאום, שנותן הכשר לכל סוגי הגזענות, הקולוניאליזם, האפרטהייד, ופותח דלת למעשים שאחת הדוגמאות שלהן, אני לא יודע איך אנשים לא הזדעזעו לראות חברי מועצת עיר שעומדים ונשבעים להשאיר את העיר שלהם יהודית. אני חושב שזה דבר מחריד, מקפיא דם, נאצי, הנאצים היו עושים דבר כזה. משפט סיכום, אדוני, בבקשה. מצד שני, נשיאות הכנסת בראשות אדלשטיין פוסלת חוק שמדבר על שוויון בין בני אדם, על זכויות דמוקרטיות לכולם, תודה. על חיים משותפים. הכנסת הזאת העבירה מסר: דמוקרטיה, out, גזענות, in.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חברת הכנסת זועבי. בינתיים, הודעה לאדוני סגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק השמות (תיקון מס' 8), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

שלוש דקות, גברתי, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, יש פה ששואלים מה נותר מהמשטר הליברלי שהיה פעם, יש ששואלים מה נותר מסממני הדמוקרטיה, המינימליסטית מלכתחילה, הפרוצדורלית, שאפיינה את המדינה הזאת מתחילת דרכה. ואומרים שהבחירות האלה הן גורליות, והן אכן גורליות, אבל אפשר לראות בכל בחירות בחירות גורליות, ואולי שווה דווקא להתעכב על החוט המקשר בין כל הבחירות. מי שרוצה באמת להבין למה הימין מתחזק, ומי שרוצה אכן להביס את הימין, צריך גם לזהות את ההיגיון שאפשר לימין הפאשיסטי הזה להתחזק כל הזמן, יש לראות גם את ההיגיון שאפשר לאופוזיציה הרבה פעמים להתמיד בהתרפסותה, יש לראות את היגיון הזחילה של הגוש הזה לכיוון הימין במשך 20 השנים האחרונות. בלי להבין את זה אי-אפשר להבין איך הימין ממשיך להתחזק. יש לראות שחלק מהניצחון של הימין הוא הדמיון ההולך וגדל בין הצד הזה של האולם לבין הצד הזה של האולם. אי-אפשר להסביר את ההתחזקות של הימין בלי להבין שלא הייתה בעצם אלטרנטיבה אמיתית, ואלטרנטיבה חזקה. היעדר ההבדל המהותי הזה וקיום מכנה משותף יותר חזק מאשר הימין ומאשר השמאל, שקוראים לו

הוא הקריטריון והוא ההסבר שנתן לימין להתחזק, וימשיך לתת לימין להתחזק. מכנה משותף זה של ציונות הוא הרבה יותר חזק מאשר ההבדל בין הימין לבין מי שקוראים לעצמם "שמאל" במדינה הזאת. מכנה משותף זה של ציונות ממוטט את ההבדל האמיתי בין הימין לבין השמאל, והוא נותן לצד הזה של המפה להידמות יותר ויותר לימין הפאשיסטי. אומרים שהיסודות הדמוקרטיים של המדינה הם יותר הרבה חזקים מכדי שהימין יוכל למוטט אותם. לא נכון. מהם היסודות הדמוקרטיים של המדינה? הטיהור האתני של 48', נישול הפלסטינים מאדמותיהם, אלה היסודות הדמוקרטיים של המדינה?

הימין לא ממוטט את היסודות הדמוקרטיים של המדינה. לא, הימין לא זוחל, הוא לא חתרן, והוא לא מנסה להביס את היסודות הדמוקרטיים של המדינה, כי אין יסודות דמוקרטיים למדינה. לכן אתם כל הזמן מתפלאים: אנחנו לא ניתן לימין להביס את היסודות האלה, ויש יסודות דמוקרטיים שהם הרבה יותר חזקים.

אתם לא מבינים את המציאות,

וכנראה, אתם אטומים למציאות. משפט סיום: אין בסיס מוסרי למדינה שיכול להביס את הימין הפשיסטי, אין בסיס מוסרי למדינה שיכול לחזק אלטרנטיבה, כי אין אלטרנטיבה כזאת.

משפט סיום, ברשותך. הבסיס הליברלי לבדו לא יכול לנצח את הפאשיזם כל עוד הוא מכיל את המרכיב הציוני הקולוניאליסטי. האלטרנטיבה היחידה שיכולה למנוע את ההידרדרות זאת אינה גזענות ממוסדת נוסח השמאל אלא מדינת כל אזרחיה.

זאת האלטרנטיבה היחידה של דמוקרטיה, של שוויון,

נאום אחרון שלה בכנסת.

משפט אחרון, משפט אחרון.

אין כל משמעות לשוויון אזרחי בלי שוויון לאומי.

אנחנו לא מטומטמים פה. אתם אומרים: אנחנו מכירים בכם כאזרחים, ואנחנו מכירים בשוויון האזרחי,

אבל לא בלאומי.

אנחנו אזרחים,

לפני שאנחנו אזרחים אנחנו פלסטינים, ואין שום משמעות לדמוקרטיה מלבד, לעם הפלסטיני, תודה רבה. בלי הכרה בעם הפלסטיני, פוחד ממנו. תודה רבה. תלכי. אל תישארי פה.

חבר הכנסת עמר בר-לב, ואחריו, חבר הכנסת מוסי רז. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אצלך זה לא נאום אחרון, אז אני לא אתן לך לחרוג הרבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ייתכן שזה אחד הנאומים האחרונים, אולי האחרון שלי בכנסת הזאת. הזאת. לכן אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לספר לכם ולסקור את כל הצעות החוק שהגשתי בכנסת הזאת, שכולן עוסקות בנושאי ביטחון, ואת כולן דחתה הכנסת הזאת. החוק הראשון, שהיה אמור לעלות היום, זה חוק פיקוח על עסקאות רכש מערכת הביטחון. הוא היה אמור לעלות היום. מדובר על עסקאות רכש, כפי ששמענו שהסינים רצו לרכוש חברת ביטוח ישראלית, הסינים בונים לנו נמלים, קיבלו חוזה ל-25 שנה לתפעול הנמל החדש בחיפה. תארו לכם שיש אירוע כזה מול החיזבאללה בצפון, והסינים מחליטים לסגור את הנמל. זאת הייתה מטרת החוק, למנוע השקעות מהסוג הזה. החוק השני שהכנסת הזאת דחתה, שאני יודע, אדוני היושב-ראש, שאתה בוודאי בעדו, זה גדר ביטחון סביב כל יהודה ושומרון. מערכת הביטחון המליצה, על פי המלצת צה"ל והשב"כ, להשלים את גדר הביטחון סביב כל יהודה ושומרון בשביל למנוע חדירה של מחבלים, של טרוריסטים, לתוך תחומי הקו הירוק, ולעשות פיגועים במדינת ישראל. אבל מי התנגד לחוק הזה? הכנסת הזאת.

אדוני היושב-ראש, הצלחתי לאחד בין הליכוד לבין המפלגה הערבית המאוחדת. כולם יחד התנגדתם להמלצת מערכת הביטחון. החוק השלישי, שאני בטוח, אדוני היושב-ראש, שאתה תומך בו, זה חוק פינוי-פיצוי מרצון, אני מדבר מרצון, לא מכריחים אף אחד. זה חוק שהפקדתי בכנסת. אפילו לא הבאתי אותו למליאה הזאת, כי היה ברור לי שעל המקום אתם תפסלו אותו, תדחו אותו, כי אתם חוששים מהרצון החופשי של המתיישבים והמתנחלים ביהודה ושומרון, כי גם אתם יודעים שאחוז ניכר מהם, אני לא יודע אם זה 20% או 80% היו מוכנים, תמורת פיצוי הולם, להעתיק את מקום מגוריהם. החוק הרביעי, חוק תקציב הביטחון, חוק חמישי, ובזה אני בטוח, חבר הכנסת סמוטריץ, שתסכים איתי, זה הארכת השירות של בני ישיבות ההסדר מ-17 חודשים ל-24 חודשים. חבר הכנסת אלאלוף, זה לא צודק? שוויון בנטל, שישרתו 24 חודשים. החוק האחרון, בשביל לעמוד כאן בזמנים, משפט סיכום. זה לימודים אקדמיים לכל חייל או חיילת שהשלימו שירות צבאי מלא, לימודים על חשבון המדינה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אם תרצה או לא תרצה, ההתחייבות שלי בפני הכנסת הזאת, אבל יותר חשוב, בפני עם ישראל, שבכנסת הבאה כל החוקים האלה,

מטרתם היא לחזק את ביטחון מדינת ישראל, את כולם אני אביא שוב לכנסת הבאה, והכנסת הבאה תאשר את כולם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. גם אותך אני מבטיח לא לחסום כשזה יסתיים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, מחפש לראות אם יש כאן שר או שרה. אדוני, אין שר?

שרים? לעתיד, יש פה הרבה. חיים שם.

אה, חיים, בסדר. פעם ראשונה אחרי כמעט ארבע שנים זה קורה, או כמעט פעם ראשונה, אני לא אגזים, הכנסת מחוקקת היום חוק טוב, חוק שמפזר אותה סוף-סוף וקורא ללכת לבחירות,

היה את חוק ההסדרה קודם,

זה בדיוק החוק שרציתי לציין. גנבת לי את הדברים מהראש. הכנסת הזאת חוקקה חוקים שהופכים סדרי עולם, ומקלקלים סדרי עולם, יש להגיד, ויכול להיות שבראשם, יש תחרות קשה, יכול להיות שבראשם אותו חוק הסדרה, שבעצם משאיר אותנו עם רק תשעה דיברות, כי הוא מוחק את הדיבר "לא תגנוב", למעשה, מספר החוקים שלנו, או יש "לא תגנוב", אבל אם זה יהודי שגונב מערבי זה בסדר. ויכול להיות שבראשם חוק הלאום, שהוא חוק הצהרתי מאוד מאוד משמעותי כנגד המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל, וראינו גם את התגובות לו ברחוב, ראינו גם את האלימות שפרצה בעקבות החוק הזה כלפי מיעוטים. היה איתי חבר הכנסת איל בן ראובן בשפרעם, במקום שתקפו שם אנשים. ויכול להיות שיש עוד חוקים רעים שמתחרים, לא מגיעים לרמה של שני החוקים הרעים הללו, אבל עברו פה חוק המרכולים, וחוק ההמלצות, חוקים שמשחיתים ומקלקלים ומכתימים את ספר החוקים שלנו שוב ושוב ושוב, פעם אחר פעם. ואולי זה גם טוב שאנחנו מתפזרים לפני שמספיקים מהאגף הימני להעביר עוד חוקים שהולכים ומקלקלים, הולכים ומרעים, הולכים ומגדילים פה את הפערים בין מי שיש להם למי שאין להם, בין יהודים לערבים, הולכים ומחילים בצורה הדרגתית סיפוח של השטחים הכבושים, שלא נעלמו במהלך ארבע השנים שהממשלה הזאת התעלמה מהם, וגם לא במהלך 50 השנה שממשלות ישראל התעלמו מהם. עדיין אנחנו צריכים לפתור את השאלה הזאת בדרך של סיום הכיבוש ושתי מדינות. עדיין עומדת לנגדנו יוזמת הליגה הערבית ועדיין עומדת ההצעה לפתרון צודק ומוסכם של השאלה. אבל ברחוב בלפור עדיין יושב אדם שלא מעוניין בצדק ולא מעוניין בהסכמה, אלא מעוניין במועד בחירות שיהיה הכי נוח למטרות המשפטיות שלו, כדי להגן על עצמו מכתב אישום. וזה הדבר המחפיר, שזה קורה דווקא היום. אבל טוב שזה קורה סוף-סוף. תודה רבה, חבר הכנסת רז. בנימה אישית, מוסי, אחי, נעמת לי מאוד, ואני משוכנע שלא רק לי. מקווה שניפגש פה שוב. חכה,

את שבוע הבא.

ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ היקר, אדוני סגן המזכירה, אדוני השר, יש פה שר? יש פה, יש שר, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, חברים, אלה שצופים פה, בכנסת, ראיתם פה לפני רגע את חבר הכנסת סמוטריץ מברך את חבר הכנסת מוסי רז. זה מה שקורה בבניין הזה. אומנם זה לא יוצר כותרת, כי זה לא נפלא כל כך כמו מישהו שצועק על השני: אתה לא בן אדם, וההוא עונה לו חזרה,

זה כותרת ראשית. חבריי, זכיתי להיות פה בכנסת, לשרת פה. השתדלתי כל הזמן שלא לחלל את שמו של השם ולעשות למען קידוש שמו. ראיתי פה שיתופי פעולה מן הקצה אל הקצה, ראיתי פה חברי כנסת שהם אנונימיים אבל עובדים בחריצות, ראיתי פה חברי כנסת שמכבדים זה את זה, בעלי דעות שונות. וזה מה שקורה פה באמת. זה מה שקורה פה באמת. אל תתפתו לחשוב שבכנסת כל היום רבים ומקללים ומבזים. אלו הפנים האמיתיות של הכנסת הזאת, ואל תיתנו לגורמים האחרים לשנות את זה. ולכן, אני פונה גם אל הבוחרים שצופים פה עכשיו: אתם הולכים עכשיו להיערך לבחירות חדשות. תחשבו טוב טוב טוב, כל מי שבוחר בפריימריז, כל מי שמרכיב רשימות, הבית הזה צריך לכבד את עם ישראל. הוא מייצג את עם ישראל. תדאגו לשים הרכב של אנשים, מימין ומשמאל, יהודים ושאינם יהודים, אנשים שיודעים לכבד את המקום הזה, אנשים שיודעים לפעול באופן ענייני ולשתף פעולה לטובת כלל הציבור.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, שכני, הצטרף פה לכנסת רק לא מזמן. לא נכנס כל הזמן לעימותים ולמלחמות, עוסק באמת במה שחשוב, ודואג לציבור שאותו הוא מייצג. ידידי חיים ילין, כל היום עוסק בציבור ששלח אותו. אלו האנשים. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס למפלגות האחרות, נמצאים פה חברי כנסת שמכבדים את המקום הזה. אני קורא לכל מי שיש לו יכולת להשפיע על הרשימות לכנסת הבאה: תדאגו שהאנשים שיבואו לכאן יהיו אנשים שמכבדים אחד את השני, שמסוגלים להכיל ולהקשיב לשתף פעולה, וכך נביא כבוד לכלל עם ישראל. תודה רבה.

תודה רבה, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת אורי מקלב, ואחריו, אם הוא יבוא, חבר הכנסת יוסי יונה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. מכובדיי ורעיי חברי הכנסת,

לא עמדה בציפיות. רבים ניבאו לה שהיא לא תמלא את שנתה, שהיא לא תאריך ימים,

אנחנו ארבע שנים, אולי מהכנסות הארוכות ביותר. אבל אתה יודע, אדוני היושב-ראש,

פוגשים אותי אנשים,

גם בחוץ: לא נראה עליכם שאתה עוזבים, משהו לא נראה עליכם. אז אולי אנחנו מחומר אנושי לא רגיל. אולי זה בתחום המחקר הפסיכולוגי והאישי האנושי, מדוע לא רואים עלינו. אני חושב שיש לזה פתרון: בגלל שאנחנו מתחילים כנסת ומייד חושבים על הכנסת הבאה, ככה שזה לא בא אלינו בהפתעה אף פעם, לאף אחד מאיתנו. ומייד אומרים:

אתה רגוע בגלל שאין לך פריימריז, אתה ודאי תהיה. רגע, אבל גפני לא ממשיך? גפני ממשיך. גפני ימשיך את הקדנציה. אין לנו אולי פריימריז רשמיים, אבל אצלנו כל התקופה זה פריימריז. לא צריך לשלם דמי חבר כדי להשפיע. מי שנמצא בחברה החרדית והוא הולך בדרכה, באידיאולוגיה, באמונה, שולח את הילדים למוסדות, הוא יכול להשפיע, והוא בוחן אותנו בזכוכית מגדלת. אבל בכל אופן, זה זמן של חשבון נפש, של סיכום. גם כחבר קואליציה,

אבל אני חושב שגם אם הייתי באופוזיציה, הממשלה עשתה הרבה דברים טובים,

בתחום החברתי, בתחום האנושי, ברפורמות, לא היו גזרות מיוחדות. אבל אי-אפשר לא להביא גם דברים שאנחנו לא השלמנו, דברים שלא היו מושלמים, דברים שצריך לעשות. אני רק אתחיל בסוף, עם חוק המזומנים,

חוק המזומנים, בצורה האגרסיבית שהוא מגיע, הדרקונית,

שפוגעת בקשישים, בחלשים, באנשים ישרי דרך. לא יכולה להיות חקיקה מתוקנת שתצא תחת ידינו שבה אדם ישר דרך התנהל במשך 70 שנה איך שהוא התנהל, והיום אנחנו מנסים קודם כול להפוך את ההתנהלות שלו,

ולא רק זה, גם להפוך את זה לפלילי ואותו, לעובר על החוק. אני לא מדבר בכלל על תקופת היישום, תקופה שהיו צריכים להטמיע את זה,

אבל מעבר לזה, אני רוצה כן לדבר על עליית המחירים, שמחייבת התערבות ממשלתית הרבה יותר אגרסיבית. אנחנו על סף התדרדרות בעליית מחירים. שר האוצר עשה. אסור שבתקופה הזאת, שהיא תקופה של דמדומים, יעשו החברות, המונופולים, מה שהם רוצים. אנחנו נהיה כאן בתקופה של הידרדרות, ושל כדור שלג שמתגלגל שיביא כאן לקריסה של מחירים. מעבר לזה, עוד נושא אחד, נושא מחירי הדיור. הדגל של שר האוצר,

של הקואליציה, היה מחירי הדיור. לא הצליחו, אבל אין לי טענה ספציפית. אני חושב שהם עשו הרבה. יכול להיות שלא מספיק, יכול להיות שלא בצורה רחבה, יכול להיות שכל הדברים הגיעו מאוחר ולא בבת אחת. אפשר לנתח, אבל אני לא יכול להגיד שלא עשו דברים. השקיעו בזה הרבה כסף. אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד: שציבור החרדי, שנמצא במצוקה לא פחותה מכולם ואף יותר, לא קיבל שום מענה.

היו דיבורים, לא היו מעשים. בשביל זה צריך לעשות התאמות. הם יודעים בדיוק מה היה צריך כדי לפתור את המצוקה של החרדים. המצוקה של חרדים משפיעה גם על המשק, היא גם לא נותנת הצלחה. אמר חבר הכנסת גפני, ואני מצדיק אותו: רכבת ישראל עברה על חוקי ההלכה, חוקי התורה, עברה על חוקי המדינה בעבודה בשבת, בעבודות כאלה,

אדוני היושב-ראש, ולא ראתה הצלחה. רצו לגזור סרטים מהר, עבדו 24 שעות, שבעה ימים בשבוע,

הפרו זכויות עובדים,

כדי לנצח בסוף, להביא את הרכבת מהר, ולא רק שזה לא פעל בשביל העניין הזה אלא הפוך, אנשים שעשו את זה גם צריכים להתפטר. האנשים האלה לא מקבלים על זה קרדיט, מקבלים על זה ביקורת. אותו דבר גם מחירי הדיור. אמרנו וחזרנו ואמרנו, מתחילת הדרך,

אני מסיים, אדוני. לא יכול להיות שתלכו, תניפו את דגל המצוקה האמיתית פה בנושא הדיור ותדלגו על אוכלוסייה כל כך גדולה בצורה כזאת, בניכור כזה. לא יכולים להצליח בכלל כשרומסים זכויות של ציבור ושל פרט.

חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח. חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. שלוש

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, היום הונחה הצעת חוק לפיזור הכנסת. היום בעצם אנחנו קורעים את המסכה מעל פניו של חבר הכנסת יאיר לפיד, אשר הניף את דגל הגיוס נגד החרדים לא מתוך אידיאולוגיה אלא מתוך שנאה למגזר, אך כאשר הגיעה העת, יאיר לפיד, מה שנקרא, ברח עם הזנב בין הרגליים. לאן ברחת, יאיר לפיד, בשעת המבחן שלך? זה היה הדגל שלך. אבל היום, כאשר אנחנו ערב הבחירות, עם ישראל אינו טיפש. הוא יודע מה עשתה ממשלת הליכוד לעם ישראל, הוא יודע מה עשה ראש הממשלה בנימין נתניהו לעם ישראל: הביא פה כלכלה, חוץ, ביטחון, מערכת כבישים, תשתיות.

האופוזיציה, במשך קדנציה שלמה התעסקתם רק במספרי התיקים ובהשתלחויות במקום לנסות ולעשות משהו למען הבוחרים שלכם. אך גם זה לא צלח לכם. היום גם אתם יודעים: אין לכם שום אלטרנטיבה ראויה לעם, ולכן מה שמעסיק אתכם הוא רק ניסיון להפלת השלטון. אך גם הפעם תקבלו ממשלת ליכוד חזקה, חזקה יותר, כמובן בראשותו של בנימין נתניהו, על אפכם ועל חמתכם. אני אומנם תקופה קצרה כאן, אבל הגשתי חוקים חשובים: המתמחים, ניכור הורי, חוק התלות. ניפגש, בעזרת השם, בכנסת הבאה. תודה רבה, חברת הכנסת מארק. חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חברת הכנסת לאה פדידה,

אחרי טראומה כזאת אני מקפיד. אני משנן את זה עשר פעמים לפני, אני מקריא בשקט כדי לוודא שזה יצא טוב. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. הבעיה היא שזו לא הטראומה היחידה שאנחנו מצויים בה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע, אין מה לעשות, הגיע הזמן באמת שתלכו הביתה. גם מפלגות הקואליציה, ראש הממשלה, כבר מזמן בעיצומה של מכירת חיסול של מדינת ישראל. הגיע הזמן לממשלה אחראית. ההתבטאויות הקשות שיוצאות מתוך הקבינט, הקבינט הפטפטן ביותר שהיה פה אי פעם, שהפך את עצמו לזירת התגוששות פוליטית ולזירת מאבק לצורכי פריימריז. לא ביטחון המדינה ולא שלומם של החיילים שלנו עומדים מול עיניכם אלא תחרות של ספינים פוליטיים על חשבון אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. הגיע הזמן, הגיע הזמן שתעשו את מה שהבטחתם וארבע שנים אתם לא עושים. הגיע הזמן שהכסף יחזור לציבור. הממשלה הזאת קיבלה קופה מלאה, ובמקום להשתמש בה בתבונה ובאחריות כדי להוריד את המחירים, שהכסף יחזור לציבור, היא השתמשה בכסף לחלוקת כספים,

לעצמה. לפני שלוש שנים ראש הממשלה הצהיר,

שמתווה הגז יוריד את יוקר המחיה, יחזיר מיליארדים לתקציב המדינה. לא רק שהמתווה לא הוריד את יוקר המחיה, גם הכספים שהבטיח שיגיעו לא מגיעים.

יותר שסעים ויותר פערים כלכליים בין אזרחי מדינת ישראל. כלכלת הבחירות שמתנהלת כאן כבר ארבע שנים חייבת להיעצר. במקום לדאוג לאזרחים, אתם דואגים רק למה שמעניין אתכם ומקדם אתכם. ומה התוצאה? קטסטרופה בבתי החולים, מחסור במיטות, ביטלתם את ההטבות למתמחים בפריפריה, שלוש וחצי שעות מחכים בחדר מיון, המזון התייקר, החשמל התייקר. אתם מחלישים את השכבות המוחלשות ואת מעמד הביניים. אז הגיע הזמן באמת לחלוקה צודקת ושוויונית. הגיע זמן להחזיר לתושבי הדרום את הביטחון. הדרום בוער ולכם לא

הגיע הזמן לעשות את השינוי הזה. כמה זמן לוקח לנו להגיע לפה, לעבודה? ובכלל, כמה זמן אנחנו שורפים בפקקים? הגיע הזמן שנפסיק לעמוד בפקקים. הגיע הזמן. הבטחנו רכבת לירושלים. כמה היא נדחתה? כמה כסף עלתה הדחייה הזאת? ובסופו של דבר אנחנו רואים שבניגוד לעמדה המקצועית, למרות הדחייה, שר התחבורה נותן אישור. לוקחים קרונות מהצפון, מבטלים קרונות לפריפריה, מורידים קווים,

אין יום שאין בו הרבה מאוד עוגמת נפש לתושבים שרוצים לנסוע ברכבת, רכבת ציבורית, תחבורה ציבורית. הגיע הזמן, הגיע הזמן לתחבורה ציבורית במדינת ישראל. מגיע לנו. אז בואו נודה על האמת: במה עסקתם? אתם ממשלה, אתם עוסקים רק בעצמכם. איזו חקיקה הייתה פה לטובת האזרחים?

חוק הפריימריז, חילקתם לעצמכם כסף לבחירות, לפוליטיקאים שכבר מכהנים בתפקידים ורוצים לרפד לעצמם את הכיסא סידרתם את חוק הג'ובים, לחלק ג'ובים לחבר'ה. שיבשתם את כל סדרי השלטון לחלוטין. חוק הקולנוע, עשיתם אותו בחקיקת בזק. ראש הממשלה הבטיח בחקיקת בזק את חוק האיזוק האלקטרוני, חוק מציל חיים. איפה הוא? אדוני ראש הממשלה, נשים נרצחות כאן. איפה הכסף שהובטח?

מה עם כל מה שהבטחתם כדי להחזיר את הביטחון האישי לנשים במדינת ישראל? אז הגיע הזמן להחזיר לנשים את הביטחון האישי ולמנוע את רצח הנשים. חוקי בזק, לא רק לטובתכם.

כמו שפתחתי ואמרתי, הגיע הזמן, לכו הביתה. תודה, אדוני היושב-ראש.

לחברת הכנסת עליזה לביא. חברת הכנסת לאה פדידה, ואחריה, חבר הכנסת עודד פורר. שלוש דקות, גברתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני שמחה. אולי זה נאום אחרון לקדנציה הזאת, וזו סגירת מעגל,

רבים מהימים שישבנו כאן דאגנו לדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה היא נשמת אפה של המדינה הזו, ודמוקרטיה היא מדרון חלקלק, מהר מאוד היא יכולה להפוך למשטרים אפלים. ואני באה ממפלגת העבודה, שהיא מפלגה דמוקרטית, והיום למדתי מספינים תקשורתיים שיש חברים וחברות החפצים להתפלג או להתפצל. אני מקווה מאוד ורוצה להאמין שזה ספין תקשורתי ותו לא. כי חבר כנסת זה לא ג'וב; מפלגה זה לא מקצוע. מפלגה זו דרך, זו אידיאולוגיה. מפלגת העבודה, שקיימת שנים, והקימה את הבית הזה, והייתה לעזר בהקמת המדינה הזאת, היא לא איזה עונה חולפת או איזה מפלגה שקמה כדי להיות מפלגת טרנד. מי שנבחר בה קיבל באופן דמוקרטי את הקול לייצג את ערכי מפלגת העבודה, לא כדי לחשוב על מקומו האישי, לא כדי לחשוב מהו יעשה בקדנציה הבאה ולא כדי לחשוב על אינטרסים אישיים. מפלגה היא בית, היא דרך, זו אידיאולוגיה. חלילה שאנחנו בבית הזה, יראה אותנו מישהו או מישהי מהבית ויבין כך. 120 חברי וחברות כנסת אמורים לייצג את האינטרס של העם, אמורים לייצג את האינטרס של האידיאולוגיה. לשם כך הם נבחרו. די לנו בארבע שנים שראינו מפלגה ששמה את האינטרסים שלה מעל האינטרסים של העם, שדיברה על העם אבל לא אל העם, שדיברה על העם ולא נתנה לעם, שחושבת שגם היום העם בכיס הימני שלה,

עמוק עמוק, ולא צריך להסתכל, כי הוא לא ילך לאיבוד. אז אזרחים ואזרחיות, תלמדו. אל תיתנו לאף אחד להרגיש שאתם בכיס שלו. ולחבריי וחברותיי, אם אכן זה נכון, ואני נוטה שלא להאמין, כי אני מאמינה בחברי וחברות הכנסת שלנו, אל לכם לחשוב ולשגות בדברים כאלה. נשלחתם לייצג את מפלגת העבודה, את הדרך שלנו. זאת הדרך שתביא תקווה לעם, כי אנחנו בעד ערבות הדדית, אנחנו מודדים את חוזקה של החברה על ידי החוליה החלשה. ואנחנו מציעים דרך אחרת, שוויון בין פריפריה למרכז, וביטחון, וחוזק חברתי, ומדינת רווחה. אז הגיע הזמן לנקות את האבק, להרים את הראש, לצאת לדרך ולהביא תקווה לעם הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, ואחריו, חבר כנסת סעיד אלחרומי. פורר, עודד פורר. שניהם יפים, עודד. בבקשה, שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כמו כולם, אתה יודע, אתה עולה ככה, אני לא חושב שזו תהיה הפעם האחרונה שלי על הדוכן במושב הזה, אבל בוודאי אחת האחרונות, אתה רוצה קצת לסכם. אז בהחלט אני חושב שאנחנו, ואני אומר "אנחנו", אז בוודאי חבריי לסיעת ישראל ביתנו,

גם מתוך הקואליציה וגם באופוזיציה להעביר לא מעט דברים. אנחנו יכולים בהחלט ליהנות מהעובדה שהצלחנו להוסיף בכניסתנו לקואליציה 2 מיליארד שקל לטובת הקשישים במדינת ישראל, ושהצלחנו, הצלחתי גם להעביר, דרך הקואליציה ומתוך הקואליציה, את חוק המרשמים, שיאפשר לכבד מרשם בכל מקום. מהצד השני, הצלחנו להעביר את התיקון לחוק-יסוד: הכנסת, שימנע מחברת הכנסת זועבי להתמודד בכנסת הבאה בעקבות הדברים שהיא אומרת. וגם ממש ממש ממש בפינלה הצלחנו להעביר את החוק שימנע קיצור שליש למחבלים. אז בהחלט אני יכול להגיד שאני מסיים בסיפוק את הכנסת הזאת. יחד עם זאת, אדוני, אני חייב לומר, היו פה כל מיני השערות: מה קרה שפתאום התפזרנו? איך הכנסת הזאת פתאום מתפזרת טרם הזמן? אז שלא יהיה לכם ספק, ואל תיתנו לכל הספינים ולכל הניסיונות להסוות את העובדה האמיתית, העובדה האמיתית שהממשלה הזאת בסוף הולכת הביתה בגלל שהיא נכנעה, בגלל שהממשלה הזאת חתמה על הסכם הכניעה עם חמאס לפני קצת יותר מחודש, אחרי שנורו 500 טילים על דרום הארץ, והממשלה, במקום להגיב בעוצמה כפי שנדרשה, בחרה לחתום על הסכם כניעה בלי להתנות את ההסכם הזה בדבר, אדוני היושב-ראש.

השבויים והנעדרים שלנו שנמצאים ברצועה,

הרצון להגיע לאיזשהן הבנות בעניין הזה. ובסוף, לא רק שהם לא עלו ולא דנו בנושא השבויים והנעדרים,

לא רק שלא דנו בעצירת ההתחמשות לפחות של חמאס, או אפילו לעצור את המהומות על הגדר, שאנחנו רואים אותן מדי שישי, גם ביום שישי האחרון, לא רק זה, אלא שהממשלה הזאת חתמה על הסכם החרפה,

המביש ביותר שחתמו, שחתם מישהו מממשלות ישראל, והוא שהיא תעביר ותאפשר להעביר 90 מיליון דולר, כסף מזומן,

של הקטארים, היישר לארגון חמאס, כדי שיוכלו לעבור לפעיליו. מאז עברו כבר 30 מיליון דולר במזומן. בחודש הבא,

בחודש שעבר זה עבד לכבוד, הם קיבלו דמי חנוכה, חבר הכנסת ילין. השכנים שלך קיבלו דמי חנוכה בגלל שהם מתפרעים על הגדר. כנראה שבינואר זה יהיה לכבוד זה יהיה הנובי גוד והסילבסטר. אחר כך יש את, התשלום האחרון לפני הבחירות. אחר כך יש משלוח, מה שנקרא, של פורים. התשלום האחרון יהיה בואכה פסח. אולי הם ימצאו את האפיקומן עם ה-15 מיליון דולר במזומן,

משפט סיכום, בבקשה. לסיכום, אני מקווה שאחרי הבחירות תקום ממשלה שלא תחדש את הסכם הכניעה הזה, ותפסיק את הזרמת הכספים לחמאס, שבגללו אנחנו היום מתפזרים ולא בגלל שום סיבה אחרת, שלא יהיה לכם ספק. תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חוסנה של מדינה ושל חברה נמדד ביכולת שלה לשמור על כבודם ועל מעמדם של המיעוטים ולא לפגוע במיעוטים בחברה הזאת, במדינה הזאת, ולא רק מיעוט של לאום, אלא כל מיעוט, אם זה מיעוט מגדרי או מיעוט בתוך החברה והלאום עצמו, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על מיעוט של לאום. ידוע שבמדינות שיש בהן מיעוטים, שינויים בחוקה של המדינה לא נעשים אלא בהסכמות. ככל האפשר חותרים להסכמות ולשינויים בחוקה של מדינה כאשר יש את ההסכמה הרחבה ביותר בין אזרחי המדינה. בישראל אין חוקה, יש חוקי-היסוד, אבל לצערנו הרב הממשלה הזאת תיזכר בכך שהיא שברה את המוסכמה הזאת: היא חוקקה את חוק-יסוד: הלאום,

פגעה אנושות בקשר עם החברה הערבית ופגעה במרקם היחסים העדין בין האזרחים הערבים ליהודים. ומן הכלל אל הפרט, שני נושאים שמהם סובלת החברה הערבית וסבלה בתקופתה של הממשלה הזאת. הנושא הראשון זה הפשע והאלימות שמשתוללים בחברה הערבית. בשנת 2018, עד עכשיו הגיע מספר הנרצחים ל-73, ומתוכם 14 נשים, והממשלה, לצערי הרב, לא נקפה אצבע ולא הזיזה שום דבר בתחום הזה. והנושא השני זה הריסות הבתים והמצור על היישובים הערביים, המצור שיצר מצב בלתי אפשרי, ורוב היישובים הערביים נאלצו להתפתח למרות המצור הזה ולבנות בנייה בלתי חוקית. על אזור הנגב אני כבר אדבר בהזדמנות אחרת היום, אבל שם הטרגדיה היא הטרגדיה של המאה ה-20.

תודה רבה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת חיים ילין. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אי לכך שזה כנראה הנאום האחרון שלנו במושב הזה,

במושב הזה,

אני רוצה להקדיש את המילים האלה לחיילי צה"ל, לחיילי צה"ל, שבמשך הרבה מאוד שנים שומרים על גבול רצועת עזה, כדי שהטרור לא יגיע ויפגע באזרחים של עוטף עזה. ואותם חיילים, שלא מספרים לאף אחד, סופגים לילה-לילה מטענים על הגדר, לילה-לילה חדירות, ואף פעם בבוקר זה לא מופיע בתקשורת, כי מישהו מעוניין לא לספר לכם את זה. אותם חיילים יושבים עכשיו בחורף,

במארבים, כדי לשמור עלינו, כדי שאנחנו נוכל לישון בשקט. כבוד היושב-ראש, אני חייב להגיד לך שאחד ההישגים הגדולים ביותר של עם ישראל ושל מדינת ישראל זה צה"ל. זה צה"ל. כי לא משנה מה הפוליטיקאים יעשו ליד השולחן הזה ומה יצביעו,

בגופם, יגנו על אזרחי מדינת ישראל ותושבי עוטף עזה. למי שלא יודע, הבלונים נמשכים, בלוני הנפץ. הם פשוט לא מצליחים לשרוף את השדות,

השדות ירוקות, חורף, גשם.

אבל עוד מעט יגיע מרס, עוד מעט השדות יהפכו להיות צהובים והחיטה צהובה, ועוד מעט אנחנו נתחיל לראות את גלגל, לא הטבע, את גלגל הטרור שוב. את זה אף אחד לא מספר. אבל כדי לא להתמודד עם הטרור הזה, כי לא הספיקו כנראה 1,100 טילים, חמש הסלמות של כ-100 טילים בממוצע ועוד הסלמה אחת של 520 טילים, כדי לא להתמודד עם המציאות הזאת, ראש הממשלה, והקבינט, ששומר על שתיקה בנושא הזה, מצליחים להעביר בכל חודש 15 מיליון דולר, 15 מיליון דולר לטרור. כבוד היושב-ראש, אתה שייך למחנה הלאומי. תסביר לי,

על הזמן שלי, איך המחנה הלאומי בעצם נותן לכסף הזה לעבור ולשמן את מערכת הטרור? כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הממשלה הזאת זה תעתוע לכולם. מי שחושב שהיא הביאה ביטחון, מוכרים לכם את הלוקש הזה, ביטחון אין בעוטף עזה. ביטחון אין, והטרור ממשיך לחגוג. הגיע הזמן להחזיר את השקט לתושבי הדרום. הגיע הזמן להחליף את הממשלה. הגיע הזמן לתת את ההזדמנות ליש עתיד.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, אורן אסף חזן.

אחריו, סאלח סעד.

הוא כבר דיבר, סאלח סעד. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבר היה סאלח סעד.

טוב, אז הרשימה לא מעודכנת, אז חברת הכנסת גרמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום, עם סיום ימיה של הכנסת העשרים, אני גם מסיים את עבודתי, את כהונתי, בכנסת הזאת. אני מסיים, כי אני ממלא אחר החוקה של התנועה שלי, התנועה האסלאמית, שהזרוע הפוליטית שלה היא רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת, שבה מגבילים את כהונתו של כל חבר כנסת מהתנועה האסלאמית לשלוש קדנציות. כיהנתי כחבר כנסת

ועם סיום ימיה של הכנסת העשרים אני מסיים את עבודתי בכנסת.

אני גאה בנוהל הזה, כי הוא נוהל דמוקרטי, ונותן לדם חדש, לצעירים, שיובילו ושיהיו במקום הזה. אני רוצה להודות תחילה לכל אלה שעבדתי איתם, לעמיתיי, לקולגות. אני רוצה להודות ליושב-ראש, למזכירת הכנסת, לנאזם.

אני רוצה להודות לך. הייתי גאה לעבוד איתך בעבודה הפורייה. אני רוצה לברך גם את כל ראשי הוועדות שעבדתי איתם, את הקלדניות, כל העובדים בכנסת שהייתה לי ההזדמנות לעבוד איתם. אני גאה בכולם, ואני אזכור את כולם לטובה. אני רוצה להעריך, ולהודות לבני העם שלי, לאזרחים הערבים, שנתנו לי את ההזדמנות להיות במקום החשוב הזה. המקום החשוב הזה הוא מקום לשרת את העם ולשרת את האנשים, כי בסוף נבחרנו לא כדי שנהיה מורמים מעם אלא כדי שנהיה משרתיו, ואת זה מילאתי. אצלנו בערבית יש מסורת בעל פה, החדית' לנביא מוחמד, עליו השלום, שאומר: (אומר בערבית ומתרגם:).

ראש האנשים, או השבט או משהו כזה, הוא המשרת שלהם. בסוף אנחנו נבחנים בדברים האלה: כמה שירתנו את הבוחרים, את העם שלנו, ואני ניסיתי הכול כדי לשרת את בני העם שלי, בכל הדברים. האמת היא שאני לא חלמתי בחיי להיות חבר כנסת. החלום שלי, הגג שלו היה להיות מורה. ועד שהספקתי, עם הטרטורים של משרד החינוך, בסוף לא עבדתי במשרד החינוך, בסוף הייתי מורה בבית ספר תיכון, כשהעירייה בסח'נין היא המעביד, ועד שמימשתי את החלום שלי להיות מורה במשרה מלאה, שלושה-ארבעה חודשים, הייתי חבר כנסת. אני רוצה להודות לחבריי, שאני גאה בהם, ברשימה המשותפת, שנולדה כדי שתמשיך, כי היא רצונו של העם שלנו, של האזרחים שלנו. ואני קורא להם לבחור מחדש ברשימה המשותפת, שבאמת מסמלת את התקווה.

אני גאה בכל חבריי, בחבר הכנסת איימן עודה, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עבד אל חכים חאג' יחיא, עאידה תומא סלימאן, חנין זועבי,

טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, סעיד אלחרומי, דב חנין, ג'מעה אזברגה, ניבין אבו רחמון. אני גאה בכם, גאה בעבודה שלכם. נמשיך ביחד, אינשאללה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. כמובן, הצלחה בהמשך דרכך באזרחות. חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חבר הכנסת איל בן ראובן. שלוש דקות, גברתי, בבקשה, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי, אולי נחכה שיהיה קצת שקט, שההתרגשות תשכך, אל תדאגי, אני לא אוריד אותך.

יוסוף, אני מחכה לך. בבקשה, גברתי. ברוך שפטרנו מעונשה של זאת. ממשלה שהתחילה על בסיס של שקר והתפרקה עכשיו בלי לדעת מה אמת ומה שקר בכל ההצהרות ששמענו. להזכירכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו פירק את הממשלה הקודמת על בסיס של פוטש שלא היה ולא נברא, ועכשיו הוא יוצא לבחירות אחרי שרק לפני חודש הוא אמר שבתקופה הביטחונית הרגישה הזאת זו תהיה חוסר אחריות לצאת לבחירות. ובין לבין הצליח נתניהו במהלך כהונתו הכפולה להצביע בעד חוק הגיוס, צמצום שרי הממשלה, לימודי ליבה, פונדקאות, מתווה הכותל, ולהצביע גם נגד חוק הגיוס, צמצום חברי הממשלה, לימודי ליבה, מתווה הכותל. הוא דיבר על החשיבות של שומרי הסף והצביע בעד חוק ההמלצות, הוא מינה את המפכ"ל ועשה הכול כדי לקעקע את אמינותו ואת אמינותה של המשטרה, הוא דיבר על שתי מדינות לשני עמים והצביע בעד חוק ההסדרה, הוא נאם על הרצון לסייע לחברה הערבית וחוקק את חוק הלאום, הבטיח לקהילה הגאה שוויון זכויות בפונדקאות, והצביע, כמובן, נגד, ראש ממשלה שהסביר לקודמו, אהוד אולמרט, שאינו יכול להמשיך בתפקיד האחראי שלו כל עוד יש נגדו כתבי אישום, אבל הוא עצמו נאחז בקרנות המזבח כאשר יש נגדו האשמות בשחיתות על שלושה תיקים ואולי יותר, מי שהבטיח לנו שהגז שנמצא יביא להורדת מחירים דרסטית אבל הוא אחראי, בלי בושה, לעליית המחירים הצפויה לכולנו בתחילת 2019. ראש ממשלה מסית, מפיץ שנאה ומפלג, שבזמנו עשתה המדינה תפנית חדה מהדרך שהתוו לה מייסדיה, ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינה הפוגעת במוסדות החוק, הפוגעת בבתי המשפט, מדינה שרוצה להטיל צנזורה על התרבות, לסגור מרכולים בשבת, מדינה המתרחקת מערכי הדמוקרטיה ומזכויות האדם. הגיע הזמן לחזור לדרך הישר. הגיע הזמן לחזור לערכי מגילת העצמאות. הגיע הזמן לומר לך, אדוני ראש הממשלה: גרמת נזק רב לחברה ולמדינה בישראל. לך הביתה. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת איל בן ראובן, ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. ידידי כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, פיזור הממשלה הזאת הוא צורך והכרח. הוא אירוע של תקווה לתקומה מימים אפלים של ממשלה כושלת, לא פחות מכך. זו ממשלה שתירשם בהיסטוריה בעיקר בגלל שלל כישלונות בכל אחד ממרכיבי משולש הביטחון הלאומי,

כלכלה וחברה. בביטחון, מצוק איתן דרך גלישה במורד יכולת ההרתעה הישראלית, הסדרה עם חמאס ותוצאותיה בחודש האחרון. בכלכלה, יותר עניים, עלייה ביוקר המחיה, וכישרון מיוחד לקחת את המחצב החשוב ביותר של ישראל,

כבוד היושב-ראש, ולתת אותו במתנה אדירה, לא לבתי חולים קורסים, לא לפריפריה, לא לחקלאות,

לטייקונים, לעשירי המדינה, שימשיכו לחגוג עם פוליטיקאים בממשלה הזאת. למרות הכשלים האלה אני פחות מודאג מהצלע הביטחונית, בגלל שישנו צה"ל. צה"ל חזק, בריא, נשען על עוצמה ערכית ומוסרית. ואני אומר לשר בנט: חיילי צה"ל אינם פוחדים מהפצ"ר. ערכים ומוסר, זוהי עוצמתו של צה"ל. איתם ניצחנו במערכות עד היום. אני חרד מאוד לצלע החברתית. זו הצלע שמקריסה את משולש הביטחון הלאומי. הפגיעות הבלתי-נסלחות בשומרי הסף, המשטרה, בית המשפט העליון, מבקר המדינה, הפגיעה בדמוקרטיה, בשוויון, במגילת העצמאות הנפלאה שלנו. ואולי שיא חדש בניסיון להגן על ראש ממשלה כושל, בראש ובראשונה ערכית ומוסרית, הליכה לבחירות שכתב האישום והיכולת של הראש להמשיך ולתפקד למרות כתב האישום הופכות בהן לנושא מרכזי. כמה עצוב לראות קואליציה, מפלגת שלטון, עוסקים כמעט רק בזה.

חברי הליכוד, מנסים להיות בובות גומי מעוררות רחמים. וכל זאת לצד חוקי הסדרה, עונש מוות, חוק לחיסול התרבות החופשית, חוקים שאינם מחזקים את הביטחון, ובעיקר עומדים כנגד המלצות האיש והמוסד האחראי למימוש החוק הישראלי, היועץ המשפטי, שהופך פתאום ליריב. זו ממשלה שמייצגת אותה יכולת ההיגררות, שמשמעותה ההפך מיוזמה, היגררות אחרי חמאס מחד גיסא, והיגררות אחרי ימין קיצון מאידך גיסא, ואני איני משווה ביניהם, כבוד היושב-ראש, אלא במוטיב הגרר. פיזור הכנסת הוא הזדמנות לתיקון. אני קורא מכאן לידידי אביחי מנדלבליט: אתה חייב לתת לציבור את הכרעתך הבהירה באשר לראש ממשלה מיועד, ובזמן הקרוב ביותר,

רחוק ככל האפשר ממועד הבחירות עצמן. קרוב ככל האפשר. קרוב או רחוק? כי התבלבלת.

חבר הכנסת זוהר. ובהזדמנות הזאת אני קורא לכל החברים חברי הכנסת,

תקשיב טוב למה שאני אומר.

לפחות את הימים האחרונים,

ידידי מיקי זוהר, לפחות את הימים האחרונים בוא ננסה להעביר בלי צורך להמשיך ולהעסיק את ועדת האתיקה,

שאני חבר בה, ואומר לכם שהציון האתי של הממשלה והכנסת הנוכחית, בלשון המעטה,

הוא נמוך ביותר, ההפך מדוגמה אישית של מנהיגות העם. ההפך. מה אתה מעדיף, קרוב או רחוק? מה עדיף לכם?

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. אדוני השר,

השלטון הישראלי, הממשלה בישראל, יציגו בפני כל העם היושב בציון, וגם בתפוצות, יהדות שתהיה מחברת ולא מפלגת, לא משניאה דתיים על חילונים וחילונים על דתיים, לא יוצרת קרע ומעמיקה אותו בין העם היושב בציון לבין יהדות התפוצות. הגיע הזמן לשיח חדש, שיח שהוא לא "השמאל הזה" ו"החמוצים". ואם מישהו כבר רוצה לדבר על חמוצים, אז שידע, אדוני השר, אתה בטח יודע את זה, זה מתמטיקה פשוטה, שאצל החמוצים האלה יש יותר שנות שירות, יותר דרגות, יותר צל"שים. אנחנו מדברים רק על הפוליטיקאים.

מיקי זוהר,

גם בין הפוליטיקאים שיושבים בצד הזה מול אלה שיושבים שם יש יותר דרגות, שנות שירות, אחוזי נכות, אותות גבורה, צל"שים, כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה. דרגות זה דרגות שיש בצבא, זה דרגות. לא אמרתי כלום, רק אמרתי: זה השמאל הזה, זה השמאל הזה.

אני יודע מי הבן שלך. לא מדבר על הבן שלך.

אני יכול לדבר? מה קרה לכם? חברי הכנסת זוהר, אוחנה, תנו לחבר הכנסת שטרן.

אתה רוצה להגיד למיקי זוהר מה זה אחוזי נכות, שהוא יבין פעם? הם הש"ג. זה מה שאתה עושה כאן עכשיו, דודו טופז, אנחנו הש"ג ואתם הגנרלים, חברי הכנסת, תנו לחבר הכנסת שטרן לסיים את דבריו. מי הוא בכלל, מי זה הקריית-גתי הזה? חבר הכנסת זוהר, אני לא רוצה לקרוא לסדר בישיבת סיכום כזאת. חבר הכנסת מיקי זוהר. אני מתנצל שהמרכז והשמאל והמרכז-הימין צריכים להתנצל,

אלעזר שטרן (יש עתיד): על שנות השירות שלהם, על אחוזי הנכות, אתה שמאל. למה, אנחנו לא שירתנו? אנחנו לא שירתנו, אבי דיכטר היה ש"ג?

על כל מה שיש בצד הזה הרבה יותר משיש בצד הזה. הגיע הזמן, שלא נדבר על איך התקדמת בצבא, אלעזר שטרן. לא נדבר על איך התקדמת בצבא. אני לא רוצה לדבר על איך התקדמת בצבא.

הבנו את העקיצה, הבנו את העקיצה.

אני בטוח שהוא לא עשה פחות ממך בצבא. אמרתי, שלא נדבר על איך הוא התקדם בצבא. אני לא רוצה לדבר על זה, אני אציע רק, את הזמן שעומד לרשותך, תנצל עם יושב-ראש הקואליציה, להסביר למה התחלת פריימריז על חשבון 120 אנשים והעם בישראל. אחר כך אני אדבר איתך. אלעזר, אוסיף לך עוד דקה. נגמר לך הזמן. אני אוסיף לך עוד דקה. אני אאפשר לו להישאר פה עוד שעה. נו, באמת, חבר'ה, יאללה.

הגיע הזמן שלפני שמחליטים שמדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי, יחליטו שיהודי זה גם לוחם בגולני או בהנדסה קרבית שבא מחבר המדינות, ויכול להיקבר יחד, למרות שרק אבא שלו יהודי ולא אימא שלו. זה מה שהקואליציה הזאת עושה, ככה היא מפרידה בין כולם. הגיע הזמן שבאמת, אבל באמת, לפני הכספים הקואליציוניים ועשרות המיליונים שחברי כנסת כמו מיקי זוהר וחברים שלו שודדים מקופת המדינה, ידאגו שחייל שעושה שלוש שנים או חיילת שעושה שנתיים יוכלו לקחת את הכסף הזה לתואר ראשון חינם לכל לוחם, ולא כספים קואליציוניים לטובת מקורבים. אז גם אולי החינוך בגליל, וחברי מאיר כהן יודע, ובדימונה יהיה לא יותר יקר מאשר ביהודה ושומרון, כמו שהוא היום, וטוב שעושים גם ביהודה ושומרון הקלות בחינוך, נא לסיים. אבל כמובן שזה מתוך אותה קופה. הגיע הזמן שיהיה פה שיח הרבה יותר מכבד, מאחד, ולא מפלג ומשניא. חבר הכנסת חברי חמד עמאר יודע שבתוך השיח הזה ובתוך האפליות האלה, לצערי הרב, גם אחינו הדרוזים.

זה היה נאום מאוד מאחד ולא מפלג. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, ואחריו, מאוד מאחד. חבר הכנסת יואב קיש, אם יהיה פה. עד שלוש דקות, אדוני. חברי וחברות הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מנסה לחשוב מה החיסרון של, תתחדש, אגב.

מה החיסרון של הכנסת הזאת שמתפרקת, והממשלה, שכמעט בכל תחום

ואני לא רוצה לפרט, עשו את זה 90 ח"כים ויעשו את זה עוד. אבל אני רוצה לומר למה, אמיר, כן. למה אני שמח שהממשלה הזאת מתפרקת ממקום מאוד קטן אבל חשוב, כי הסתבר שהכניסו את הפוליטיקה בגרוש לתוך מערכת החינוך. תקשיב, אמיר. בשבוע שעבר הסתבר לפתע שתלמיד בממלכתי-דתי, מתקציבים אותו ב-38,500 שקל, ותלמיד בחילוני מתוקצב ב-29,000, בממלכתי.

בממלכתי, סליחה. בממלכתי. מתוקצב ב-29,000 שקלים. שאלנו למה, אמיר. קראנו למשרד החינוך לא מתוך מקום לנגח, מתוך מקום לשאול למה הבן שלך ושלי מקבלים 29,000 שקלים והבן מהממלכתי-דתי מקבל 37,000 שקלים. התשובה שקיבלנו ממשרד החינוך,

תקשיב,

תקשיב גם אתה, כי זה אני ואתה, תעזוב עכשיו פוליטיקה, התשובה שקיבלנו זה שהביאו למשרד החינוך 250 מיליון שקל כסף קואליציוני, ונתנו את זה רק לממלכתי-דתי. ויושב שם חבר כנסת שאומר:

כספים קואליציוניים כן ילכו לממלכתי-דתי. ראו איזה פער. זו לא פוליטיקה, זו פוליטיקה מסריחה, רעה, שמכניסים אותה לתוך מערכת החינוך, ואסור שאנחנו נסכים.

לא משנה מאיזה מפלגות אנחנו, הילדים שלנו שווים, ואסור להכניס כספים קואליציוניים לתוך מערכת החינוך הממלכתית. אנא מכם, אנחנו צריכים להילחם להוציא את הפוליטיקה ממערכת החינוך הישראלית.

תודה, אדוני מאיר כהן. חבר הכנסת יואב קיש, אינו נמצא. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מוטי יוגב. אמיר, אתה מחוק.

לא, לא. העברתי את עצמי לסוף כדי, אה, אוקיי. תודה. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, טוב שאנחנו מפזרים את הכנסת היום. הכנסת הזאת חוקקה שני חוקים שפגעו מאוד קשה בבני העדה הדרוזית. מאוד קשה. החוק הראשון הוא חוק הלאום. החוק השני הוא מה שנקרא כאן "חוק קמיניץ". אני לא קורא לו "חוק קמיניץ", אני קורא לו חוק של שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון. רק בשבוע שעבר הבאתי חוק לתיקון חוק הלאום, שהובטח על ידי ראש הממשלה שיעגן את מעמדה של העדה הדרוזית בחוק-יסוד בתוך 45 יום. עברו 73 יום, לא הביא שום חוק ולא תיקן שום חוק, ולא חשב אפילו להביא חוק. אנחנו מפזרים את הכנסת הזאת.

שהקנסות בו שמתחילים עכשיו להיכנס, שאושרו כאן בכנסת, שהובאו על ידי שרת המשפטים ושר האוצר: מי שגר בבית שלו אפילו עשר שנים ואין לו היתר בנייה, באופן אוטומטי, 150,000 שקל, ואם הוא לא הורס את הבית שלו תוך חודש ימים, זה הולך להיות 250,000 שקל, כי יש לו עוד קנס של 100,000 שקל, כי הוא לא הרס את הבית שלו. ואם הוא ממשיך להתגורר בבית שלו, חבריי, כל יום 750 שקל. תגידו לי, זה אמיתי? אזרח יכול לעמוד בזה? מישהו יכול לעמוד בזה? היו לנו כל האפשרויות. שר האוצר לקח על עצמו את כל מה שקשור בתכנון ובנייה: ועדות התכנון והבנייה, מינהל התכנון, מינהל מקרקעי ישראל, לא השאיר שום משרד, שום נגיעה בתכנון ובנייה. בהסדרה שלו, שם אצלו במשרד ארבע שנים. למה לא הצלחנו לעשות את זה? למה לא הצלחנו לעשות את זה? למה שר האוצר לא הצליח לעשות את זה? אם היה רוצה, היה עושה את זה בתוך שנה. דיבורים מכאן עד בית ג'ן, מכאן עד חורפיש, מכאן עד שפרעם. חלקות לחיילים משוחררים, כמה חלקות חילקנו? אני יכול לספור אותן על כף היד. אבל אני עשיתי דברים טובים כאן בכנסת: חוק ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בחברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה, שאִפשר לקלוט מאות צעירים משוחררים מהצבא, בחורות צעירות שנכנסו לחברות ממשלתיות. עובדים שם מאות. אני כל שנה מקבל את העדכון מנציבות שירות המדינה, ואני רואה שבכל שנה עוד בחורים צעירים נכנסים לעבודה. נא לסיים, אדוני. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. אני אמרתי בשבוע שעבר: אל תבואו לבקש קולות אצלנו. עכשיו אנחנו בבחירות. בשבוע שעבר לא ידעתי שיהיו בחירות השבוע. אז אני אומר לכם, אל תבואו לבקש קולות אצלנו.

תודה, חבר הכנסת עמאר. חבר הכנסת יוגב, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי.

אדוני כבוד היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי, רגע. חבר הכנסת טיבי, אם אתם רוצים לשוחח, יש פרסה בחוץ עם קפה מצוין של, ציונה.

אני מתחיל לך את הזמן מחדש. בבקשה, אדוני. נא לשמור על השקט. אדוני היושב-ראש, כבוד היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אורחים יקרים ביציע, עם ישראל מביט היום לעבר הכנסת ושואל: למה אנחנו הולכים לבחירות? הרי כולם צופים ויודעים שהממשלה הבאה, השלושים וארבע, הממשלה בראשות בנימין נתניהו, תוחלף על ידי ממשלה נוספת, הרכבה יהיה לאומי והיא תהיה בראשות בנימין נתניהו. למרבה הצער, במצב הפוליטי הנוכחי שנוצר,

ברוב של 61, תודה, מיקי. לא הייתה ברירה אחרת, כפי שכבר התרעתי לפני כחודש,

ממשלה של 61 לא תאריך ימים, ולא

ואין ברירה אלא לפזר את הכנסת ולסיים את תהליך הבחירות כמה שיותר מהר,

חשוב לי לומר: הישגי המחנה הלאומי בקדנציה הנוכחית לא היו קורים לולא היותה של מפלגת הבית היהודי סמן ואבן יסוד בתוך הממשלה. ביצרנו את ביטחון ישראל באמצעות עמדה נחרצת של השר נפתלי בנט

נקטנו את האחריות הדרושה בתקופה ביטחונית רגישה, צמצמנו את הפערים בין הרשות השופטת לבין הרשות הנבחרת,

בזכות שרת המשפטים איילת שקד ובאמצעים נוספים, שיפרנו את החינוך, חיזקנו את הפריפריה, זו שבצפון ובדרום, וקירבנו אותה למרכז, חיזקנו גם את אחיזתנו ביהודה ושומרון.

יקרים לנו. רק בשבוע שעבר הייתי בעוטף וגם בכרם שלום עם התושבים. שמעתי את כאבם לפני שבועיים בשדרות, והתסכול על המצב בעזה ברור. לכן אני אומר: לא נוכל לברוח לא מהטרור בעזה ולא מהאחריות, לא מחיסולו של הטרור ולא מהמצב ההומניטרי בעזה. זה יהיה כאב הראש שלנו והמשימה שלנו גם בכנסת הבאה, זו אחת ממשימות רבות שעוד לפנינו, ואנחנו נשלים אותן: צריך להשלים את פסקת ההתגברות כדי לאזן בין המערכות,

צריך לשפר את תהליכי קליטת העולים, להשוות את שירותי הרפואה בפריפריה לאלה שבמרכז, לחזק את הזרמים בחינוך, גם בחינוך הדרוזי, גם בחינוך הבדואי, משרתי הצבא, להרחיק אותם מהחינוך הערבי, להביא אותם לחינוך הממלכתי, לצמצם את תשלומי ההורים, וגם לסלק את המסתננים ולהחזיר את דרום תל אביב לתל אביבים, וגם להסדיר את פינוי ח'אן אל-אחמר. אני פונה מכאן, מעל בימת הכנסת, לאזרחי ישראל ואומר: עשינו הרבה, אבל נותרו לפנינו עוד משימות רבות. תנו לנו את הכוח להמשיך ולעבוד. כיושב-ראש השדולה לפיתוח הצפון קידמתי את התוכנית לקידום הצפון, קידמנו את בתי החולים בצפון וכעת אנחנו עסוקים גם בהשלמת הסגל הרפואי לבית החולים השיקומי שייבנה, בעזרת השם, בפדה, פוריה, ויסייע לכל תושבי הצפון, נא לסיים. וכך פעלנו ואנחנו פועלים להביא עוד רופאים לצפון ולדרום, מתוך ראייה כוללת שיש אתגר התיישבותי גדול גם בצפון גם בדרום. למחלוקת שפה בכנסת בעניינה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, נא לסיים,

אני רוצה להבהיר: מעולם לא הייתה שם מדינה פלסטינית, לעולם לא תהיה, וככל שנחזק את ההתיישבות שם נחזק גם את ביטחוננו ואת עם ישראל כולו בארץ ישראל ובעולם.

לכן קידמתי, כיושב-ראש ועדת המשנה, גם תוכניות אב לכבישים לכיסוי סלולרי ולמרקם החיים. מוטי, משפט סיכום. ואני מציע לכולכם להצטרף אלינו, ולא להמר לא על אבו מאזן, שמחנך את ילדיו לרצח ילדים, ולא על שום משיח שקר אחר. נחזק את אחיזתנו בצפון, בדרום וביהודה ושומרון. נחזק גם את עתידנו.

כאמור, כמו שאמרתי, עשינו הרבה. נותרו לנו עוד משימות רבות, ואין לי ספק שבית יהודי חזק גם בממשלה הלאומית הבאה יחזק את עם ישראל, את מדינת ישראל.

תודה, אדוני. אני מבקש להקפיד על הזמנים. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. אחריו, שולי מועלם-רפאלי, חברת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הכלכלה.

חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני השר, האמת היא שאנחנו מסיימים, ברמה האישית אני מסיימת ברגשות מעורבים. אכן, הייתה קדנציה מעולה של עשייה משמעותית, ימנית, לאומית, נשית, חברתית, שעסקנו בה בכל הכוח, אבל דברים רבים לא הגיעו לכדי סיום. גם כשהצלחנו להעביר את חוק ההסדרה והצלחתי למנוע את אותה אפליה בלתי נסבלת ביחס לתושבים ביהודה ושומרון, לא הצלחנו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, זאת המשימה המרכזית, כדי ליצור שם שוויון זכויות ולא רק שוויון חובות לאזרחים היהודים. ולכל אלה ששואלים שוב ושוב: מה תעשי עם 2 מיליוני פלסטינים בשטחי A ו-B?

אפילו אני, שחושבת שנכון להחיל ריבונות בכל יהודה ושומרון, אומרת: נתחיל צעד-צעד ונחיל ריבונות בשטח C, ונאפשר ל-40,000 או 50,000 ערבים שגרים שם להיות אזרחים או תושבים לפי רצונם, ולבחור ולהיבחר במדינת ישראל. אבל הגיע זמן

חבריי היקרים, ובלי ריבונות ביהודה ושומרון אנחנו לא נצליח ליצור שוויון זכויות אמיתי לאזרחי מדינת ישראל. לפני הדאגה לזכויות של הפלסטינים ושל המסתננים בדרום תל אביב, אני מציעה לחבריי מהשמאל להתחיל לדאוג לזכויות של אזרחי מדינת ישראל שגרים ביהודה ושומרון. הצלחנו להעביר את חוק הלאום. אם למישהו היה ספק שזאת מדינת הלאום של העם היהודי, הספק הזה נגמר. זאת מדינת הלאום של העם היהודי. היא יהודית ודמוקרטית. יש פה אזרחים שווי זכויות. אף פעם, חברת הכנסת חנין זועבי, לא תקבלי פה, במדינה הזאת, זכויות לאומיות, כי זאת מדינת הלאום של העם היהודי. ואנחנו גאים באזרחים שנאמנים למדינה ואנחנו מחויבים לכל האזרחים לשוויון זכויות, אבל לא יהיה פה שוויון זכויות לאומיות. זה לא יקרה. וברוך השם, קידמנו את בית החולים השיקומי בפוריה. אני מזכירה לכולנו שרק בכנסת הקודמת הצלחנו לבנות את בית החולים השיקומי בנגב, לתפארת מדינת ישראל, במרחב השיקומי של עלי נגב. וככה נמשיך לפעול, חבר הכנסת אלי אלאלוף, חבר הכנסת מוטי יוגב, חברי כנסת נוספים וגם אני, כדי לחזק את בית החולים השיקומי בפוריה וליצוק בו את אותו תוכן של מטפלים מגוונים, ויש לנו אחריות לזה. אבל עדיין, לצערי, פער בלתי נתפס בין המרכז לפריפריה.

ואני מבקשת לסיים. עשינו אתמול צעד אדיר להיותה של מדינת ישראל ערכית יותר. העברנו בקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה את החוק להפללת לקוחות זנות ושיקום נשים במעגל הזנות. אני מבקשת כאן להזכיר את חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, שהתחילה את התהליך הזה לפני כ-15 שנים, ואני זוכה, יחד עם כולכם, להביא אותו לכדי סיום. בעזרת השם, כשנצביע עליו בשבוע הבא, כולנו נוכל להגיד לילדים ולנכדים שלנו שהבאנו את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית להיות ערכיים יותר, יהודיים יותר, אנושיים יותר, מוסריים יותר. מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה. תודה, גברתי, חברת הכנסת מועלם. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת אלאלוף. איזה מספר חברת הכנסת בן ארי? בפריימריז? לא. 53 מתוך 82. עוד לא מריחים את הסוף, אמיר. את הסוף של הכנסת הזאת כן, אבל לא של הנאומים. עוד שעה וחצי. אם כולם ידברו. מקסימום שעה וחצי, נגיד שעה ו-40. נכון.

אנחנו היום הולכים לפזר הכנסת העשרים. הרגשות כאן בקהל הם אצל חלק שמחה, וחלק גם עצובים. חלקנו נחזור, חלקנו לא, אבל היה לי חשוב להזכיר את כל אותם דברים שעשינו בקדנציה הזאת, כי יש נטייה לומר כל הזמן שהממשלה הזאת לא עשתה כלום. חלק אפילו מרחיקים לכת לקץ הדמוקרטיה. ולכן חשוב לי, ואני מניחה שחבר הכנסת אלאלוף יגיע אחריי וגם ידבר על כל הדברים הנהדרים שעשינו בממשלה הזאת לטובת אזרחי ישראל, למרות שאני מרגישה שכל הזמן יש כאן אנשים שנוטים להשמיץ. אפילו אם נלך רק לשבוע שעבר, להחלטת הממשלה האחרונה, שהחליטו, ובצדק, השרים, רווחה, אוצר וחינוך, לתת לכנפיים של קרמבו, אבל בעיקר לילדים עם צרכים מיוחדים, את האפשרות ללכת לחינוך הבלתי-פורמלי. עמותה שלפני חודש הייתה בסכנת סגירה, עם 3 מיליון שקלים, בקרוב מאוד לא רק שלא תיסגר אלא תגדיל את הפעילות שלה. ציינתי גם אותך.

והאירוע הזה זה רק אחד מתוך מאות החלטות לטובת הציבור. 40 מיליון שקל. את הילדים, תאמין לי, השר כץ, שאני פרגנתי לאילן, שלך. מירב, למה הם היו בסכנה? את מדברת איתי על פרוצדורה. עזבי,

אתם טובים בלדבר ואנחנו טובים בלעשות. בזמן המשמרת שלכם לכנפיים של קרמבו היו שלושה מיליון שקל, במשמרת הזאת הם יהיו עם 40 מיליון שקל. הפלא ופלא. תלמדי עובדות.

אבל כנפיים של קרמבו זה רק הישג אחד מתוך מאות הישגים.

גם בנאום שלי מלפני שבועיים את חייכת, ושאלתי אותך: למה את מחייכת? ואמרת לי שזה בגלל החוקים שאת הצלחת,

מהאופוזיציה, להעביר בקדנציה הזאת. שלא נדבר על חוק האומנה, שלא נדבר על כל כך הרבה חוקים טובים שתכף גם אלאלוף ידבר עליהם כשיעלה,

ויספר על הפעילות שעשתה הממשלה הזאת למען נכים, שהקצבה שלהם לא עלתה שנים, גם במשמרת שלכם, למען קשישים, למען משפחות חד-הוריות, למען צעירים בסיכון. מאוד מאוד קל לבוא ולומר מה הממשלה הזאת לא עשתה, אבל מאוד חשוב להדגיש מה הממשלה הזאת עשתה, בעיקר לאוכלוסיות הכי מוחלשות במדינה.

תודה, גברתי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אלי אלאלוף. עד שלוש דקות. תודה, מכובדי היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נפרדים היום מממשלה שרק העמיקה פערים, אתה לא מקשיב לנאום שלי. התעלמה, והזניחה את החברה הערבית,

ופעלה רק, החברה הערבית בקדנציה הזאת, תגיד לי,

אולי תקשיב ותגיד שחבר הכנסת צודק במה שהוא אומר. הממשלה הזאת עקרה יישובים והרסה בתים של ערבים בדואים בנגב למען הקמת יישובים ליהודים. האם אתה מאשר, מכובדי השר כץ? עקרתם את היישוב אום אל-חיראן כדי להקים את היישוב חירן, הרסתם בתים של בדואים שם כדי לבנות בתים ליהודים. ממשלה שהרגה אזרחים בדואים בדם קר, תגיד לי, אתה לא מתבייש? על לא עוול בכפם. אתה לא מתבייש להגיד שהממשלה הרגה? הרגתם את יעקוב אבו אלקיעאן. הרגתם את סאמי אל-ג'עאר.

הנשים שלך בלבלו לך את המוח? תודה,

ממשלה אשר מנעה, אדוני

הוא לא יכול להגיד שהממשלה הרגה אזרחים. מנעה מעשרות אלפי אזרחים, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

אתה אמור להיות פה? ממשלה אשר מנעה מעשרות אלפי אזרחים ערבים בדואים, הוא אמור להיות פה?

כן, אני מודה לך. אני מודה לך, אדוני. ממשלה, אדוני היושב-ראש, לא להפריע. אתה, אשר הכניסה לכלא אתמול, הכניסה

תודה, אדוני. (הו, אחים, ) יאללה, רד למטה. רד למטה.

( אנחנו אומרים שהרשימה המשותפת תמשיך.) ואני אומר לאורן חזן, תודה, אדוני. וגם לאחרים, נא לסיים.

והיא תמשיך

הוועדה שחברי שר הרווחה השאיר לי, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לא ידעתי כמה היא חשובה וכמה היא מדהימה, וכמה אפשר לעשות דברים. אז קודם כול, תודה שוויתרת על זה. 2. אני רוצה להגיד לכם, בכמעט 1,000 דיונים, שאת רובם, 90%, ניהלתי, אנחנו הצלחנו להעביר עד אתמול 103 חוקים, מכל סיעות הבית. אני חייב להגיד שחוץ מבשבוע האחרון לא קיבלתי שום הנחיה לפסול חוק זה או אחר מפני שזה בא מהקואליציה או מהאופוזיציה או מאנשים שכאילו לא מתאימים לנו בקואליציה. אני גם רוצה לציין שהעברנו 193 תקנות ששנים רבות הזניחו, שזה בדרך כלל קשור לאוכלוסיות הכי חלשות, כי אלה שמפעילות לובי ידעו להעביר כל תקנה שהם רצו. אני חייב להגיד לכם שזה היה נפלא לראות את שיתוף הפעולה בין כל הסיעות. אני רוצה לקחת דוגמה אחת: כשהתחלנו להתמודד עם הנושא של תאונות עבודה בענף הבנייה, אני חייב להגיד, לא הבנתי כלום ממה שדיברו. ואז הסתכלתי על שני חברים שהיו בוועדה, על עבד אל חכים חאג' יחיא, המהנדס היחיד בכנסת הזאת, ואיל בן ראובן, שכאלוף מבין בהפעלת מערכות גדולות. הצעתי שנקים ועדה משותפת.

ארבעה חוקים עברו, מתקנים, ושר הרווחה והעבודה,

הודה שהצוות של הוועדה עשה עבודה מדהימה. ועדות המשנה האלה אפשרו לנו לקדם הרבה נושאים. אני רוצה לציין, ולא אתן לכם מספרים, כי זה נהפך לזול: לא שכחנו בכנסת הזאת לא את הקשישים, לא את הקשישים שזקוקים לסיעוד, לא את הנכים, לא את נכי צה"ל, לא את המשפחות השכולות, לא שכחנו את הגיל הרך, התמודדנו עם בעיות של נוער, התמודדנו עם בעיות קשות של בריאות, מתמודדים גם עכשיו עם הנושא של תעסוקה, קצבאות והחלטות של הביטוח הלאומי. ואני רוצה להגיד לכם, בכול עסקנו, ועסקנו במספרים מדהימים, וזה לא מספיק. אני רוצה לציין: זה לא מספיק, כי מי שיבוא אחרינו יצטרך להמשיך, אבל הוא לא יכול לסגת, הוא רק ישפר את התנאים של כל האוכלוסיות החלשות של המדינה, ואנחנו מדינה שלא יכולה לסבול, לא בערכים שלה, לא בדתות של חלק מאיתנו, של כולנו, אנחנו לא יכולים לסבול פער כזה בין שכבות, וחלשים, ועוני.

אני רוצה לסכם ולהגיד לכם: אני, כפי שהבטחתי, באתי לקדנציה אחת, נשלחתי בעצם בלי שהוא ידע את זה על ידי חברי מאיר כהן, ביום שהטיל עליי הכנת דוח למלחמה בעוני. לא ידעתי מה זה פוליטיקה, לא עסקתי בזה, ולהתחיל בגיל 70, זה נראה קצת מוגזם, אפילו חוצפה. אני מודה לך, מאיר. ואני מודה למשה כחלון, שבא והציע לי: תבוא, תתעסק במה שאתה אמרת שאתה תעשה. אז אני רוצה להגיד לכם, ומאיר מכיר את המספרים במדויק: כשחשבנו, בדוח העוני, שהמדינה תשחרר 4, 5, חלמנו על 6 מיליארד שקל בשנה, הממשלה עד עכשיו שחררה 34 מיליארד שקל, מספרים של הכת"ף של הכנסת, לא שלי. ואני מאחל לכם, חברים, תעשו חשבון נפש,

תעשו חשבון נפש, כי אפשר לעשות הרבה יותר כשניגשים לבעיות,

ואני לא מטאטא אף אחת, לא גזענות, לא אפליה, לא שכחה של אוכלוסיות שונות. בואו תנסו להתמודד עם הבעיות האלה בשלווה הנדרשת, תודה. כי בשלווה יש יותר יצירתיות מאשר בכעס ובסבל שאתם גורמים בדרך כלל בהחלטות שפוגעות באחרים. תודה רבה. תודה, אדוני אלי אלאלוף, ובהצלחה בהמשך. ה-grace שחבר הכנסת אלאלוף קיבל פה על נאומו האחרון, לא תקבלו אותו, השאר.

חברת הכנסת רחל עזריה, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

אנחנו באקוניס. איזה אלוף. השר אלי כהן. חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה, אדוני. אל תדאג, אנחנו נאפשר לו דקה, ואז נתחיל לך את הזמן. כולנו מחבקים את אלי אלאלוף היום ומאחלים לו בהצלחה. יש לי הרגשה שהוא יעשה עוד כמה דברים אחרי זה. חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מפזרים היום את הכנסת והולכים לבחירות. אולי כדאי לענות בין מה למה בוחרים, כי בחירה היא בין שני דברים, ואנחנו צריכים לבחור בין ממשלה, הממשלה הנוכחית, שעוד פעם תיקח את הכסף שלנו ותוציא אותו על הדבר היחיד שעליו היא באמת יודעת להוציא כסף, על עצמה, על העסקנים שלה, על האינטרסים שלה, על המטוס שלה, על הפינוקים שלה, על חברי המרכז שלה, או שתהיה פה ממשלה אחרת, שתוציא את הכסף על הדבר היחיד שחשוב באמת, וזה אזרחי מדינת ישראל: על מעונות יום, ועל זוגות צעירים, ועל דיור, ועל כל מה שבאמת חשוב לאנשים אמיתיים, שלא מכירים את הבניין הזה מבפנים, ולא יושבים במזנון ומטפלים באינטרסים שלהם, בין הממשלה הנוכחית, שתמשיך,

חס וחלילה, לחוקק חוקים שמפרקים לאט-לאט את הדמוקרטיה הישראלית, את כל מה שבאמת חשוב לנו, לבין ממשלה אחרת,

שתחוקק בשביל לחזק אותנו ולחבר אותנו ולהפוך אותנו לחברה אחת, בין הממשלה הזאת, שעוסקת רוב זמנה בלהעליב, להעליב להט"בים, להעליב נשים, להעליב שמאלנים, להעליב מוסלמים, להעליב רפורמים, להעליב קונסרבטיבים,

להעליב שוטרים, להעליב את מפקדי צה"ל, למען השם לבין ממשלה בראשותי שתשמור עליהם, שתשמור על כל האנשים האלה מפני העלבון המתמשך הזה, ותשמור גם על חרדים, ותשמור גם על מתנחלים, ותשמור גם על ימנים, ותשמור גם על כל מי שלא מסכים איתי. כי אתם לא יכולים מהבוקר עד הערב לספר כמה אתם אוהבים את המדינה אם אתם שונאים את רוב האזרחים שחיים בה, אם אתם עושים ככל שביכולתכם לפרק את רוב האזרחים שחיים בה. אנחנו הולכים לבחירות בין הממשלה הנוכחית לבין עתיד הילדים שלנו, ובין הפוליטיקה הכי קטנה למדינה הגדולה והמופלאה שיש לנו כאן, ובין השחיתות וקלקול הערכים הישראליים המקוריים, שבראשם עומדות החברוּת והרעוּת והיכולת לבנות משהו ביחד. אנחנו הולכים לבחירות, ובנימין נתניהו בבחירות האלה יעשה את הדבר היחיד שהוא באמת יודע לעשות: הוא ידבר על אנחנו והם, וכל מי שאנחנו, הוא

צריך לשנוא אותו ולכעוס עליו.

לחלוטין. האם פעם אחת, בדברים, תודה, חבר הכנסת חזן. והאפשרות השנייה היא ממשלה בראשותי, שאומרת: יש רק דבר אחד, רק אנחנו, אתה לא מוצא את הכיסא במליאה.

הישראלי שמאפשר חיים משותפים. תודה רבה.

איזה ממשלה אתה רוצה לנהל? אתה בקושי מסוגל לנהל את המפלגה שלך. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. על מי אתה עובד? אתה לא מסוגל להחזיק, אורן חזן, אני מתאפק מלקרוא אותך לסדר. אתה לא מסוגל להחזיק, מה אתה מסוגל? מה אתה מסוגל,

יהיר לפיד. אלוף העולם.

אתה זגזגן לאומי.

חברי הכנסת, מיקי, אתה מזין את זה. אתה מזין את זה. איזה כיף היה לנו בלעדיו, קצת.

היה לכם שקט

תודה, אדוני. חבר הכנסת יואב בן צור, יש לי הרגשה שאתה לא תקבל הפרעות מחבר הכנסת חזן, אז בבקשה,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, הגענו לאחת הנקודות החשובות והמהותיות בדמוקרטיה, וכעת אנחנו מחזירים את המנדט לציבור הישראלי ולשיקול דעתו. אך חשוב לציין: הממשלה הנוכחית הצליחה לעמוד במצבים משתנים רבים, במשברים, ולהשלים כמעט קדנציה שלמה. כל זה לא היה קורה אם ש"ס, חברי יש עתיד, חיים, לפחות קצת אנחנו

חבר הכנסת לפיד, נא לשוחח בחוץ, בבקשה. אתם מפריעים. כל זה לא היה קורה אם ש"ס בהנהגת שר הפנים, הרב אריה דרעי, הייתה יושבת באופוזיציה, בדומה לממשלה האנטי-חרדית שקמה כאן לפני שתי קדנציות בלבד. אותה ש"ס הממשיכה את דרכו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרואה את טובת הציבור הישראלי לנגד עיניה, והייתה מבין הראשונות להשקיע תקציבים קואליציוניים עצומים למען הורדת מחירי התחבורה הציבורית והמים, החשמל, ש"ס, אשר טיפלה בפניות ציבור רבות, כן, כן, של ציבורים שמעולם לא בחרו או יבחרו בה, ש"ס, שחיזקה את הצביון היהודי ברגעים מאתגרים ונלחמה נגד "שיטת מצליח", המבקשת להפוך את ארץ ישראל למדינת כלל אזרחיה, ואת שבת קודש, ליום השיפוצים הלאומי,

שהצליחה לצמצם את פעולות הטרור וחילול הקברים בהר הזיתים, סבסדה קייטנות בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, הובילה ומובילה רפורמה בהוצאה לפועל להסדרת הליכי גבייה הוגנים,

שידעה לנהוג בתבונה ובאחריות במצבים ביטחוניים רגישים ולא להשתמש במידע ביטחוני ובתקופות ביטחוניות מאתגרות ככלי סחר לתיקים.

אשר מנהיגה בחר להיות המבוגר האחראי בממשלה גם במצבים שכמעט שלא הייתה ממשלה,

שהייתה מרוכזת בעשייה ציבורית ענפה ולא הושפעה לרגע אחד מסקרים ופרשנויות פוליטיות, מרתקות ככל שיהיו, ש"ס, אשר באזכרה הקודמת למרן בחרה להזכיר לראש הממשלה נתניהו את סוגיית העלאת קצבאות הנכים, עקבה ודחפה כל שלב בתהליך, גם אם התוצאה היא תוצאת ביניים ויש להמשיך ולפעול בנושא קצבאות הנכים,

אשר התמידה בערכיה אך לא פסחה לרגע אחד על הידברות בכבוד ההדדי,

שהוכיחה עד כמה הציבור מאמין בה גם בבחירות לרשויות המקומיות, והתברכה בהישגים מרשימים כמעט בכל רשות מקומית,

אשר רוב אם לא כל סיעות הבית שיושבות כאן היו רוצות ומייחלות לשבת איתה בממשלה הבאה. אומנם הכנסת מתפזרת ואנחנו צועדים בנחישות לעבר בחירות,

אך אותה ש"ס לא שכחה ולא תשכח את המחויבות הציבורית שלה, את הערכים, גם בימים אלו, ותמשיך להיות כתובת לכל אזרח ואזרח. בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליושב-ראש התנועה ושר הפנים, הרב אריה דרעי, על הדרך שבה מנהיג את התנועה, ממלכתיות לצד עשייה בלתי פוסקת, מתוך אהבה ונאמנות לתורת ישראל ולעם ישראל על כל גווניו. ותודה לציבור אשר בחר בנו ולחבריי בבית הזה, שידעו ברגעי האמת להתעלות על פוליטיקה צרה ולבחור בעשייה ציבורית וחברתית משמעותית.

תודה, אדוני. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום מתפזרת הכנסת העשרים ומדינת ישראל הולכת למערכת בחירות. ב-9 באפריל נבקש את האמון של ציבור הבוחרים הישראלי, ונבקש ממנו להמשיך להנהיג את המדינה הזאת, שכל כך יקרה לכולנו. אנחנו כאן בתנועת הליכוד מביאים גיליון מאוד מרשים של הישגים לציבור הבוחרים הישראלי. אני גאה לומר שבמשמרת שלנו במשרד החוץ ייצרנו שינוי חשיבה ומיקדנו את העיסוק בישראל כמעצמה עולמית עולה. במשך שנים ארוכות עסקו במשרד החוץ באובססיה בפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני ממקום של התנצלות, ממקום של תפיסת עולם של תוכנית עבודה לא ישימה, ובעיקר תבוסתנית, שקראו לה "תוכנית שתי מדינות לשני עמים". לשמחתי, בקדנציה הזאת שמנו סוף לרעיון הזה. לא תהיה מדינה פלסטינית כל עוד אנחנו בשלטון. אנחנו מאמינים בזכותו המלאה של העם היהודי על ארץ ישראל, ובמשרד החוץ פעלתי כדי לדאוג לכך שיפסיקו להשתמש במסמכים רשמיים, וכל נציג רשמי של מדינת ישראל, במילה "כיבוש". לא כבשנו מעולם, לא לקחנו ארץ זרה מעולם. זאת ארץ אבותינו, ושבנו אליה. אני גאה לומר שבקדנציה שלנו זכינו לראות את המעמד של ירושלים כבירת ישראל הולך ומתחזק. במשך 70 שנה, מאז קבע דוד בן-גוריון את בירת ישראל באותו חנוכה היסטורי, בניגוד להחלטת האו"ם, כל מדינות העולם בחרו למקם את השגרירויות שלהן בתל אביב. בקדנציה הזאת הצלחנו לשנות את הגלגל, סוף-סוף יש הכרה בירושלים כבירת ישראל מהגדולה במעצמות העולם והחברה שלנו, ידידתנו הגדולה ארצות הברית. שגרירות אמריקנית ראשונה מוקמה בבירה בשנה שעברה, ואחריה התחיל מהלך, תוכנית עבודה, שאני שמחה לומר שהייתי מהמעצבים שלה במשרד החוץ, והגיעו בעקבותיה גואטמלה,

שהקימה את בית צ'כיה, ודגל אירופי ראשון התנוסס בבירה, בקרוב תעבור לכאן שגרירות ברזיל, רומניה וגאורגיה הן מדינות שהתחלנו איתן בהליך של דיאלוג. כל הדברים הטובים האלה קרו והתרחשו בקדנציה הזאת. לא שכחנו את האיומים. המשכנו להילחם באיום האיראני, והבאנו את ההחלטה החשובה של החזרת משטר הסנקציות על המשטר האיראני, שממשיך לטעון שהוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, ולפתח גם את ההשתלטות על האזור בפעילות טרור,

לצערנו הרב, ממשיך לשאוף להשגת נשק גרעיני. ואחרי כל זה, אני רוצה לפנות אל הבוחר הישראלי ולומר לו: הרבה מאוד מפלגות חדשות קמות. יש עכשיו קרב בשמאל הישראלי שקוראים לזה "גנרל נולד"; ראיתי שכמה רמטכ"לים שמו את התמונה שלהם בפוסטר גדול ורוצים שהם ירוצו.

אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אמר את זה יפה איתן כבל היום בבוקר, חבר הכנסת איתן כבל, הוא אמר שכל מי שמתגעגע לאהוד ברק, אז הוא ממליץ לו לחשוב פעמיים, כי הוא לא היה הולך לרופא שניסה להרוג אותו פעמיים פעם נוספת. אתם צריכים להבין שלא מהגנרלים תבוא לכם הישועה, לא מאותם אנשים שהם כוכבים שנולדים לרגע ומתפוגגים. תבוא לכם הישועה משינוי האידיאולוגיה ומהקשב לציבור הישראלי, שרוצה כלכלה חופשית ומדיניות ימנית. אני מודה לך. תודה, סגנית השר חוטובלי. חבר הכנסת מרגי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת נהרי. אחריו, חבר הכנסת יצחק וקנין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי כבוד השר, אנחנו התכנסנו היום במסגרת הצעת החוק התפזרות הכנסת, ואז יש אפשרות לדיון אישי, שכל אחד עולה ופורס את משנתו הפוליטי. אני אומר לכם, זכיתי, בוא נאמר: זכיתי, בסדר? לשמוע כאן חלק מהנאומים של מפלגות האופוזיציה. אני אומר לכם את זה לא כמי שעכשיו חבר בקואליציה ולא יודע מה זה אופוזיציה, מתוך חמש קדנציות שאני בכנסת, זכיתי גם להיות פעמיים באופוזיציה, אבל אני הייתי מצפה, מותר בתעמולת הבחירות

מה ההבדל ביני לבין זולתי, מה הבדל בין המפלגה שלי למפלגה השנייה, מה אני הייתי עושה לעומת מפלגת השלטון. אבל אני עומד פה, שומע נבחרי ציבור מכובדים בדרך לנאום הפוליטי, לנאום לתעמולת הבחירות שלהם. אם הייתי מצייר את המחזה, לקחו דלי עם צבע שחור וצבעו הכול בשחור. הכול בשחור. ארבע שנים הממשלה הזאת עשתה רק הרס וחורבן. לא נעשה שום דבר פה. הצמיחה, זה לא הממשלה, זה נס. פתאום אין הדתה, מאמינים בניסים, הביטחון, אין הדתה. ניסים. במקרה של הממשלה הזאת, הביטחון זה בגלל ניסים, יצא,

עשו. רבותיי, יש הרבה על מה לבקר את הממשלה הנוכחית, אבל יחד עם זאת, הממשלה הזאת, שמרכיבות אותה כל מפלגות הקואליציה, יש לה הישגים רבים בתחומים רבים. ואני אקח את הנושא שכולם אוהבים לדבר עליו עכשיו, וזה יוקר המחיה. יש יוקר מחיה. יש חזירות של תאגידים.

אבל עם יד על הלב, יש ממשלה שלקחה את הנושא הזה, ותיתנו לה ציון, איזה ציון שתיתנו לה בקטע הזה, שלפחות התמודדה, ניסתה להתמודד. הייתה ועדת הרפורמות בתחילת דרכה, נגעה בזה, יש משרד האוצר, ששיתף פעולה עם כל שותפות הקואליציה, וסיפק את המענים לכל הסוגיות החברתיות שהשותפות הקואליציוניות דרשו?

היה?

בקדנציה הזאת היה, מה לעשות. אפשר לומר, אפשר גם לומר את זה, ואפשר לומר מה העוולות של הממשלה הזאת.

לבוא לעמוד כאן, אני מסיים.

לבוא לעמוד כאן ולצבוע הכול בשחור זה לא עוול לליכוד או עוול לש"ס או עוול לבית היהודי או לכולנו, זה למנוע טוב מהאזרחים. כי אנחנו מונעים מהם את האמת האמיתית, שהייתה כאן ממשלה טובה, והגיעה לסוף דרכה, והולכים לבחירות, והעם יאמר את דברו, וטוב שכך.

תודה, אדוני. חבר הכנסת נהרי, לא פה. חבר הכנסת וקנין, לפני זה, אני פספסתי את השר אקוניס, אז רק השר אקוניס, ואתה, אם אפשר. בבקשה, אדוני, שלוש דקות יש לך. אני מתנצל, חבר הכנסת וקנין. עוד שלוש דקות. אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש. חברות וחבריי הכנסת, השר כץ, האורחים, אדוני היושב-ראש, הפור נפל ובעוד כמה שעות הכנסת העשרים, שמילאה כמעט ארבע שנים מלאות, תתפזר. זה לא עניין של מה בכך, ודאי לא בעשורים האחרונים, וכל המדברים על הקדמת הבחירות צריכים לבוא ולדייק, לומר: הקדמת הבחירות מן המועד החוקי, אשר נקבע לנובמבר 2019. אדוני היושב-ראש, כמה דברים שהם בהמשך לדיון בשיח הציבורי, וגם לשיח שהיה פה בשעות האחרונות.

אני שומע בשעות האחרונות שישנם ניסיונות של אישים בשמאל המפה הפוליטית להקים גופים חדשים כדי לנצח את נתניהו והליכוד.

אני אגיד לכם למה אתם כושלים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם: זה לא בגלל האישים, זה לא בגלל השמות, זה לא בגלל הסלבריטאים, זה בגלל העמדות. זה בגלל שכשאין עמדות ברורות שהציבור מבין אותן לא מקבלים מנדט מן הציבור להקים ממשלה, להרכיב קואליציה, לא מקבלים את אמון הציבור.

אדוני היושב-ראש, פעם אחר פעם,

על המושגים של הסכנה לדמוקרטיה, והפאשיזם, והידרדרות השיח הציבורי בישראל, בעקבות מי, חבר הכנסת טיבייב? גם זו שאלה שצריך לשאול. כשאין עמדות, כשאין תפיסות עולם, כשאין אידיאולוגיה, אין ציבור שמצביע לך, אולי קצת, אולי בשוליים, אבל בוודאי לא כזה שיכול להביא אדם, איש או אישה, להרכיב ממשלה. אדוני, אני שומע, ובזה אני אסיים, אני שומע רבות על אדם שאיננו נמצא בבית הזה, בכנסת הזאת, שמדברים בו כהבטחה גדולה לבחירות הבאות. האיש היה ראש המטה הכללי של הצבא, רב-אלוף בני גנץ. אין מצב שאדם יגיע לבית הזה בלי לחשוף את עמדותיו, בלי לומר לציבור מה הוא חושב בעניין המדיני, מה הוא חושב על שתי מדינות לשני עמים, בעניין הביטחוני, מה עמדתו בעניין רמת הגולן או בעניין עוטף עזה, מה עמדתו בעניינים כלכליים-חברתיים, מה עמדתו בעניין העברת השגרירות לירושלים, מה עמדתו בעניין יוקר המחיה, מה עמדותיו בעניין מחירי הדיור. והוא יהיה שר הביטחון בממשלת נתניהו. הדבר הזה, אדוני היושב-ראש, אני קורא לו, אם הוא אכן מתכוון להציג את מועמדותו בראשות מפלגה פוליטית, פשוט מאוד לחשוף את עמדותיו, לומר לציבור מה העמדות שלו בשלל התחומים שאני עכשיו ציינתי,

ואתם תראו בדיוק, אדוני היושב-ראש, כפי שקרה בעבר: כאשר אדם לא אומר כלום הוא במספר גבוה של מנדטים, כאשר הוא מתחיל לחשוף את עמדותיו, מספר המנדטים יורד, בעיקר כאשר העמדות הן שמאלה מהמרכז. תודה. תודה, אדוני השר.

חבר הכנסת וקנין, בבקשה. תענה לו, הוא הקשיב.

שאלה. אחריו, חבר הכנסת מלכיאלי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לי הצעה פרקטית אליכם, ואני מוכן להתערב שאם אנחנו עושים את זה, אין סיכוי שהכנסת הזאת תתפזר. אני שומע דיבורים, עולים לפה חברי כנסת, משמיצים, אומרים דברים קשים, אבל אם אנחנו נעשה הצבעה חשאית בפרגוד, 100 חברי כנסת יצביעו נגד הקדמת הבחירות. אתם מוכנים להתערב?

תדברו גבֹהה גבֹהה יצא עָתָק מפיכם." יש מצב שיותר מ-100. אני אומר לך, יותר מ-100. יותר מ-100, חוץ מה-11 של יש עתיד, אני לא בטוח, ואם עכשיו גנץ בא, אני לא בטוח שגם אתם לא תצביעו. אני אומר את זה ברצינות. חבר'ה, אל תעשו שרירים.

אני רוצה להגיד פה ככה: אתם באיזו אופוריה. חצי ממפלגת העבודה לא חוזרת לפה,

בגלל, אתם יודעים, ששם כל המחוזות קולטים את חברי הכנסת החדשים, וזה תלוי גם איזה מספר יהיה להם. ואני שואל אתכם, אנחנו כולנו רואים את המציאות מול עינינו אבל אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת, מה שנקרא,

זאת המציאות הפרלמנטרית. ואני יכול להגיד את זה יותר מכל חבר כנסת אחר,

שבשבע-שמונה הקדנציות שאני פה לא זכיתי שתהיה קדנציה אחת מלאה, בטח איזה שנתיים-שלוש, שנתיים וחצי-שלוש. תארו לעצמכם, אני 23 שנים בכנסת, שמונה קדנציות. תחשבו איפה, הייתי צריך להיות 32 שנים פה לפי השיטה הרגילה, רק מה,

יש לנו איזו תולעת בגוף שלוקחת אותנו, כי האגו שלנו, ואנחנו עולים לפה באיזו גאווה, הכול מתפזר. אני יושב בישיבות עם חברים, אני אומר את האמת, אני לא סתם אומר את זה, אני יושב עם חברים פה וחלקם אומרים:

אני בפריימריז, עשרה מקומות, מה יהיה איתנו? איציק, אתה רוצה להמשיך? אתה חושב שהממשלה הזאת יכולה להמשיך?

את לא מבינה? אני לא רוצה להמשיך. אתה חושב שזה טוב לעם ישראל שהממשלה הזאת תמשיך? רגע, יש פה סקופ. יעל, יש פה סקופ. לא, אבל אני אומר לכם את האמת בפנים. האמת היא שהממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה.

תקשיבי, אני אומר את האמת. אם ייתנו לכם הצבעה חשאית, רובכם הגדול, לא תרצו להמשיך, לא תרצו לעזוב את הכנסת. אבל אתה מדבר מאינטרס אישי, אתה מדבר מאינטרס אישי.

אני לא מדבר מאינטרס אישי, אני אומר את האמת שלי, כי אני חושב שישנה אמת אחת לאמיתה. אנחנו משחירים את המציאות, לא משנה איזו ממשלה תהיה פה. אני לא חושב שהממשלה הנוכחית הייתה כל כך גרועה, לפי התיאורים שלכם. הכלכלה הישראלית לא מתמוטטת. מה עשיתם את הכול שחור? אתם הרי הייתם בממשלה הקודמת, ומה? אז אנחנו לא מסכימים. נא לסיים.

כי ממשלה באה וממשלה הולכת. ואני מאחל לכם שתמשיכו ותעלו ותצליחו. תודה רבה.

זה אולי הנאום האחרון שלך. זכינו להכיר אותך רק שש שנים. אתה איש, העניו שבאדם.

אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות והצלחה

אישרתי לך צעקה מהצד בשקט, כי כל מילה נכונה. בבקשה, חבר הכנסת מלכיאלי. עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כנסת ישראל היום מפזרת את עצמה, כמו שאמר חברי חבר הכנסת וקנין, מרצונה או שלא מרצונה. וכשאני מסתכל על ההישגים שלנו, של תנועת ש"ס, אני בא ומסתכל, מישיר מבט לאותם מאות אלפים ששלחו אותנו לכאן, ואני אומר לעצמי בגאווה גדולה: הבטחנו וקיימנו. אני אומר לעצמי בגאווה גדולה שש"ס יצאה לבחירות הקודמות עם הבטחת השקופים, והרבה אמרו לנו: בשביל מה אתם מתיימרים לנגוע בנושא שאף אחד לא רוצה לנגוע בו? וברוך השם, עם הסכם קואליציוני של ש"ס על נושאים מרכזיים ביותר, כמו נושא של 7% מהמשרות בנציבות שירות המדינה שאמורות להיות מיועדות לציבור החרדי. במשך שנים הבטיחו, אמרו לציבור החרדי: למה אתם לא משתלבים? למה אתם לא חלק מהעבודה? אבל כשבאו לעבוד, חסמו. וש"ס הבטיחה וקיימה, וגם החוק הזה עבר כאן בכנסת, ש-7% מהמשרות בשירות המדינה יהיו מיועדות לציבור החרדי. אי-אפשר להתעלם מהמיליונים הרבים מכספים קואליציוניים של ש"ס. אין תקדים לזה בכנסת שמפלגה העבירה מכספים קואליציוניים להנחה בתחבורה הציבורית, הנחה במחיר המים, רפורמות שלמות בארנונה.

אנחנו מסיימים כאן קדנציה בגאווה גדולה, ואומרים לאותם מאות אלפי שקופים: הבטיחו לכם ונתנו לכם. צריך להעלות על נס את פעילותו של יושב-ראש תנועת ש"ס, שר הפנים הרב אריה דרעי, שעשה מעשה אמיץ, מה שאף ראש מפלגה כאן לא הסכימה לעשות: לקחת כסף משלו ולהשקיע במקומות שהמדינה לא הסכימה להשקיע. אבל עם כל השמחה הזאת, עם כל אותם אלפי אנשים שנהנים ומרוצים, רפורמות ענקיות, צריכים לומר את האמת: יש דברים שלצערי ממשלת ישראל נכשלה בהם. בזה שסטודנט מקבל הנחה בתחבורה ציבורית ובחור ישיבה לא מקבל הנחה, זה כישלון, בזה שסטודנט מקבל הנחה בביטוח הלאומי ובחור ישיבה באותו גיל לא מקבל הנחה בביטוח לאומי, זה כישלון, בזה שילד חרדי שלומד במוכר שאינו רשמי בפיקוח של מדינת ישראל מקבל פחות ממה שמגיע לו, ויש התחייבות של מדינת ישראל שלא מקוימת,

ילד חרדי לא מקבל גן ילדים כמו ילד שאינו חרדי,

ואני רוצה לסיים בדבר שאני חושב שזה היה אחד הדברים הראשונים שטיפלתי בהם בכנסת, נושא המתמחים. אדוני היושב-ראש, גם אתה בעצמך טיפלת בנושא הזה. אלפי בתי אב שהשקיעו עשרות אלפי שקלים בלימודי משפטים, בצורה גסה הלכה לשכת עורכי הדין ומנעה מהם להתפרנס בכבוד, מנעה מהם את האפשרות להגשים את אותו חלום שיש להם, לפרנס את הבית בכבוד. אני מקווה שבדקות האחרונות שעוד נשארו לקדנציה הזאת נוכל להעביר את הצעת החוק לטובת אותם אלפי מתמחים שלמדו ועשו את כל המטלות שמוטלות עליהם, ולצערנו הרב, בגלל פוליטיקות פנים, הלשכות שלהם חסמו את הדבר הזה. השם יעזור שנחזור לכאן עם עוד הרבה רפורמות למען ציבור השקופים. מודים להשם על מה שהיה ומתפללים על העתיד.

תודה, אדוני. חבר הכנסת סידה.

אני רק אגיד לך שאנחנו קיבלנו הבטחה שהחוקים שמטפלים בנושא של המתמחים יעלו בניקוי שולחן בשבוע הבא, ובוא נראה אם הקואליציה ומיקי וכו' יעמדו בהבטחה שלהם. אני מסכים על חשיבות הנושא. חבר הכנסת סידה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים אלה תמלא שנה לכהונתי כחבר בכנסת ישראל מטעם תנועת ש"ס, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בראשות הכוהן הגדול חכם שלום הכהן שליט"א וחברי מועצת חכמי התורה, אשר העמידו את בני התורה כחומת המגן של עם ישראל. אני אנצל מעמד זה לבקש מכולם, לקראת מערכת הבחירות שלפנינו, להפנים שבני התורה הם-הם חומת המגן של עם ישראל בכל הדורות, ולכבד אותם בכל הכבוד הראוי, ולא לנצל את מערכת הבחירות הקרבה כדי לפגוע בבני התורה היקרים. ציינתי בהשבעתי שאני בעצמי שירתי בצה"ל במשך שלוש שנים, ועוד 25 שנה במילואים, במקומות הקשים והמסוכנים ביותר, שבהם איבדתי אף את מפקדי הנערץ, אלוף משנה אברהם חידו, השם ייקום דמו. חבריי לתנועה אף הם שירתו בצה"ל,

במגוון תפקידים, ביחידות קרביות, ולא בעיתון במחנה.

ילדיי כולם שירתו ביחידות המובחרות ביותר בצה"ל, ואחד מבניי אפילו נפצע בפעילות צבאית. ואדגיש שילדיי כולם,

למדו ברשת החינוך של תנועת ש"ס. בתקופה זו נחשפתי לפעילות חברי הבית הזה בחקיקה ענפה ומגוונת ובפעילות בוועדות, ואיכות העשייה ומהותה השאירו אותי פעור פה ומלא התפעלות, ובפרט בתפקידי כחבר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות חברי חבר הכנסת אלי אלאלוף, שכשמו כן הוא, אלוף בעשייה, אלוף ברגש חברתי, אלוף בתוצאות חקיקה. צר לי מאוד על החלטתו לסיים את פעילותו בכנסת. זהו הפסד ענק לי ולכל עם ישראל. בתקופה זו נחשפתי ליכולות המדהימות של חבריי לתנועה, החל מיושב-ראש התנועה, הרב אריה דרעי, האיש והאגדה, תלמיד חכם, עצום ואיש חכם שכמותו לא ידעה מדינת ישראל שנים רבות, הפועל ללא לאות, לילות כימים, כמבוגר האחראי בממשלה ובקבינט, שר הפריפריה, שר השקופים, שר בית התורה, אביהם של החלשים והמוחלשים, האיש שטבע את כל מטבעות הלשון האפשריות שהפכו לנכסי צאן ברזל, למושגי עשייה בממשלה זו, החברתית ביותר מאז קום המדינה.

עשייתו של הרב דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, ישר הדרך, שכל מי שנחשף לדברים שנאמרו לזכרו הבין את גודלו הערכי והחינוכי. להבדיל, בין החיים, בנו ינון, ממשיך דרכו, שיחד עם חבר הכנסת מלכיאלי, הצעירים שבחבורה בכנסת זו מוכיחים פה לכולכם,

שבבית מדרש זה שנקרא תנועת ש"ס גדלים אלופי חקיקה, שאת יכולותיהם המוכחות ספגו דווקא בבתי מדרש של תורה, והוכיחו לכולם שמחוקקים דגולים יכולים לגדול לא רק בבתי ספר למשפטים. יכלה הזמן, אך אי-אפשר בלי להזכיר את פעילותם הנמרצת של חבריי, ששמם יוצא לפניהם, והם מושא להערצה לכולם בבית זה, הלוא הם חברי סגן שר האוצר יצחק כהן, סגן שר הפנים משולם נהרי ויושב-ראש ועדת החינוך יעקב מרגי, שדאגו לכל המגזרים בישראל ללא הבדלי דת, גזע ומין. וגולת עשייתו של חבר הכנסת מרגי היא מחיקת האפליה בסמינרים לבנות, שהוסרה מסדר-היום הציבורי בעקבות פעילותו. ואחרון חביב, ידידי היקר יצחק וקנין, חברי לעבודת האדמה, חברי לשמירת גבולות הארץ, האיש שבגופו ובניסיונו ובתעצומות נפשו שמר על החקלאות בארצנו מפני אלו שחושבים שפה זה טקסס ושרק כמה חוואים גדולים יכולים להחזיק את החקלאות ולספק את כל צריכת המזון הטרי בישראל. צר לי על אלו שניהלו את משרד החקלאות בשנים האחרונות, שהחקלאים תלו בהם את יהבם, בהיותם בסך הכול אנשי התיישבות דגולים, אך לצערנו לא הצליחו לצאת מגבולות יש"ע ורמת הגולן בעשייתם ופגעו במשק המשפחתי.

ברצוני שכולם בבית זה, בהווה ובעתיד, יפנימו שאני וחבריי בתנועת ש"ס נדאג לשמור על מעמד המשק המשפחתי בחקלאות בכל יכולותינו המוכחות, ולדאוג שהחקלאות, שהיא אחת מאבני היסוד של שמירת גבולות הארץ ושל עתודות המזון של מדינתנו,

תודה לחבר הכנסת דני סידה. יעלה חבר הכנסת ינון אזולאי, ואחריו, חבר הכנסת אליעזר מנחם מוזס. שלוש דקות לרשותך, אדוני. ברשות אדוני היושב בראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו כולנו מפזרים את עצמנו לדעת. אני שומע מהאופוזיציה, שבאים, מה לא עשינו, אבל אני אגע קצת בנקודות שכן עשינו, ממשלה חברתית. תנועת ש"ס, שמובילה בממשלה הזאת בחברתיות, בשמירה על ערכים, על המסורת, תנועת ש"ס חרטה על דגלה לעזור לחלשים, לעזור למוחלשים. בקדנציה הזאת לבד תנועת ש"ס עשתה, עושה ותעשה תוכנית צדק חלוקתי ושינוי גבולות לחלוקה צודקת של הכנסות הארנונה מיישובים חזקים ליישובים חלשים, טבלת הנחות בארנונה, קייטנות בפריפריה, בנגב ובגליל על ידי שר הפנים והשר לפריפריה הנגב והגליל, הרב אריה דרעי, וכן לימודי אחר הצוהריים, yschool, על מנת לעזור לסטודנטים, וכמובן, ההובלה במאבק נגד הדרת חרדים ממקומות ציבור, מאירועים. החרדים הם חלק מעם ישראל, ומגיע להם ככל האוכלוסייה. השר אריה דרעי, בתור שר הפנים, שלל ממחבלים את התושבות שלהם ומנע את כניסתם של תומכי טרור לארץ. והחשוב מכול בקדנציה הזאת, שמורי, אבי ז"ל, היה שותף לכך: נלחמנו על מנת לשמור על המסורת בכותל המערבי, שלא ייכנסו ויחללו לנו את המקום הזה,

יבוא חוק גיור שאנחנו לא מאמינים בו, שמכניס עוד אלפים, אם לא מאות אלפים, ליהדות, שביניהם יש שאינם יהודים כלל. ולסיום, אני רוצה להגיד לכם, כנראה שלאחרונה נפתחה,

בימים האחרונים, נפתחה עונת גנבות הקרדיטים. אני רואה בעיתונים שכותבים שם ששר מסוים הוא שהביא את התחבורה הציבורית, הנחות במים. ואני רוצה להגיד לכם, רק להזכיר לכם, שמכספים קואליציוניים של תנועת ש"ס, ש"ס היא שהביאה את ההנחות בארנונה, את ההנחות במים ובתחבורה הציבורית, את שכר המינימום, את ההעלאה בשכר המינימום. אז אני מבקש מכם,

בואו נעשה משהו למען כולם.

אזרחי ישראל, תנו לנו את הכוח על מנת להמשיך בדרך הזאת של ממשלה חברתית. תנועת ש"ס חברתית, תנועת ש"ס למען הערכים והמסורת, למען עם ישראל. וחבריי חברי הכנסת, אנחנו יוצאים כרגע לבחירות.

אל תשתמשו בנו, החרדים, ככלי ניגוח. אנחנו לא נהיה כר חבטות של אף אחד. אנחנו חזקים. יש לנו את הדרך שלנו, יש לנו את ההנהגה שלנו,

אנחנו הולכים עם העשייה שלנו. מי שאין לו עשייה, שלא יהיה בקדנציה הבאה.

תודה לחבר הכנסת ינון אזולאי. יעלה חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, ואחריו, חבר הכנסת רוברט טיבייב. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש להוריד חצי דקה, אם אני אומר כמה מילים לזכותך, שמאוד מאוד מאוד מאוד חסר אתה בכנסת ישראל אחרי שהודעת כאלה מילים, שאתה לא הולך להמשיך. הוא הודיע, ואני יודע שהוא לא רוצה להמשיך,

ואנחנו מחזקים את ידיך, ויהודי כמוך צריך להמשיך כאן. הרב מוזס, זה שהוא לא רוצה לא אומר שהוא לא יהיה. אתה אומר: הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. הרב מוזס, זה מפרשת השבוע. משה רבנו אומר כך לקדוש ברוך הוא, אתה יודע. כן, נכון. איזו השוואה אתה עושה. איפה אני ואיפה, עפר לרגליו. למה אתה בוש, לכך נבחרת, כי אתה מתבייש, בשביל זה אתה נבחר. כן יהי רצון לך, יצחק ידידי היקר, יהודי שתרם רבות רבות לבית הזה.

אני רוצה להתייחס דווקא להחמצה של הקדנציה הזאת, וההחמצה היא בתחום פתרון מצוקת הדיור בכלל ומצוקת הדיור של החרדים בפרט. כאשר הממשלה חתמה על הסכמי גג עם הרשויות לבינוי, למעלה מ-150,000 יחידות דיור, 100,000 שקל מענק לכל יחידת דיור, אנחנו קיווינו לנצל את זה כשוט, את הסכמי הגג, ביקשנו מהאוצר לנצל את זה כשוט למען הקצאת דירות גם לציבור החרדי, כי אני חושב שמגיע גם לציבור הזה דירות, ומשרד השיכון גם אומר שחסרות במערכת הדיור לחרדים כ-100,000 יחידות דיור, ואנחנו יודעים את זה. תראו איך גרים, באיזה תנאים, באיזה מחסנים, באיזה תת-תנאים, באיזה חניונים, באיזה מקומות סוגרים קירות, ועוד קיר ועוד קיר, וגרות משפחות. באים עם סיפור הישראבלוף של מחיר למשתכן, שלא יודעים מתי, הרי הדירה הזאת תהיה גמורה בעוד כמה זמן, ובינתיים משלמים שכר דירה ארבע, חמש שנים, יותר מ-250,000 שקל, ואחר כך באים ואומרים: מחיר למשתכן,

אתה זוכה בסובסידיה של 200,000 שקל. שרפנו בינתיים 200,000 שקל על שכר דירה. מתי נראה את הדירות? 50% מההדירות, ההיתכנות היא רק בעוד חמש שנים, כך אתמול הודיעו, תסתכלו טוב, במצגת של משרד השיכון. אני הגשתי הצעת חוק שיחד עם מחיר למשתכן יהיה גם סיוע בדירות יד שנייה. יש כ-15,000 יחידות דיור כאלה ברחבי המדינה, ואפשר לרכוש דירות כאלה ולצמצם את הרשימה למחיר למשתכן. אבל אז לחש לי מישהו באוצר שדירות יד שנייה, המדינה לא מרוויחה שום דבר, אפילו לא מע"מ. השאלה שלי: רמ"י עשתה בהכנסות בשנת 2017 לא פחות מ-15 מיליארד שקלים. 15 מיליארד שקלים. רמ"י, רשות מקרקעי ישראל. למה לא לקחת את זה כמשק סגור ובזה לממן עזרה אמיתית? למה לא עוזרים בסיוע לשכר דירה? זה צחוק. מי שיש לו שלושה ילדים מקבל 1,750, בתנאי שהוא גר בדירה מסודרת, ולא במחסן, ובתנאי שמרוויחים בין 5,700 ל-7,000 שקל.

מה זה הסד הזה? מה זה הדברים האלה? רוצים שרק צד אחד ירוויח, או האבא או האימא, לא שני הצדדים. משפט אחרון. ואני רוצה לסיכום לומר: יוצאים לבחירות. אני מקווה שבעזרת השם ננצח בבחירות, ואז נדע לעמוד על המשמר. אבל אני מבקש: אנא, לצאת לבחירות ללא השנאה פנימית, ללא חלוקה למגזרים, ללא השנאה, מה שהיה בפעם הקודמת. ובעזרת השם נעשה וגם נצליח. תודה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת רוברט טיבייב. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. שמענו פה המון דברים, אבל קודם כול, אני רוצה להתייחס לעובדים והעובדות של הכנסת, לסדרנים, למאבטחים, לכל הצוות, ולהגיד להם תודה, ולפנות ליושב-ראש הכנסת ולמנכ"ל ולהגיד להם שיש להם צוות מצוין. אבל נחזור לענייננו. שעת חירום, כי לצערנו הרב, כל בחירות זה שעת חירום למדינת ישראל. זו המדינה שלנו וזו הארץ שלנו, וזה ברור שזה משפיע על כל ההיבטים, גם על יוקר המחיה,

גם על קליטת העולים. לי חשוב להגיד דבר מאוד חשוב: אנחנו שמענו שהקואליציה היא דורסנית, ובשביל לעצור את המרכבה הדורסת הזאת אנחנו לא יכולים להשתמש באיזו עגלה או טרנטה. אנחנו, כמו שאומרים, צריכים לבנות גוש חזק. אבל השאלה: מה זה הגוש הזה? אני ממש רוצה לפנות ליושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני ולהגיד לה: אם את רוצה באמת לבנות גוש חזק נגד הממשלה, את צריכה לא לדבר בסיסמאות. את צריכה לפנות ליאיר לפיד, לתמר זנדברג, לבני גנץ, לא לדבר עם טרנטות. ממש לבנות גוש, גוש חזק. רק עם גוש חזק באמת אפשר לעצור את הממשלה, כמו שאומרים, "ממשלה דורסנית". ואני בטוח שהמפלגה של דוד בן-גוריון, של משה שרת, של לוי אשכול, של גולדה מאיר, של יצחק רבין, של שמעון פרס, רבותיי, המורשת שקיבלתם, הפכתם אותה באמת לטרנטה. אני מאוד מקווה שגם הטרנטה הזאת בסופו של דבר תצטרף לגוש, גוש מאוד חזק. ובסופו של דבר אני באמת רוצה להודות גם לצוות שעבד איתי: נוגה וולף, אלה קוטליאר, אליסה רוקח והמפא"יניק האמיתי, המפא"יניק שהמדינה אצלו בראש ובראשונה, רוני גפני. תודה לך, רוני. כל הזמן אנחנו אומרים שקודם כול המדינה, אחר כך המפלגה ואחר כך אנחנו. חבריי חברי הכנסת, מפלגת העבודה, תחשבו קודם כול על המדינה, אחר כך על המפלגה ורק אחר כך עלינו.

תודה לחבר הכנסת רוברט טיבייב. תעלה חברת הכנסת שרן השכל, איננה. ג'מעה אזברגה, שלוש דקות, ואחריו, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רציתי קודם לברך את חברי מסעוד גנאים לסיום עבודתו הפרלמנטרית, ואנחנו נאחל לו הצלחה בכל דרך שיבחר. אין

אני רוצה לברך את חברי אלי אלאלוף, שבאמת, אם יש מישהו שהוא, השר יובל שטייניץ פה. שאפשר להצטער עליו בממשלה הזאת זה אלי אלאלוף. אנחנו עבדנו בהרמוניה מלאה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מברך אותך, אדוני אלי, ואנחנו עוד ניפגש, אומנם בבתי קפה, אולי בבאר שבע. אני רוצה לברך את פורום דו-קיום על כך שהיום בית המשפט הגבוה לצדק קבע שהם אינם מתפנים מהמבנה של עיריית באר שבע, שהוציאו צו לפנות אותם. זה המקום היחיד, מתוך 60 מוסדות שפועלים בבאר שבע, כל מיני ארגונים, שפועל לעניין של ערבים ויהודים ביחד. ראש העיר קיבל החלטה והוציא צו לפנות אותם, והיום בג"ץ פסק שהם לא מתפנים. אני רוצה לפנות לממשלה: ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, ממשלה שמקדמת את חוק הלאום, שנותנת פריבילגיה לחלק מהאזרחים ובו בזמן מונעת לקדם חוק מדינה לכל אזרחיה. ברוך שפטרנו מהממשלה שסותמת גולל על הסיכוי הקלוש ביותר שיש לפתרון מדיני בארץ הזאת. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת שמקדמת חוק כמו חוק קמיניץ, שרודף אחרי אזרחים ערבים, הורס בתים ללא פתרונות, רודף אחרי משאיות של בטון. בעולם בונים והממשלה הזאת הורסת, בעולם נוטעים והממשלה הזאת משרשת. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שמקדמת הריסות. 2,500 בתים הורסים בנגב בזמן שאין פתרון לשר שממונה על הערבים הבדואים בנגב, ועוד מתגאה השר הממונה עליהם שהוא שהורס 2,500 בתים בשנה. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שמכניסה לכלא את שייח' סיאח א-טורי, בן 70, בגלל שהוא לא מפנה את הבית שלו ואת האדמה שלו. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שנשלטת על ידי מיעוט של שמונה ח"כים של הבית היהודי והיא הולכת ומקדמת אך ורק את ההתנחלויות ואת העניינים של הממשלה הזאת. עקרונות דמוקרטיה, ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שלא שומרת על הזכות המינימלית ביותר, אחד העקרונות של הדמוקרטיה זה לשמור דווקא על זכות המיעוט, לא על זכות הרוב, חבריי. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שריבוי החוקים הגזעניים 112 חוקים גזעניים נחקקו בממשלה הזאת. ברוך שפטרנו מהממשלה הזאת, שמקדמת שנאה כל הזמן, לא מוכנה לקדם (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אשרינו שנפטרנו מהממשלה המאוסה הזאת, אשר הביאה עלינו אסונות, ממשלה ששריה מתגאים בהרס בתים, ממשלה שגורלה ליפול, ממשלה שעסוקה בהסתה ובליבוי האיבה. זהו יום שמח, יום חג על שהממשלה הזאת נופלת.) תודה לך. תודה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. תעלה חברת הכנסת טלי פלוסקוב, ואחריה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

חבר הכנסת יואל רזבוזוב. שלוש דקות לרשותך, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא רואה שר,

אז אדוני או גברתי השרה, כן, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חבל שיש לי רק שלוש דקות, כי בטח ובטח היה לי הרבה מה לספר לכם, במיוחד לצד הימני שלי באולם, מה הצלחנו לעשות. אם אתם עולים כל פעם ואומרים שלא נעשה שום דבר, אז כנראה באמת לא הייתם שותפים להמון דברים שכן נעשו בקדנציה הזאת. אני רוצה דווקא להתייחס, ג'מעה, אמרת: ממשלת שנאה, היינו ונהיה חברים, ג'מעה.

אף אחד לא יעשה ולא יפריד בינינו. לכן הייתי מאוד זהירה, אנחנו יחד נכון, ויש עוד הרבה כמונו. יש עוד הרבה כמונו. אנחנו רוצים שכולם יהיו כמונו, אני מציעה לכם שתדאגו יותר לאזרחים שלכם מאשר למי שחי מעבר לקו של מדינת ישראל. יהיה לנו הרבה יותר קל. אבל תרשו לי כמה דקות להגיד לכם. חבל שחבר הכנסת מוזס לא נמצא כאן, מאוד רציתי להשיב דווקא לו. הוא דיבר על בעיות דיור. רבותיי, אתם לא רואים כלום? אני לא מבינה. אתם שכחתם שלפני שלוש שנים, כמה שנים ברצף אנחנו כבר התרגלנו להעלאה של הנדל"ן בסדר גודל של 7% 10% בשנה? אתם לא רואים שהספקנו לבלום את העלאת המחירים? אתם לא רואים שיש כבר כתבות על הורדת מחירים ב-2%? מה קורה פה? סליחה, אני מבינה שלא, מהדוכן הזה בדרך כלל אומרים דברים לא טובים,

אני מתכוונת לדבר על הדברים הטובים שנעשו כאן. אני רוצה להגיד לכם, דיברו כאן על דיור: 160,000 תושבי מדינת ישראל כבר נמצאים בתהליכי רכישת דירה במחיר מוזל באמצעות,

של שר האוצר משה כחלון. אני רוצה להגיד לכם, דיור ציבורי, אני לא יודעת אם קראתם, אבל לפני שבוע התקבלה החלטה ש-7% ממחיר למשתכן ילכו לטובת דיור ציבורי. מתי ראיתם דבר כזה? להזכיר לכם שב-2014 נבנו שש דירות של דיור ציבורי? להגיד לכם כמה כבר נבנה בשנים האלה? אני שמעתי משר השיכון שאנחנו מגיעים ל-1,500 דירות חדשות, ואני כבר לא מדברת על 2,500 יחידות דיור לקשישים. תגידו, תסכימו איתי שלא הייתה קבוצת גיל שלא טיפלנו בה, מגיל אפס עד גיל 120. הייתה לי זכות מאוד גדולה לעמוד בראש ועדה שטיפלה בבניית תוכנית אב לאומית, ואני מציעה כאן לכל מי שהנושא הזה חשוב לו לקחת חלקים מהתוכנית הזאת ולהכניס למצע. מפלגת כולנו ביצעה כ-85% מהנושאים שהבטחנו לציבור. מישהו בדק את זה? אז תבדקו. לסיום, אדוני היושב-ראש, כי הפריעו לי פה קצת, אני רוצה להודות לכמה אנשים: כמובן, אני רוצה להודות לצוות הכנסת, לאנשים שדאגו לנו ימים ולילות ועשו את העבודה הנאמנה שלהם, אני רוצה להודות לירדנה, מזכירת הכנסת, ולצוות שלה: תודה שלימדת אותי להיות סגנית יושב-ראש מקצועית, כמו שאומרים, אני רוצה להגיד,

תודה ליולי אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת, שהיה איתנו המון שעות יחד, אני רוצה להגיד תודה לסיעה המקסימה שלי, אחד-אחד אנשים מקסימים, סיעה שאני לא מאמינה שיש הרבה והיו הרבה כאלה,

תודה לכל השותפים,

לחברי הכנסת כאן. אני מאוד מאמינה, מאוד מאמינה, שאנחנו ניפגש כאן בעוד ארבעה חודשים. בהצלחה לכולם. תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. יעלה חבר הכנסת יואל רזבוזוב, ואחריו, רויטל סויד. שלוש דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני באמת מאוד שמח להצביע היום על חוק פיזור הכנסת ושהגיע סופה של הממשלה הזאת. זאת הייתה ממשלה שהתעסקה אך ורק בעצמה, בהישרדות הפוליטית שלה, זאת הייתה ממשלה שנכנעה פעם אחר פעם וקנתה בכסף של האזרחים, של משלם המיסים, את היציבות שלה, גם כשזה בכלל לא היה קשור לטובת האזרחים. חברים, הגיע הזמן להילחם ביוקר המחיה. נהיה כאן פשוט בלתי נסבל. לא צריך לספר לנו סיפורים, פשוט צריך להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד בזה, ואז יהיה לנו כאן טוב יותר. זאת הירושה שהשארתם לנו. זאת הירושה

השארנו לכם כלכלה טובה. איזה כלכלה טובה. חבר הכנסת חזן, אתה נראה טוב היום, אני רוצה להגיד לך. אתה נראה טוב היום. קופה של 39 מיליארד שקל גירעון. קיבלנו גירעון של 40 מיליארד שקל. סגרנו את הגירעון. תפסיק עם החרטא, תפסיק. סיסמאות בגרוש וחצי. יש פה סגן שר האוצר לשעבר, סגרנו גירעון של 40 מיליארד ש"ח. אבל חברים, אני חושב שחבל לריב על זה. אנחנו נחזור ונשנה הכול, נתקן את כל הנזקים שהממשלה הזאת עשתה. אני בטוח שנתקן את זה בגדול ונחזיר את הרכבת לפסים, אחרי שבארבע השנים האחרונות היא פשוט ירדה מהפסים. אנחנו נחזיר את הרכבת. מדינת ישראל, באמת מגיע לה להתקדם, לצמוח ולהתפתח, ולא לחזור אחורה.

ותודה לכל עובדי משכן הכנסת,

רק שאלה,

לפני שאתה מסיים,

אני לא עונה כאן על שאלות עכשיו.

אתה יכול להחזיר גם את יאיר לפיד לפסים? למה הוא ירד לגמרי מהפסים, חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה. תודה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב. תעלה חברת הכנסת רויטל סויד, ואחריה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. שלוש דקות לרשותך. רגע, רגע, חכה. אני עוד לא לחצתי, אני ממתין שתתמקמי.

אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו נפרדים, נפרדים מממשלת הנהי והבכי, נפרדים מממשלה שהולכת לספר לנו שאנחנו נפרדים ויוצאים לבחירות בגלל חוק הגיוס, אבל בפועל אנחנו יודעים היטב שהתירוץ של מצב ביטחוני מורכב, שמנע רק לפני שלושה שבועות את הפיזור, כשראש הממשלה עומד פה ועוצר את הבית היהודי מלהתפזר, התברר למעשה כשקר. כי פתאום, כשפרקליט המדינה וכשהיועץ המשפטי רק הציבו את לוח הזמנים של החקירות ושל כתב האישום וההמלצות, והבנו שהשעון מתקתק,

בהינף יד, אנחנו נמצאים לפני הפיזור המבורך הזה. אבל בואו לא נדבר על הפיזור. בואו נדבר על מה שהולך להיות, בואו נדבר על איזו מדינה אנחנו רוצים שתהיה לנו אחרי הבחירות. האם אנחנו רוצים מדינה שמרסקת את שומרי הסף שלה או שאנחנו רוצים מדינה עם בית משפט עצמאי? האם אנחנו רוצים מדינה שבה חברי הכנסת יושבים ומדברים על הפיכה שלטונית שעושה פרקליט המדינה ועל תפירת תיקים שעושה היועץ המשפטי, או שאנחנו רוצים מדינה שיש בה שלטון חוק? האם אנחנו רוצים שתי מדינות או מדינה דו-לאומית? האם אנחנו רוצים מדינה של שנאה, של פילוג, של הסתה, של סימון בוגדים, או שאנחנו רוצים מדינה של מפעל ציוני, מפעל חזק, מדינה שהיא מאחדת ולא מפלגת? האם אנחנו רוצים מדינה של שומרי סף חזקים, או שאנחנו רוצים מדינה שבה שרים וראש ממשלה חשודים ומואשמים ויש להם כתב אישום, והם מנהלים את העניינים, ואנחנו לא יודעים אם קבלת ההחלטות שלהם, הביטחונית, הכלכלית, החברתית, נגועה ברצון למשילות ולהישרדות או באמת קשובה לציבור? האם אנחנו רוצים מדינה של מאבק בטרור וביטחון לתושבי העוטף וביטחון לתושבי הצפון, או שאנחנו רוצים מדינה שמשלמת פרוטקשן לארגוני טרור כמו החמאס? האם אנחנו רוצים מדינה שבה המפכ"ל, מסתכלים לו בחמגשית ובודקים מה הוא אוכל רק בגלל שרוצים להחליש אותו, כדי שלא יבצע חקירות כמו שצריך, או שאנחנו רוצים מדינה שבה אזרחי מדינת ישראל יודעים באמת שההנהגה שלהם דואגת להם ולא מחפשת את מי שנמצא מסביב? אז אנחנו עומדים היום לפני פיזור, והפיזור הזה הולך להיות מבורך. ואנחנו, מפלגת העבודה, המחנה הציוני, מציעים פה את התקווה, כי תדעו לכם שיכולה להיות פה ממשלה ויכולה להיות פה הנהגה ויכולה להיות פה קואליציה שתראה את הציבור, שתהיה מאחדת ולא מפלגת. אז די לכם, ממשלת הנהי והבכי. אנחנו מציעים חלופה אחרת. מגיעה לאזרחי ישראל תקווה, וזה מה שיהיה פה אחרי הבחירות.

תודה, גברתי. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת סתיו שפיר. עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

כבוד היושב-ראש, אני קצת מבולבלת, כי במשך חודשים ארוכים שמענו פה בצד הזה איזושהי כמיהה לפזר את הכנסת, לפזר את הכנסת,

נדמה לי שכולם דוחים את הקץ ומדברים ומדברים ומדברים. אבל מה שיותר מצער בכל הסיפור הזה זה שכשהם עולים לכאן ומדברים ומוציאים הודעות לתקשורת, אז נדמה שהם קצת מנותקים ממה שקרה כאן בארבע השנים האחרונות. חברת הכנסת רויטל סויד, לא היה לנו זמן לבכות, כי היינו עסוקים בעשייה, באמת? מה זה תפירת תיקים? בואי, תסבירי, בבקשה. זה לא בכי ונהי? זה בכי ונהי במלוא מובן המילה. יפעת שאשא ביטון (כולנו): בזמן שעלה כאן חבר כנסת מהמחנה הציוני והוציא הודעה לתקשורת ואמר שמר כלכלה, מה זה תשעה שרים שמפגינים מול בית ראש הממשלה, מר כלכלה פיזר את הכסף והשאיר את הקופה ריקה. זה לא בכי ונהי, תודה, רויטל. ואני שואלת כאן: חד-הוריות זה פיזור של הכסף?

נכים זה פיזור של הכסף?

כי בשבילנו כל הדברים שמניתי, ועוד רבים אחרים, הם לא פיזור של כסף, הם תפיסת עולם, הם אחריות חברתית, הם החמלה שאתם מנסים לדבר עליה אבל אתם לא מבינים מה המשמעות שלה. ואז באים ואומרים שפגענו בכלכלה. אבל בואו נדבר על הנתונים. הכלכלה במדינת ישראל היום חזקה יותר ממה שהיא הייתה כבר הרבה מאוד שנים. דירוג האשראי שלנו גבוה באופן מיוחד. הפערים הצטמצמו, לפי מדד ג'יני, לא מדד שלנו, באופן משמעותי ובשיא שלא היה כאן, תקשיבו טוב,

20 שנה. 20 שנה.

מסתבר שמר כלכלה, שר האוצר משה כחלון, שאתם בעצמכם עליתם לכאן פעם אחר פעם אחר פעם ואמרתם בקולכם שלכם שהוא שר האוצר החברתי ביותר שידעה מדינת ישראל, מעולם לא אמרנו דבר

זה אולי היה הדבר היחיד שצדקתם בו במשך הקדנציה הזאת. אבל אתמול נדהמתי לשמוע חברת כנסת שהתראיינה בתקשורת ואמרה: שר האוצר נכשל, חברת כנסת שבקושי ראינו אותה בקדנציה האחרונה, חברת כנסת שתתכבד ותעלה ותספר מה היא עשתה במשך כל הקדנציה הזאת. כי אני עמדתי פה עכשיו ואמרתי רק חלק מהדברים שמפלגת כולנו עשתה. לא התייחסתי לדיור, שכולם מתכחשים פה לנתונים. אנחנו יודעים שהדיור עלה ב-10%. משבר של הרבה מאוד שנים, לא רק שבלמנו את המחירים, אפילו הצלחנו להוריד אותם, סבסדנו צהרונים, פיקוח על מעונות היום, המצלמות, עבר אתמול, ועוד הרבה מאוד דברים. אז אני מציעה לחברי הבית הזה: זה בסדר, אפשר להתרגש מזה שיוצאים לבחירות, אבל במקום לבוא ולהגיד מה אנחנו לא עשינו, תעלו אותם ותספרו מה אתם עשיתם. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת סתיו שפיר,

חברת הכנסת מיכאלי. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. טוב שיוצאים לבחירות, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, כי אתם בממשלת ישראל הוכחתם לנו בשנים האחרונות בדיוק מה אתם מתכוונים לעשות גם בבחירות האלה ועל מה אתם מתכוונים להילחם. אתם תילחמו להמשיך להסית נגד אזרחי ישראל, אתם תילחמו להמשיך ולשתול פה שנאה, לגרום לאזרחים בני אותו העם לחפש אויבים, לפחד זה מזה, ומעל הכול, להתנהג הפוך ממה שישראל נולדה להיות. אתם מחנכים אותם להיות מיואשים. אתם בזים לציבור, מזלזלים בו, מתנשאים עליו, מה, את משתפת, תודה, חבר הכנסת חזן. משתעממים ממנו. כמו שראש הממשלה משתעמם מתושבת קריית שמונה שבסך הכול שאלה אותו מה יהיה עם שירותי הבריאות בצפון, כמו שאתם משתעממים מהציבור כשאתם יושבים בוועדת הכספים. ממש היום בבוקר, ממש היום בבוקר את משעממת, סתיו שפיר. קיצצתם 28 מיליון מהחקלאות. מהחקלאות הישראלית אתם מקצצים. היום, ביום בחירות. ולמה קיצצתם? בשביל להעביר לעוד דילים פוליטיים. חבר הכנסת חזן, תודה, עוד דילים פוליטיים, זאת האמת. מה את עשית בשביל המדינה?

כי אתם מפחדים מהאמת. מי שמפחד מהאמת צועק, ומנסה להפריע, וממציא שקרים,

ואתם כבר הראיתם לנו שאי-אפשר לצפות מכם ליותר, שבבחירות האלה אתם תפיצו בשטח כל כך הרבה שקרים והכפשות, כל כך הרבה דברים שנועדו לגרום לציבור לא להקשיב. רק אמת, סתיו שפיר.

אבל הציבור, העם, יגלה את האמת, כי העם כבר מבין, והוא חכם יותר מכם. ועם ישראל זוכר היטב על מה מדינת ישראל הוקמה. עם ישראל זוכר היטב שישראל שלנו, מגרדים את המנדטים שלכם מהרצפה, היא מדינה שהוקמה כדי לגרום לדברים הכי בלתי אפשריים להתממש, מדינה שהוקמה על בסיס תקווה, דאגה אחד לשני, עזרה לזולת, חיבור בין אנשים ששונים אחד מהשני, כמו שסבא וסבתא שלי משני הצדדים הגיעו מעיראק ומרומניה ומפולין ומליטא והתחברו למשפחה אחת.

היושב-ראש,

מותר להגיש ממחטה וכוס מים, כי היא עוד רגע מתחילה לבכות. כדאי שמישהו, תודה, חבר הכנסת חזן. כל אחד מאיתנו הוא חלק

שהגיעו לכאן אחרי מסעות ארוכים כדי להקים את המדינה הנפלאה הזאת. לאן את מחוברת? חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני

מפלגת הליכוד,

הפכה להיות מפלגה של שחיתות שמקדמת ראש ממשלה עם כתבי אישום. השותפים שלו לקואליציה,

הם עדיין שותפים,

ששם אומר המפקד שלה: זה אנשים משלנו, יישוב משלנו. בחלום הכי רע אתה לא חושב שהיא תיפצע במקום הזה, הסיפור הזה הוא משל מושלם לממשלה הזאת. כי מה עשתה הממשלה חצי שנה אחרי שפעיל ימין ששבר ללוחמת מג"ב את הראש במאחז לא חוקי? היא העבירה חקיקה, או לפחות אישרה להעביר חקיקה, שמאשרת 66 מאחזים לא חוקיים. זאת תשובתה של הממשלה הזאת, משל מושלם לממשלה שאפשרה למיעוט קטן מאוד, כוחני מאוד, משיחי מאוד, אנטי-ציוני מאוד, לזרוק אבנים על הממלכתיות ולשבור לה את הראש. הממשלה הזאת נתנה למיעוט הקטן הזה להפוך את כל הממשלה הזאת ואת כל הקואליציה הזו לקואליציה אנטי-ציונית, שפועלת נגד האינטרס של מדינת ישראל, נגד האינטרס של החברה הישראלית, ממשלה, אנחנו מדברות על לוחמת מג"ב? ממשלה שאפשרה למיעוט הזה להיאבק בלוחמות, להיאבק בחיילות, למנוע מהן להיות יכולות לשרת את השירות שלהן כמו שצריך, ממשלה שהעבירה חוק שנתן ערוץ למיעוט הקטן והכוחני הזה בשביל שבתור בידור הוא יוכל לראיין בו אנשים ששורפים בתי ספר יהודיים-ערביים, ויוכל לראיין את רוצח ראש הממשלה יצחק רבין. חברות וחברים, הממשלה הזאת מדברת גבוהה-גבוהה על מדינת ישראל היהודית, מעבירה את חוק הלאום, אבל בפועל היא הפכה את מדינת ישראל להיות פחות דמוקרטית, פחות יהודית. היא ממשלה שלא מביאה ביטחון, היא ממשלה שלא הביאה רווחה, היא ממשלה שלא שמרה פה לא על האזרחיות ועל האזרחים, לא על החברה ולא על המדינה. אנחנו, בסוף הבחירות האלה, נבוא לכאן כדי לתקן, כדי לעשות מדינה שהיא מאוד יהודית, אבל מאוד דמוקרטית, מדינה שדואגת לכל אזרח ואזרחית לכל השירותים החברתיים שמגיעים לה, ומדינה שהיא מדינה עם ביטחון באמצעות הסדר מדיני-פוליטי, כמו שמגיע לכולנו.

תודה, גברתי. חבר הכנסת יואל חסון.

אתם מתחלפים? אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת ברושי,

חבר הכנסת אורן אסף חזן, ואחריו, חבר הכנסת חסון. ואחריו, חבר הכנסת חיליק בר. ואחריו, חבר הכנסת חיליק בר, נכון. אדוני, חברי יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת, אני חושב שהבחירות, בסך הכול כנסת שהוציאה את ימיה, זו הזדמנות להקים ממשלה חדשה, שתוביל את המדינה להסדר היסטורי שמתחייב לקביעת גבולותיה ודמותה ואופייה של מדינת ישראל. 51 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, ולמעלה מ-70 שנה מהקמתה של המדינה, הקדנציה הארוכה הזאת,

מסתיימת ללא הכרעה בשאלות האמיתיות והגורליות. בנושאים רבים עסקה הכנסת. גם אני ליוויתי מקרוב את נושא המרחב הכפרי והחקלאות וכל מה שמתחייב משמירתה של ההתיישבות, שהיא בעצם מימוש הריבונות וסימון גבולות המדינה. גם בשעות האלה שמפוצצים מנהרות בגבול לבנון, אנחנו יודעים מי יושב לפתחן בצד שלנו. אבל שאלת עתידה של המדינה היא שאלה מרכזית. באנגלית לא פעם דיברו על שתי מדינות, בעברית עשו מדינה אחת. אישורי הבנייה, כפי שפורסם בימים האחרונים, ואני יודע שחלק גדול זה פיקציה, אני הייתי גם עוזר שר הביטחון, כל בית ביהודה ושומרון עובר חמש-שש פעמים תחנות של אישורים, כל פעם סופרים את זה מחדש. אבל אישורי הבנייה ביהודה ושומרון הם ביטוי לחוסר מדיניות בשאלת עתיד התיישבות ביהודה ושומרון. אותנו לא ילמדו מה זה ביטחון. אין ספק שהמציאות המורכבת מחייבת קודם כול ביטחון, ואחר כך את הפשרה של מדינה יהודית, חזקה, צודקת ודמוקרטית. ואני אומר לכם, גם חבריי באופוזיציה: מה האופוזיציה תרמה לסדר-היום שאני מדבר עליו? גם האופוזיציה לא התאחדה, למרות שיש לה יושבת-ראש ויש מנהיגות למפלגות. האופוזיציה לא השפיעה על סדר-היום שיוביל להכרעה היסטורית הנדרשת לעתידה של המדינה. גם אנחנו נגררנו לא פעם לעיסוק בזוטות. ואנחנו עומדים היום במציאות שאולי הגיעה העת לומר שלא בטוח שכל הסדר אפשרי. אנחנו יודעים בוודאות שרוב הציבור לא רוצה מדינה אחת, אבל לא כולו רוצה שתיים. דבר אחד ברור: להיות מדינה יהודית ודמוקרטית זאת הכרעה ממדרגה ראשונה, והיא תונח לפתחה של הממשלה החדשה. כדאי להקים את הקואליציה שתבוא אחרי הבחירות על בסיס דמותה ועתידה של המדינה, ולא רק על בסיס השותפים הטבעיים, אלא מה מתחייב באמת מדאגה למדינה הקטנה הזאת, המוקפת אויבים, שמתחייבת הכרעה אמיתית על עתידה, לא על פינוי מחר בבוקר, אלא על שמירת האופציות שאם נבחר במדינה יהודית ודמוקרטית, אם נבחר בביטחון, זו תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית עם ביטחון, חזקה, חכמה וצודקת,

עמדה של ביטחון, התיישבות ופשרה. ההסדר מחייב פשרה, והפשרה מחייבת הכרעה לאומית.

זו תהיה הכרעה חשובה שתובא לממשלה הבאה, וכך צריך להרכיב אותה.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת אורן אסף חזן, ולאחר מכן, חבר הכנסת יואל חסון. שלום, חברתי היושבת בראש. חלקכם, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה בחלקה, עם ישראל כולו, האמת שאני מאוד נרגש לעמוד כאן היום. אפשר כמעט לומר "ברוך שפטרנו מעולם של אלה". זו כנסת שהתאפיינה בתמיכה בטרור, זו כנסת שהתאפיינה בחרמות ובתמיכה ב-BDS, זו כנסת שהתאפיינה באנטישמיות, זו כנסת שהתאפיינה בשנאת חינם. יושבים פה אסופה של צקצקנים שיכולים רק לחלום על השלטון, וכל מה שהם עשו בכמעט ארבע שנים זה רק לטנף על מדינת ישראל, אם זו מפלגת "שרץ", שעמדה כאן והביע תמיכה בארגון הבוגדים שוברים שתיקה, אם זה יתר חברים, חלקם כבר נעלמים, דוגמתה של זהבל'ה גלאונל'ה, שנפטרנו מעולה, אבל חותמה על המפלגה עדיין מרחף מעל הים, שעמדה כאן וקיללה והכפישה. זו כנסת שהתאפיינה במפלגה לבנה כמו מפלגתו של יהיר לפיד, האיש שהוא אלוף העולם באמירת דבר והיפוכו באותו משפט. זה מדהים. לבן אדם אין חוט שדרה, אין שדרה, אין כלום. הוא אומר מה שכותבים לו בטוקבקים, והוא חוזר ואומר מה שמשנים לו הטוקבקים. רבותיי, כנסת ישראל והנהגה הן לא תוכנית בטלוויזיה. זה גם לא חלום ששולפים מהמגירה. צריך מנהיגות כדי להוביל מדינה כמו מדינת ישראל, ורק תנועת הליכוד עשתה ותמשיך לעשות זאת. אבל הכנסת הזאת, חומרתה באה לידי ביטוי בעובדה שהיא נתנה במה למחבלים, יושב-ראש הכנסת אדלשטיין, שנתן לחברי הרשימה החמאסית המשותפת לעשות בכנסת כבשלהם, לעמוד מעל הבמה הזאת ולקלל את חיילי צה"ל. אבל הם לא יהיו כאן יותר. לא בנו של המשת"פ, אחמד טיבי, שהוא גם משת"פ של עצמו, הוא בפני עצמו. האיש לא סוכן כפול, הוא סוכן משולש ומרובע, סוכן בחזקה. הכנסת הזאת, שנתנה במה לזחאלקה, הטרוריסט המורשע, הכנסת שאפשרה לחנין המחבלת זועבי להטיח בפניהם של חיילי צה"ל שישבו כאן ביציע "רוצחים", או בפנינו "פאשיסטים"; יושב-ראש הכנסת, שאפשר לאותם מחבלים להתריס, לפגע ולהסית נגד המדינה בחוצות העיר ירושלים או בבניין האו"ם הרחוק, ואז לעלות על הבמה פה ולחלוק איתו הכיסא. אבל אני אומר לכם,

מחבלונים קטנים וחמודים, אתם לא תהיו פה יותר. תנועת הליכוד תתחזק. הציבור בישראל, גם ככה אין לו על מי לסמוך באופוזיציה, שמופוזיציה. אין באמת שמאל, יש בכאילו. אבל אנחנו, שעמדנו איתן ונלחמנו בשביל ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל וצבא ההגנה לישראל, נמשיך לעשות זאת בראשות ראש הממשלה נתניהו. ואליכם אני קורא: אני צריך אתכם. הצטרפו אלינו. הצטרפו אליי.

תעזרו לנו להמשיך להנהיג את המדינה בזמן שאלה מפטפטים את עצמם לדעת.

תודה רבה לחבר הכנסת אורן אסף חזן. חבר הכנסת יואל חסון, ולאחר מכן, חבר הכנסת חיליק בר. איפה היית,

אין לך צ'אנס, לספר לך. אז למה אתה לא מאריך? מה מונע בעדך? הלוואי שזה היה נפתר בזה, את הדיון האינטליגנטי הזה תמשיכו לאחר מכן.

זה לא אינטליגנטי לדבר על, מאוד. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. שפיזרנו את הכנסת הזאת, אמן. ואנחנו הולכים לפזר את הממשלה הזאת,

ואנחנו הולכים לעשות פה שינוי. איך אומרים? Enough is enough. מספיק, באמת מספיק. היו פה ארבע שנים קשות, רעות, של קואליציה פרועה, של ראש ממשלה פרוע, שלא היסס לפגוע בכל בסיס דמוקרטי של החברה הישראלית, שכל שדרת ההחלטות שלו הייתה אישית לחלוטין, מהתחלה ועד הסוף, הוא עצמו וטובתו. זאת ההנהגה שהייתה במדינה הזאת בארבע השנים האחרונות. אבל האמת היא שזהו. לא רוצה להתעסק איתכם יותר.

אני באמת מאמין שאתם העבר. אני רוצה לדבר על העתיד. אני רוצה לדבר על העתיד שנמצא פה ועל העתיד שנמצא בבית וצופה בנו עכשיו, לכל אלה שרוצים שינוי, לכל אלה שרוצים מהפך, שצריכים להבין דבר ברור: המהפך הוא אפשרי. אתמול ראינו מה שאמרנו כל הזמן: 57% מאזרחי מדינת ישראל לא רוצים שנתניהו יהיה פה ראש ממשלה. 57%. אבל מה עושים אותם 57%? מחלקים את קולותיהם, מפזרים אותם לכל עבר. ושם בימין שמענו אתמול את השרה שקד, שאמרה: אם יהיה איחוד במרכז-שמאל, תוך 24 שעות אנחנו נתאחד בימין. אתם יודעים לעבוד כדי לנצח.

אתם יודעים. אז אני אומר לנו: בואו נלמד מהם איך מנצחים. יואל, בואו נלמד מהם איך מנצחים. מנצחים רק ביחד, וכדי שיהיה ביחד, האם, חבר הכנסת חזן, בבקשה. הציבור הישראלי שרוצה שינוי, כדי שיהיה ביחד, הציבור הישראלי שרוצה שינוי, לא הפרעתי לך. צריך לכפות על המנהיגים לייצר שינוי, חיבור ואיחוד. איחוד מול הליכוד, רק איחוד מול הליכוד יעשה פה מהפך, יעשה פה שינוי. זה יקרה.

גברתי היושבת-ראש,

אנחנו יודעים את העבודה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אנחנו צריכים את העזרה של הציבור בעניין הזה, כדי לייצר את האיחוד מול הליכוד שיעשה כאן מהפך, ואיך אומרים בסוף?

תודה רבה. בעזרת השם. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת חיליק בר. לאחר מכן, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אחרון הדוברים, חותם את הרשימה. תודה רבה, גברתי, חברתי היושבת-ראש. גם אני מבקש, כמו הרבה אחרים, לדבר עכשיו לאזרחי ישראל ולהזכיר להם דבר אחד מאוד מאוד פשוט שאנחנו נוטים לשכוח מעת לעת: פעם בארבע שנים, לפעמים פחות, פעם בארבע שנים יש אפשרות לשנות באמת, יש אפשרות לתת תקווה, לקבוע משהו אחר, טוב יותר, לשים את התלונות ואת הטוקבקים בצד, ולעשות באמת משהו כדי שכל התלונות שלנו במשך כל ארבע השנים האלה יבואו לידי ביטוי אמיתי, כדי שהתקווה למשהו טוב יותר בביטחוני, במדיני, בחברתי, תהיה אמיתית, תקבל את מה שמגיע לה. אני רואה את אזרחי ישראל, שבצדק מתלוננים על הרבה הרבה דברים, מפגינים על הרבה דברים, יוצאים לרחובות, ואני שומע את התלונות המוצדקות, ואני מזכיר להם ולנו: שנייה אחרי שהקלפיות ייסגרו, ב-9 באפריל ב-22:00, בשעה 22:01 אין יותר מה לעשות. גם אמיר מסכים. אין יותר מה לעשות. שום דבר שתעשו בין בחירות לבין בחירות, הממשלה הזאת הוכיחה, לא יעזור, לא ישנה את דעתה, לא יפזר אותה, לא יגרום לה להתקפל:

הפגנות בפתח תקווה מול היועץ המשפטי לממשלה,

גם לא אלפי אפודים צהובים, אפילו מאות אוהלים ברוטשילד לא הזיזו כלום לממשלה הזאת, שראתה אחוזים ענקיים מהעם הולכים להפגין בחוץ. שום דבר לא הזיז לה. היא לא שינתה שום דבר. היא המשיכה להיות ממשלה תבוסתנית בנושא החברתי, בצמצום הפערים, בחיזוק הפריפריה, בנושא המדיני, בזיכרון שיש פה סכסוך שצריך לפתור או לנסות לפתור ולא לנהל אותו באופן מביש ופושע. שום דבר לא יעזור. דבר אחד יעזור, וזה ללכת ולהצביע ברגליים, או יותר נכון בידיים, כנגד הממשלה הזאת, כנגד מי שהוביל אותה, ולתת אופק לשינוי ולתקווה אמיתית לעם ישראל, שכל כך הרבה, ובצדק, מתלונן שיש מה לשנות פה, לשפר, לתקן, בעיקר לחלשים, בעיקר לזוגות העובדים, בעיקר לאלה שרוצים לראות את סכסוך הדמים הזה מסתיים ופורש מן העולם. אבל שום דבר לא יסיים את זה ושום דבר לא ישנה את זה אלא רק אתם. וזה יקרה ב-9 באפריל, והאופציה היחידה, היחידה, להרכבת קואליציה אמיתית וחזקה נגד נתניהו,

זה בראשות המחנה הציוני, בראשות אבי גבאי. ואני קורא לכל השחקנים,

דבר אחד אנחנו יכולים ללמוד מכם בימין, וזה תמיד להיות מאוחדים כנגדנו בשמאל. אנחנו לא יודעים להתאחד כנגדכם בימין,

אתה אומר בדיוק אותו דבר. אני מסיים, גברתי. ולכן אני קורא לכל השחקנים: שימו את האגו בצד. תבינו שהחלפת הממשלה הרעה הזאת היא המטרה, והתאחדו תחת המטרייה של המחנה הציוני בראשות גבאי,

בעזרת השם ובעזרת הבוחר, מזור לעם הזה, שסובל בכל תחום. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אחרון הדוברים. יעלה אחר כך לסכם, השר יריב לוין. השר לוין, מתאימים לך הספסלים האלה. אני מנסה להרגיל אותם לאופוזיציה. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. החלטתי להקדיש את דבריי לאופוזיציה. יש שיר, אני שיניתי את המילים, אבל מקווה שתסלחו לי שלא שיניתי את שם השיר, ותקבלו את זה ברוח ספורטיבית: "בארץ הקטקטים". בואו נעוף יחד, טרי לי לי,

טרה לה / לעבר החלום, זה לא כל כך רחוק. / רק אל תשכחו לקחת, טרי לי לי,

טרי לי / שק אחד גדול מלא דמיון וצחוק. // כי הבחירות כבר מעבר לפינה, / וביבי, אבוי, עוד לא יצא מהתמונה, / אז בואו נעוף יחד, טרי לי לי, טרה לה לה / ונחלום יחדיו חלום רחוק. // ובחלום ראש הממשלה היא ציפי, ציפי?

ושגרירנו באו"ם יואל חסון, יואל חסון, איך לא? / והשאר, עוד לא ידוע, אבל בואו נפליג בדמיון, / ונגיד שאחמד טיבי, עוד יהיה פה שר ביטחון.

ובחלום יאיר לפיד נוכח בכנסת, נוכח בכנסת?

ובפיו עמדות מוצקות, עקביות יאיר לפיד?

עוד לא ידוע אם ימין, או מרכז הוא, אם שמאל, / אם חכם, רשע או תם הוא, או שסתם לא יודע לשאול.

ובמציאות הכלכלה מזנקת,

/ והדיפלומטיה גם היא בשיאה, בשיאה. / השגרירות בירושלים, וגם יש לנו חוק הלאום. אתה גם מזייף? ישראל חזקה מאי פעם, וכל זאת, לא משל לא חלום. // ובבחירות בוחרים בנתניהו, עם חכם / ובין שמאל לעוד שמאל הוא בוחר בליכוד. / אז חשוב רק שתכירו, בין קריאות "מהפך" לתרגיל, / הבחירות הן בתשעה, ולא באחד באפריל.

זה לפני חוק הסמים או אחרי חוק הסמים? תודה רבה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. אנחנו עוברים לשר המסכם. השר יריב לוין, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. השרים, חברות וחברי הכנסת, גברתי,

כשאמרת לי שמתאימים לי הספסלים האלה נבהלתי לרגע, כי התחלתי לחשוב שאולי את רוצה לעשות כפי שעושים אנשים שיושבים בקהל: הם יושבים בקהל באולם המשפט ומסתכלים אל השופטים שיושבים. גברתי מעוניינת שאני אתמנה לבית המשפט העליון, אם הבנתי נכון? אני דווקא יותר, זה רעיון מעניין.

התכוונתי לספסלי האופוזיציה, אבל בדימוי שלך, רעיון די מעניין. בדימוי שלך,

זה יותר ספסל הנאשמים, לא הייתי אומר את זה. אם אתה כבר הולך לדימוי הזה. לא הייתי אומר את זה.

אם כי אני מסכים בדבר אחד, אני לא מאחלת לך את ספסל הנאשמים. אם כי אני מסכים בדבר אחד, שאכן אם זה ספסל הנאשמים וכאן יושב השופט, אז זה באמת כמו בבית המשפט העליון,

שהשמאל יושב על כס המשפט ומנהל את העניין. כמדומני שהכיסא הזה דווקא שייך, זה אני מסכים,

לכן, למזלנו,

אני אומר, נדמה לי שאמרתי, כאשר הצגתי את הצעת החוק פירטתי את הדברים בדברי הסיכום, ואני רוצה בהחלט רק לסיים בעוד משפט אחד ולומר, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת חסון, יריב, תשיר לנו, אנחנו לא רגילים שלא פונים אלינו בשירה.

אם היה מותר לנגן בגיטרה פה אולי הייתי מנסה משהו, אבל אסור, ואני מכבד את הכללים. אבל אני יכול להגיד לחבר הכנסת חסון: שמחה משונה משהו, אחרי שהצלחנו לקיים כאן ממשלה יציבה ארבע שנים. נדמה לי שזה מעיד יותר מכול על דבר אחד: הממשלה הזאת נהנית מאמון ציבורי רחב. אנחנו הולכים לציבור בראש מורם אבל בענווה, ומבקשים את האמון כדי לחזור לכאן בכוח עוד יותר גדול, עם מנדט עוד יותר ברור, כדי להמשיך בדרך של עשייה והישגים גם בקדנציה הבאה, לטובת כלל אזרחי ישראל.

תודה רבה לשר המסכם, השר יריב לוין. ואנחנו עוברים להצבעה. הודעה למזכירת הכנסת, לפני שיושב-ראש הכנסת מגיע ולפני שאנחנו עוברים להצבעה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

אנחנו תכף נעבור להצבעה על הצעות החוק. יש פה כמה הצעות חוק במרוכז. חברי הכנסת, נא לשבת.

חברי הכנסת, שאנחנו עם כמה הצעות המתייחסות לאותו נושא, של

ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ו 2016, לוועדת הכנסת נתקבלה. 86 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי ההצעה אושרה, ותועבר גם היא לוועדת הכנסת. אני מניח, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, שהיא תתמזג עם ההצעה הממשלתית, כמו שאר ההצעות שיועברו. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חברת הכנסת ציפי לבני וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד ההצעה? מי נגד? נא להצביע. רוצה למצוא דרך למצוא כיסא בכנסת הבאה? עוד קצת אידיאולוגיה? נשאר לך מה למכור בכלל? ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, לוועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע כי ההצעה אושרה, וגם היא תועבר לוועדת הכנסת ותתמזג עם ההצעה הממשלתית. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע.

להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים,

82 בעד, אפס מתנגדים, אחד נמנע. גם הצעתם של חברת הכנסת זנדברג וסיעת מרצ תועבר לוועדת הכנסת, לאחר שאושרה בקריאה טרומית. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת, כפי שנימק אותה חבר הכנסת עפר שלח. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018,

חברי הכנסת, בעד, 86, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת גם היא אושרה, וגם היא תועבר לוועדת הכנסת. יאיר לפיד הגיש הצעת חוק? הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע. הייתי בטוח שיאיר לפיד זה דמות מספר ילדים. אף פעם לא ראינו אותך. ההצעה להעביר את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח 2018, לוועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 73, יש מתנגד אחד, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההצעה של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי נכנסת אושרה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת הכנסת להכנתה להמשך החקיקה. חברי הכנסת, עד כאן כל ההצעות להתפזרות הכנסת. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, אתה ודאי מקבל אישור לשבת בזמן המליאה, למזג את ההצעות ולהכין אותן לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו בינתיים כאן עם סדר-היום של הצעות לסדר-יום, הצעות רגילות, הצעות דחופות. בבקשה. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בדבר קריסת מערכת הבריאות, של חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת אילן גילאון, אתה מסיר את ההצעה לסדר-היום. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על כך שכ-5,000 ילדים בדואים ללא מסגרת חינוכית, מס' 11746. בבקשה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אתה מוזמן לנמק את ההצעה שלך. בבקשה, אדוני. תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, נתון חמור במדינת ישראל, ובעיקר במשרד החינוך, שהם מודעים לבעיה: כ-5,000 ילדים בדואים בגיל שלוש עד חמש ללא מסגרת חינוכית. אני לא חושב, מכובדי ראש הממשלה, מכובדי ראש הממשלה, 5,000 ילדים בדואים ללא מסגרת חינוכית. שים לב לנתון החמור הזה. פנה אליי יושב-ראש הקואליציה וביקש שנהפוך את זה להצעה רגילה, אבל בתנאי שהוא יתחייב, הוא ידבר מהצד, כי הנתון הזה והמצב הזה, אי-אפשר שהוא יימשך ושהילדים האלה יישארו ללא מסגרת חינוכית, יהיו חשופים לסכנות, לתאונות. אפילו בקרבת הבתים שם המצב לא מתאפשר. ולכן, מכובדיי, אנחנו מבקשים ממשרד החינוך שימצא פתרון, למרות שהובטח לנו בשנה שעברה שעד סוף שנת 2017 יהיה פתרון לילדים האלה וימצאו להם מסגרות חינוך, ולצערי הרב,

ולכן, מכובדי יושב-ראש הקואליציה, תפסיק לדבר שטויות. תפסיק לדבר סרה.

חבר הכנסת אורן חזן, אני מבקשת ממך.

מכובדי יושב-ראש הקואליציה, אני ממתין לתשובתך.

יושב-ראש הקואליציה נמצא כאן. יושב-ראש הקואליציה אינו נוכח. אז אני אמשיך לדבר עד שהוא יבוא, לא, לא.

הינה הוא, יושב-ראש הקואליציה אמסלם.

אני מודה לך. תודה. לא שומעים את המיקרופון שם. גברתי מזכירת הכנסת, המיקרופון לא עובד. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני באתי לצד הזה כדי שתסתכל, כדי שאני אוכל לראות אותך. נבוא מהצד. אני סבור שכל ילד במדינת ישראל, זה לא חשוב, ללא הבדלי דת, לאום, חייב לקבל חינוך במדינת ישראל. אזרח מדינת ישראל בוודאי צריך לקבל חינוך. ילד זה ילד. לכן, אני לא מכיר את הנושא, אבל אני מתחבר אליך. חבר הכנסת אורן חזן, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. היות שאנחנו נמצאים כבר בסוף,

כשנחזור, ואם אני אהיה כאן, אז אני אעזור לך לקדם את הסוגיה הזאת. אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. זה בוודאי דבר שצריך לטפל בו באופן מיידי. קריאה: תוציאי אותו. תוציאי אותו. חבר הכנסת, אני קוראת אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא אותו. תודה רבה. אני מבקשת להוציא את חבר הכנסת אורן חזן. אני מבקשת להוציא את חבר הכנסת אורן חזן מהאולם.

תודה רבה. ככה בדיוק עשה אדלשטיין, נתן במה למחבלים בכנסת במשך ארבע שנים. ככה הוא עושה גם היום. זו המורשת של יולי אדלשטיין. צר לי על כך.

מצביעי הליכוד, תדעו לבוא איתו חשבון בכנסת הבאה. תדעו לבוא איתו חשבון. כנסת שבה נותנים למחבלת שפגעה בחיילי צה"ל, שמתריסה, שמקללת, שפוגעת, להמשיך לעשות את מה שהיא עושה עכשיו, זו בושה וחרפה. אדוני יושב-ראש הקואליציה, מה הוחלט?

בסופו של דבר הוא לא מעלה את זה להצבעה. הוא דיבר על הנושא, הוא הסתפק בתשובתך? הוא הסתפק בתשובתי וזהו, בזה נגמר האירוע. תודה רבה. הנושא ירד מסדר-היום, ולכן אין הצבעה. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: ענף החקלאות בארץ משווע לתקציבים למימוש המטרות החקלאיות,

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. חבר הכנסת מיקי לוי, לא נמצא, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, חבר הכנסת אזברגה, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הכותרת של ההצעה: משרד חקלאות לא עוסק בחקלאות, ואכן, זה נכון. משרד החקלאות, לצערנו הרב, היום מפזר, מחלק, יש לו המון תקציבים, תקציבים אדירים שנמצאים בתוך המשרד הזה, והם לא הולכים בכלל לחקלאות. משרד החקלאות מפנה את התקציבים האלה להתנחלויות. משרד החקלאות צריך לדעת: יש בנגב 12 מיליון דונם, ומעובדים בנגב בסך הכול מעט מאוד, והתעסוקה בחקלאות, אך ורק לקיבוצים, למושבים, ליהודים. נודע לנו על תוכנית של שר החקלאות, שהוא הולך לנטוע מיליון דונם על ידי חברה סינית. הוא מייבא סינים על מנת לנטוע אבוקדו בנגב. יש בנגב הרבה מים מלוחים שמתאימים לנטיעה חקלאית של אבוקדו, לגידול של אבוקדו, ושר החקלאות הולך להביא סינים על מנת לגדל את זה בנגב בזמן שהוא מונע חקלאות מהבדואים. יש בתוך הנגב שבעה יישובים למגזר הערבי הבדואי ואין אפילו דונם אחד חקלאות, אין חממות, ואין מים שמוקצים לחקלאים הערבים בנגב. אני חושב ששר החקלאות לא נותן את התשובות הנכונות ולא מפנה את התקציבים הנכונים למקומות הנכונים. שר החקלאות, שהוא גם במקרה, במקרה או לא במקרה, ממונה על תיק הסדרת התיישבות הבדואים, בתוך כל התוכנית שלו, ועם כל התקציבים האדירים שיש לו, אין לו אפילו הקמת יישוב אחד. ברשות להתיישבות הבדואים אין יישוב אחד, השם ממש במקום אחר. ושר החקלאות מתגאה בזה שהוא הורס 2,500 בתים בשנה, אבל לא נותן פתרונות לאנשים. שר החקלאות כושל בתפקידו, והוא לדעתנו בכלל מועל בתפקיד שלו ולא עושה אותו כמו שצריך. אנחנו הבאנו את ההצעה הזאת על מנת להעלות את זה על סדר-היום הציבורי, וגם על סדר-היום בתוך הכנסת. תודה רבה. תודה רבה. ישיב על הצעת החוק שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל. בבקשה. שר החקלאות אינו נוכח. מה מציעים לעשות עם ההצעה, חברים? אני לא יודע.

לוועדת הכלכלה? אתה מציע להעביר את הדיון לוועדת הכלכלה, אדוני? לוועדת הכלכלה? מתי? בכנסת הבאה? ללא הצבעה. ההצעה יורדת, להעביר את זה לכנסת הבאה, בעזרת השם. ואנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: ירושלים ירדה לאשכול 2 במדד החברתי-כלכלי של ישראל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. היום הכול בסדר, נאוה?

היום את לבושה יפה מאוד. תודה רבה.

חברים, חברות וחברי הכנסת, האמת, זאת קצת סיטואציה מוזרה לעמוד כאן בהצעה לסדר-היום שהוגשה לפני איזה חודש אבל בגלל התפתחויות כאלה ואחרות שהיו במליאה היא בוטלה, ואז הבאנו אותה מחדש. אבל באמת, מה יש לומר? עיר הבירה שלנו, ירושלים, על ראש שמחתנו, יש לה יום מיוחד, לאומי, לכבודה, אנחנו שרים עליה כל כך הרבה, כל המגזרים, כל השכבות באוכלוסייה עולים לירושלים, מעריצים את ירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו שרים בכל ליל סדר, ויום כיפור, אם אני לא טועה. ומה קורה? העיר הזאת מידרדרת. חברים, זאת עיר הבירה שלנו. איך יכול להיות שעיר הבירה שלנו נהייתה עיר כזאת ענייה? ירדה, אשכול 4, אשכול 3, אשכול 2, עוד מעט מגרדת את התחתית. מה יקרה פה? אנחנו נמצאים בה, כנסת ישראל נמצאת בה, הממשלה נמצאת בה. אנחנו חייבים לעשות משהו הרבה יותר משמעותי, כדי שירושלים, שלא ניכנס כרגע לכל הנושא של הגבולות,

כמובן, חלק מהעניין פה, חלק מרכזי מהעניין, כי מה לעשות, במזרח העיר חיה אוכלוסייה מאוד מאוד ענייה, שהעיר לא משקיעה בה את המשאבים הנדרשים כדי לשפר את המצב שלה, רק דוחקת אותם מאדמותיהם, וכאן עוברים גם חוקים שעוזרים לדברים האלה לקרות, ואנחנו מתנגדים להם, כמובן. בסופו של דבר, יש כאן בעיה שאנחנו רואים אותה ביום-יום, בחיים של האזרחים, ביכולת של העיר לספק את השירותים הכי בסיסיים לתושבים שלה. ואנחנו נמצאים בה.

בכנסת, אומנם הכנסת מתפזרת, אבל אני אשמח לשמוע את תשובת סגן השר, אנחנו כאן לא יכולים להפקיר את ירושלים. איזו אמירה יש שבארבע השנים האחרונות העיר ירדה מאשכול 4, שהוא גם כך נמוך, זה המדד הסוציו-כלכלי, האשכולות של משרד הפנים, למדד 2? יש רק 11 ערים בארץ שנמצאות במדד 2 או נמוך ממנו, ערים גדולות, והעיר ירושלים היא כמובן הגדולה ביותר ביניהן. זאת העיר הגדולה היחידה בישראל שנמצאת בכזה מדד. חברים, אסור לנו להפקיר את ירושלים, אז לפני שהכנסת מתפזרת, בואו נגיד על כך אמירה חזקה ומשמעותית.

תודה רבה. חברת הכנסת עליזה לביא,

תודה, גברתי. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, עשרה קבין של יופי, תשעה נטלה ירושלים ואחד העולם כולו. אז איך זה שדווקא במדינה ריבונית שיש לה את כל היכולות והמשאבים, ירושלים האהובה, בירת מדינת ישראל, הלב הפועם של העם היהודי, ירושלים אהובתנו, ממשיכה להידרדר במדד החברתי-כלכלי של יישובי ישראל? הנתון הזה חייב, חייב, חייב לקבל תשובה ומענה: איך יכול להיות שירושלים האהובה שלנו מידרדרת אחורה, נפלה בשלושה אשכולות מ-2004, והעדכון של המדד שהתפרסם לא מזמן הוריד את בירת ישראל מאשכול 3 לאשכול 2? רק 11 רשויות בישראל מדורגות באשכול נמוך יותר. ההידרדרות היא מהירה, מאוד מאוד מהירה. גם העדכון הקודם של המדד הוריד את הדירוג של ירושלים. וכל מי שמטייל ברחובות העיר האהובה רואה, ורואָה, את הלכלוך הגובר, את הפחים שלא מנקים, את הרחובות שלא מפונים, כל מה שעיר בירה ובכלל עיר במדינת ישראל הייתה צריכה לתת לאזרחיות ולאזרחים שלה. הדירוג הזה מתבסס על מדדים שונים, והוא לא משקף את המצב של הרשות. העיר הזאת יכולה וצריכה הרבה יותר סיוע והרבה יותר עזרה. אנחנו חייבים להבין שהמצב הדמוגרפי מחייב התערבות, התערבות שלנו. באים לירושלים הרבה מאוד תיירים, ובכל ביקור רשמי ממלכתי מבקרים בירושלים. לא ייתכן שעיר הבירה שלנו לא תקבל סיוע ומענה, ובמיוחד נוכח השינויים הסוציו-אקונומיים שחווה העיר ועזיבות של אוכלוסיות שהולכות וגדלות, ובכך האפיון של העיר הולך ונהיה מאוד מאוד מובהק. ירושלים צריכה לקבל מענה. היא חייבת להיות בראש סדר-היום. לא נוכל להמשיך, גם בתקופה הזאת, שאנחנו יוצאים לבחירות, יש פה ממשלת מעבר שתהיה, היא צריכה לשים את ירושלים במרכז סדר-היום,

אנחנו נראה את קצב ההידרדרות הולך יותר אחורה.

הממשלה הזאת, עדיין במעבר, ואני חוזרת ואומרת שזאת הצעה לסדר-היום שידענו שאנחנו מעלים אותה דווקא בשבוע הזה, לפני פיזור הכנסת. לא פלא שהגענו למציאות הזאת, משום שהממשלה הזאת הייתה עסוקה רק בדברים שמיטיבים איתה, בלי הסתכלות כוללת ובלי ההבנה של מהות התפקיד שלה, והמצב הזה של ירושלים הוא נייר לקמוס בכלל לפני החברה בישראל. אבל לא יכול להיות שההפקרות הזאת תישאר, וגורלה של ירושלים ילך אחורה. יש להכריז על ירושלים כעל פרויקט הצלה לאומי, ואני קוראת כאן, גם בתקופת ממשלת המעבר, להבין שחייבים להציל את עיר הבירה שלנו, ירושלים. תודה, גברתי.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת בראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אמרה חברת הכנסת עליזה לביא: עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים. היי, אתה

כירושלמי וכחבר מועצה בירושלים אני חושב שנאה לירושלים שיש בה תשעה קבין. אני חושב שהתברכה ירושלים, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, כשמדברים על ירושלים, בראש עיר חדש, נאחל לו מכאן הרבה הצלחה, ראש העיר הנבחר משה לאון. אני חושב שמשה, עם היכולות שלו, הכישורים והניסיון, יביא את ירושלים למקומות הרבה הרבה הרבה יותר גבוהים. אבל אני חושב, כירושלמי, שכשאנחנו באים לבדוק את ירושלים, אם נכשלנו, כשירושלים הגיעה למספר 2 בדירוג האשכולות, האם ירושלים נכשלה או לא? התשובה היא: ודאי שלא. מי שיסתכל על תנופת הבנייה בירושלים, ואני לא מדבר כרגע על מחוץ לקו הירוק, בתוך העיר, איפה ירושלים יכלה לבנות עוד עשרות אלפי יחידות דיור, עשרות אלפי יחידות דיור בשטחים שמיועדים לבנייה, בשטחים שהיו מכניסים לעיר ירושלים מיליארדי שקלים, כמו בערים אחרות, מהיטלי השבחה,

ממיסים. לצערנו, הביורוקרטיה ושזה עולה למחוז והשינויים כל הרכבת הביורוקרטית הזאת גורמת לירושלים להיתקע, גורמת לירושלים איבוד הכנסות, גורמת לכך שהצעירים עוזבים את ירושלים, גורמת לירושלים שבמקום שהיא תהיה עיר אטרקטיבית, היא עיר יקרה מאוד. קשה מאוד לגור בה. אני אומר ככה: בזמנו הייתה תוכנית ספדי והיו עוד תוכניות בירושלים, ונגנזו.

לא נשאר מהן כלום. אם נחיה את ירושלים, אם נפשט לכבודה של עיר הבירה שלנו את כל ההליכים, בעיקר בתחום הבנייה, התכנון והבנייה, לדלג מעל כל הסבך שנמצאים בו יום-יום, נביא לירושלים עוד הרבה כסף. ואם אנחנו מוטרדים שהם באשכול מס' 2, הם יגיעו לאשכול מס' 4. זה דבר אחד. דבר שני, חלק מהבעיות של ירושלים, הדירוג של הארנונה. מי שמכיר את החלוקה בירושלים יודע ששכונות שבעבר היו נחשלות, נהפכו לשכונות מאוד יוקרתיות, שם משלמים ארנונה כמו שכונה ישנה, ובדיוק הפוך: אנשים חלשים מאוד שנמצאים ליד שכונה יקרה משלמים ארנונה יקרה. העיוות הזה צריך להיפסק, ואם העיוות הזה ייפסק, אין ספק שגם יהיה יותר טוב לירושלים ויותר טוב לתושבי ירושלים.

תודה רבה. ישיב סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, ירושלים, עיר הנצח של העם היהודי, עיר שעיני כל העולם נשואות אליה. חוץ מהממשלה. רק הממשלה לא נושאת עיניה. כולם כן. תלוי איזו ממשלה.

כי גם אתם הייתם בממשלה. יש לך תשובות יותר מעניינות? זה היום האחרון. היום האחרון. אתם כבר נמצאים גם בפיזור נפש. ארבע שנים אתם יושבים פה ומייבשים את העיר הזאת. גם אם אנחנו נמצאים ביום של פיזור הכנסת, כפי שהזכירו, ירושלים לא שייכת לפיזור. ירושלים, צריך ללוות אותה יום-יום, שעה-שעה. ולא רק אנחנו מבינים את זה, כל העולם מבין שירושלים היא עיר הנצח של עם ישראל. ההצעה לסדר-היום בדבר מצבה הכלכלי של ירושלים, עיר הבירה של מדינת ישראל, ראויה, ומעלה לפתחנו נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת. חשוב לציין כי המדד החברתי כלכלי של הלמ"ס מתבסס על מאפיינים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה בכל יישוב, ואינו משקף את מצבה הפיננסי של הרשות המקומית. נכון, מאיר? מי שהיה ראש עיר, ראש רשות, יודע שהלמ"ס מתבסס על נתונים אחרים, ולא על מצבה הכלכלי של הרשות המקומית. אומנם משרד הפנים מתנהל מול הרשויות ולא מול התושבים באופן ישיר, ויחד עם זאת, משרד הפנים מודע למצב הסוציו-אקונומי הנמוך של העיר, וכפי שהזכירה חברת הכנסת יעל, יש אוכלוסיות שהן נחשלות וזה משפיע על המדד, ובהתאם למדיניות של שר הפנים הרב אריה דרעי, המבקשת לשים את התושב במרכז העשייה הממשלתית, המשרד נותן סיוע ומענה לרשות באמצעות מענקי פיתוח, סיוע בכיסוי גירעונות ומענקי בירה מיוחדים. לדוגמה, בשנת 2018 נחתם הסכם בין המשרד לרשות אשר קבע כי המשרד יעביר לבירה תקציבים ייעודיים, ובהם מענק פיתוח על סך 87 מיליון ש"ח, מענק לכיסוי גירעונות 2017 על סך 75 מיליון ש"ח, וכן מענק בירה ייחודי לעיר ירושלים: בשנת 2018, 700 מיליון ש"ח, ובשנת 2017, 525 מיליון ש"ח. זה לא רק זה, ואני אומר את זה כמי שהיה שותף בדיונים הללו, אם ניקח את הנושא של בינוי כיתות בירושלים, ירושלים סובלת מחוסר של אלפי כיתות, למעלה מ-4,000 כיתות. למשרד החינוך אין את התקציב ואין לו לתת מענים אפילו לחלק קטן מהכיתות הללו, כי ירושלים צריכה מענק מיוחד. ראש העיר היה במבוכה, לא ידע מה לעשות. מצד שני, דווקא בשכבות החלשות, שזה לא הממלכתי, שם לא היה מספיק בינוי. שר הפנים התערב ואפשר לרשות המקומית לקחת מיליארד שקלים לצורך בינוי, לצמצם את כל הפער הזה בבינוי.

הוא אפשר להם לקחת הלוואה. ואל תשכח שהם היו משלמים שכירויות של מאות מיליונים, ובמקום לשלם את זה לשכירויות, הכסף הזה ילך בסופו של דבר לבינוי. מאיפה הולך הכסף לשכירות? מהארנונה, מההכנסות של התושבים, זה נגרע מהם, נגרע בסוף מהשירות. בסופו של דבר גם אפשר לבוא אחר כך למשרד החינוך ולבקש את התקציב הזה של מיליארד השקלים, אבל קודם כול לפתור את הבעיה, לשחרר את הלחץ ולפתור את המצוקה, כדי שיהיו לתלמידים תנאים בסיסיים לפחות, ראויים. אני חושב שצריך ללוות את ירושלים. אומנם יש שר לענייני ירושלים, אבל זה לא מספיק. הנתונים שעליהם מתבסס מדד הלמ"ס, שנות לימוד בממוצע לתושב, נתוני השכר בעיר, שיעור מקבלי השלמת ההכנסה וכיוצא באלו, מעידים שיש צורך בעשייה נרחבת לשיפור מצבה של האוכלוסייה בעיר הבירה שלנו. ואני חושב שבמקום ועדת חקירה, והיום זה לא הזמן, אנחנו רואים מה קורה עם הצעות שעוברות היום, צריך להקים ועדה בין-משרדית קבועה, וזה לא קשור לממשלה כזאת או ממשלה אחרת. ירושלים, עיר הבירה, צריכה ליווי קבוע של ועדה מיוחדת,

שתקדם את הטיפול בנושא בצורה רוחבית ויעילה. אז למה לא עשיתם כלום?

אתם לא עשיתם. לא תגיעו למה שעשה לירושלים השר דרעי במשך קדנציה קצרה. הוא לא היה פה אף פעם. לא ראינו, לא יכולתי לשאול אותו.

הוא לא הגיע לכנסת בכלל. הוא עסוק בדברים אחרים. הוא הלך לעבוד, הוא לא ישב לפטפט פה. ממש. הוא ישב, הלך לעבוד. ראינו במה הוא עבד. ואני זוכר את הכנסת, אני זוכר שנים קודמות,

אבל היו יותר אנשי עשייה. הייתה חדוות היצירה. תגיד מה עשיתם למען ירושלים. כל הזמן שמעת על עוד עשייה

אוה, אין לך מה לענות.

תהיה ענייני. תהיה ענייני פעם אחת, פגעתם בילדים, ותיתן תשובה, לא

שלך. פגעתם בילדים באופן שרירותי,

והיית שותפה לזה.

שיתקתם את המיקרופונים כבר?

סגנית היושב-ראש, המיקרופון. אולי תפתחו לי את המיקרופון? אני לא, הוא כרגע לחץ. כנראה שיש

אז אם לא היו משקיעים היה יותר גרוע.

זמנך הסתיים.

זה האתגר הלאומי מספר אחת שלנו.

בבקשה, חבר הכנסת כהן, הבעת דעה. רק תוודא שזה פועל. שומעים אותך. תודה רבה, גברתי, שאת מאפשרת לי. אני רוצה להגיד משהו, סגן השר משולם. בוא נצא מתוך הנחה שבאמת בירושלים אין אופוזיציה וקואליציה, וכולנו מכבדים את העיר, ואנחנו כולנו,

עשה ויעשה לטובת העיר. אבל דבר אחד, ואתה אמרת בדברים שלך, אני הייתי בישיבה הזאת. זה שאומרים לראש עיריית ירושלים: תיקח מיליארד שקל הלוואה מהבנק לבנות כיתות לימוד, אני הייתי בדיון הזה, אני התנגדתי,

ואני אמרתי לו: אל תיקח, זה בדיוק מקפל את היחס לירושלים. איזו הגינות זאת לבוא לראש עיר, שיושב בוועדה ובוכה, באמת, ואומר: חבריא, אתה צדקת בנתון הזה, 4,000 כיתות חסרות. אומרים לו אנשי משרד החינוך: אין לנו כסף לתת לך, אז בצר לך, אנחנו איכשהו נערוב לך לאיזו הלוואה. יש איזה ראש עיר במדינת ישראל שלוקח הלוואה לבנות בתי ספר, כיתות לימוד?

אבל בירושלים, משרד החינוך הרשה לעצמו לעשות את זה. לכן, מעבר לוויכוחים, באמת מעבר לוויכוחים, צריכים לנתח את זה ולהגיד למה משרד החינוך אומר לעיריית ירושלים: תיקחו הלוואה. זה תפקידה של המדינה. כיתות לימוד זה תפקידה של המדינה.

זה אפילו לא תפקידו של השר שלך.

זה שהוא נכנס לעניין בסדר, אבל זה לא תפקידו.

יש משרד החינוך: אנא, תבנו כיתות בירושלים.

תודה רבה. סגן השר מחליט,

הבעת דעה?

חבר הכנסת חאג' יחיא. מה קרה היום? מה קרה לכם? זה נושא חשוב. עליתי מהלשכה. טוב, את האחרונה. בזה זה מסתיים. ממילא צריכים, בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הנושא של ירושלים, מה שמנסים להתעלם ממנו הוא שירושלים, שחלק ממנה כבוש, שהצהירו שהיא מאוחדת, מעולם לא הייתה מאוחדת ולא תהיה מאוחדת. שכונות העוני ששייכות לירושלים, לכאורה, הן ברמת עוני, ברמת הזנחה, ברמה של שני עולמות.

הרמה של הסוציו-אקונומי תהיה כל עוד ירושלים לא תחזור, החלק המזרחי, החלק הכבוש, יחזור לבעליו, ואז אפשר לדבר על ירושלים. היום ירושלים, חלק ממנה כבוש, ירושלים כבושה. ירושלים, יש בה אפליה, יש בה גזענות, והירידה במצב הסוציו-אקונומי זה המצב, והיא תמשיך להידרדר אפילו אם ישקיעו, כי גם ראשי העיר שם,

הם מפלים את התושבים הערבים שנמצאים שם, והם לא משקיעים, ולכן היא מחולקת. היא אף פעם לא הייתה מאוחדת, והיא לא תהיה מאוחדת. תודה רבה. חברת הכנסת עזריה, בבקשה. היושבת-ראש,

לא, אני אמרתי שהיא האחרונה. אתה יכול בנושא הבא.

אני חושבת שזה אחד העצובים. אנחנו לפני כמה שנים היינו בירושלים באשכול 4 וירדנו ל-3, לקול צהלותיו של ראש העיר דאז ניר ברקת, כי הוא חשב שכך הוא יקבל יותר כסף. וראו זה פלא, כנראה שמהר מאוד גולשים ל-2. אני יכולה לספר לכם שאני עבדתי מאוד קשה שכשהעבירו את החוק של הוזלת הצהרונים בעידן טרכטנברג, אז אני מאוד עזרתי להרים את התוכנית. וההסכם היה שבגלל שעזרתי ולא יכלו לפרסם את זה בשום מקום, אז אמרו שבתמורה אני יכולה לקבל משהו, אז אני ביקשתי שהצהרונים יהיו באשכול 4, בירושלים, למרות שזה היה אמור להיות רק אשכולות 2 ו-3, שב-4 זה יהיה בירושלים,

בהחלטת ממשלה כתוב אשכולות 3-2 וירושלים. אבל בדיעבד אני מבינה שזה היה לחינם. היינו יכולים לקבל את זה כמו כל עם ישראל באשכול 3 או באשכול 2. אבל אחרי ההומור, זה אחד הדברים הכי עצובים שיכולים לקרות. זו עיר הבירה של מדינת ישראל, עיר של כמעט מיליון איש. אני חושבת שאם מדינת ישראל לא יודעת להחזיק עיר של כמעט מיליון איש מעל לקו העוני, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. ואני מאחלת הצלחה לראש העיר החדש. ואני אשמח לשמוע איך הממשלה והכנסת מתכוונות לטפל בזה.

תודה רבה. סגן שר האוצר הציע להסיר, נכון? לא.

סגן שר הפנים, אדוני סגן שר הפנים, אתה מציע להסיר את ההצעה?

מה הצעתך? אני מציע, בתחילת הקדנציה הבאה לדון בוועדה. באיזו ועדה? ועדת הפנים. לוועדת הפנים. בואו נערוך הצבעה להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים. חברים, מי בעד? מי נגד? אין ועדות, דיברת על הקדנציה הבאה. לא, אין דבר כזה. אז מה אנחנו עושים? היא אומרת ועדת הפנים, הוא אומר, שיעלו את הנושא בכנסת הבאה, אוקיי. סגן השר מציע להעלות את הנושא שוב בכנסת הבאה. ירושלים, אפשר, ירושלים, יש פטור מחובת הנחה.

אז תודה רבה. בואו נעבור לנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: חוזר מנכ"ל הפיקוח על הבנקים בנושא משלוח הודעות בתקשורת, דואר "ירוק" מהלך המקשה על ציבור האזרחים הוותיקים, העולים החדשים והמגזר הערבי,

11711, 11715,

ו-11744.

ההצבעה הקודמת מבוטלת, כמובן. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, גברתי היושבת-ראש. לרגל ההתפתחויות ופיזור הכנסת, אני דווקא אדבר בנושא שהוא מאוד חשוב לי באופן אישי, ואני חושב שהוא אמור להיות אחד הנושאים המכאיבים ביותר במדינה. אני אדבר על האוכלוסייה הבדואית ועל תושבי הנגב. הקדנציה הזאת תהיה הקדנציה שיזכרו אותה לרעה בשנים הקרובות. זו קדנציה שנהרסו בה אלפי בתים בנגב. רק לאחרונה, לפני כמה ימים, השר אורי אריאל התגאה בכך שבשנת 2018 נהרסו 2,775 מבנים בנגב. ומה עשתה הממשלה ב-2015, עם הקואליציה הנוכחית? היא מסרה, וראש הממשלה, לצערנו הרב,

את החסות והאחריות על מעל רבע מיליון מתושבי הנגב, אזרחי הנגב הבדואים, את האחריות עליהם, למפלגת תקומה, שנמצאת במפלגת האיחוד הלאומי, שנמצאת במפלגת הבית היהודי. זה לא הקצה, זה קצה הקצה. ואלה אנשים, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, שידועים באהבתם לאוכלוסייה הערבית בארץ וברצונם לקדם את האוכלוסייה הזאת. חלק מהיישובים היו בשלבי הסדרה ובשלבי תכנון, ויש הצעות מהרשות עצמה, הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית, להכיר ביישובים האלה,

אל-פורעה, והנושא התקדם, והוועדים המקומיים התקדמו. הגיע השר, ביטל את הכול.

על יד ירוחם, בהסכמה עם ראש עיריית ירוחם, עם מיכאל ביטון, ועם כל מי שהגיע לשם, עם התושבים בירוחם. הכול הלך בסדר. הם עכשיו נמצאים על 30,000 דונם. הייתה התפשרות על 2,500 דונם, תארו לעצמכם, מ-30,000 דונם ל-2,500 דונם. הפצרנו באנשים לקבל את ההצעה, וקיבלו אותה. הגיע השר אורי אריאל והצוות שלו וביטלו את הכול. הם רק הורסים שם עכשיו. חבריי, הסדרת התיישבות של האוכלוסייה הבדואית שחיה חיים בדואיים מסורתיים, אי-אפשר ברגע להפוך אותם ליישובים עירוניים. זה לא יצליח. רק לפני כמה ימים התפרסמה תוכנית, התגאו בעוד שכונה, מערבית לשגב שלום. רוצים להביא את תושבי ואדי א-נעם, 15,000 תושבים. ומה יש בתוכנית? יש בה מבנים של שבע קומות. תארו לעצמכם אישה שגרה עם הילדים שלה, ויש לה עדר של כבשים ועיזים, ואולי שניים-שלושה גמלים. באיזו קומה היא תגור, גברתי היושבת-ראש? אולי בשישית או השביעית.

זה צחוק מהעבודה. ככה לא עושים וככה הם גרמו נזק בלתי יתואר לאוכלוסייה הבדואית.

אני קורא לראש הממשלה שלא למסור את האחריות לאזרחים הבדואים בקדנציה הבאה, כל ראש ממשלה שיהיה, שלא למסור אותה לאנשים קיצונים, שמטרתם היחידה היא בעצם לשסות ולהעמיק את הקרע בחברה הישראלית.

חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת בראש.

חבריי חברי הכנסת, אני מתנצל על הקול הצרוד, אבל בכל אופן העניין כל כך חשוב שאמרתי שאני בכל אופן אדבר עליו, מכיוון שהניסיון, או השימוע שפרסם בנק ישראל בקשר למשלוח ההודעות של הבנקים ללקוחות כבר הופץ, ובעצם בנק ישראל כבר יכול לקבל החלטה. אומנם קודמי לא דיבר ממש בעניין הזה על האוכלוסייה הבדואית, סגן השר, חבר הכנסת כהן, כדי שזה יהיה מוכן, שזה יהיה מתאים, התשובה שלך, למה שמדובר פה, אז אנחנו מדברים על האוכלוסייה הבדואית, על האוכלוסייה הערבית, על האוכלוסייה החרדית ועל 1.5 מיליון קשישים ואנשים מוחלשים רבים שהאפשרות שלהם, הגישה שלהם היום לדיגיטלי, לאינטרנט, למכשירי האינטרנט, היא לא באופן שוטף ולא באופן נגיש ולא באופן רציף, והם לא יודעים לקבל ולהשתמש, והם לא משתמשים במדיה הזאת,

ותמיד תהיה אוכלוסייה שיותר קשה לה, אנחנו צריכים להחליט אחת ולתמיד, ובנק ישראל צריך להגיד באומץ רב למי הוא דואג: לאזרחים, ללקוחות הבנקים, כפי שאולי מתיימרים להגיד, או שכל מה שנגד עיניהם זה הבנקים. ההצעה הזאת, לנגד עיני בנק ישראל יש רק טובת הבנקים, אין כאן שום טובת הלקוח, אין כאן שום טובת האזרחים. ואני אגיד: ממה נפשך, אם הנושא של קבלת הדואר וההודעות דרך המדיה האלקטרונית, באופן דיגיטלי, זה טוב, מי שיש לו יעשה זאת, מכיוון שאם זה טוב וזה נוח יותר וזה נוח יותר למי שיש לו,

מי לא עושה את זה? מי שלא יכול להגיע לזה, מי שאין לו את זה, מי שנאלץ לקבל את הדואר, עם כל הבעייתיות שיש בו. ולכן, לעשות מהלך כזה בלי שבדקנו מהלכים קודמים שנעשו על ידי חברות הביטוח, גם כן לא לטובת מבוטחיהן, מהלך שפגע בהם, מאינדיקציות שיש לי. אני מפנה את כולם לד"ר אבי ביצור מבית ברל, ראש תחום בבית ברל בנושא הזה, שישמעו מה הוא אומר. הם חקרו את הדבר, והם מצאו גוף מקצועי. אף אחד לא ענה להם, אף אחד לא עונה להם. אדוני סגן השר, בסך הכול אנחנו רוצים רפורמות בלי פגיעה באזרח. טובת הבנקים, בסדר, צריך לצמצם משלוחי דואר. אני מוכן לשמוע שבמקום כל רבעון, פעם בשנה. מה? אתה פונה אליי? אני פונה גם אליך. אתה סגן השר, אתה אמור לענות, ואתה,

יש איזו מערכת יחסים בין בנק ישראל לאוצר, והיחסים השתפרו בתקופה האחרונה. ואני קורא לד"ר חדוה בר, שעיניה, אוזניה קשובות לציבור. אנחנו נפגשנו איתה, אנחנו ראינו, ואנחנו קוראים לא לעשות את הדבר הזה.

זה מהלך, אני מסיים. אנחנו פנינו גם ליושב-ראש ועדת הכספים שיקיים דיון, אבל המצב הזה של פיזור הכנסת לא יאפשר דיון בנושא הזה,

לא לקיים את המהלך הזה ולא לבצע אותו כל זמן שלא יהיה על זה דיון ציבורי.

תודה רבה. סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש.

דואר "ירוק" מהלך חד-צדדי וכו' וכו', אשר פוגע באזרחים הוותיקים, העולים החדשים והמגזר הערבי, ואני מוסיף: גם בציבור החרדי. להלן תשובת בנק ישראל, עם כמה תוספות שאני אוסיף בהמשך: במסגרת ההצעות לסדר-היום נטען, אני מבקש לשים לב טוב, כי בסוף חודש אוקטובר פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר הכופה על לקוחות הבנקים לקבל את כלל המידע על חשבונותיהם באמצעים אלקטרוניים, תוך פגיעה באוכלוסיות שאין להן גישה לאמצעים אלה. אז כבוד הרב מקלב, כבר בתחילת דבריי אני מבקש להבהיר כי נראה שהמידע שעמד בפני חברי הכנסת הנכבדים אשר הגישו את ההצעה הנדונה אינו נכון, פשוט לא נכון. ואני אסביר: ביום, לא שמעת אותי. הקשבת לי? שמעתי, הקשבתי לך. זה לא נכון, ההנחה היא שזה לא נכון.

זה התפרסם, אדוני סגן השר. זה התפרסם. זה יצא, כבוד הרב, הופיע בכל העיתונים. כבוד הרב. הלוואי, אני מוכן. קודם כול, אנחנו לא ניתן שזה יקרה. גם אם מישהו ירצה שזה יקרה, זה לא יקרה. גם מי שיש לו אמצעים דיגיטליים ולא ירצה, זה לא יקרה. והציבור חייב להיות כזה, ברור, אבל דורשים ממנו, מה ברירת המחדל? מה שרוצים לפרסם הוא שמי, לבקש דרך הדואר, צריך באופן מעשי לעשות את זה.

הקשישים האלה, קודם כול, החוזר שפורסם, כבוד הרב, זה להערות הציבור.

ייקחו את הנאום שלך, זה גם נחשב להערות לציבור. אתה מדבר פה מעל הדוכן כאילו כלה ונחרצה, כאילו זה קרה כבר, אז אני מסביר לך שאנחנו לא ניתן לזה לקרות, מכיוון שהציבור החרדי והציבור הערבי והציבור שאין לו גישה, הנכים והקשישים, יקבלו את השירות כמו שצריך לקבל אותו. אז את זה רציתי להבהיר לך.

אני מחבק אותך.

זו התשובה של בנק ישראל, בכל זאת,

הם כתבו תשובה ארוכה ואנחנו נקריא אותה בשביל הפרוטוקול. רבי מאיר. ביום 28 באוקטובר 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים להערות הציבור, עוד פעם הוא מדבר בטלפון. אתה לא שומע אותי. מה זה, חלוקת קשב? הערות הציבור. לא, לא שמעת אותי. מה היה המשפט הקודם? הערות הציבור, אלו שתי המילים האחרונות שלך. פרסם הפיקוח על הבנקים להערות הציבור טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 420 העוסקת בנושא משלוח הודעות בתקשורת. הטיוטה נמצאת באתר של בנק ישראל. במסגרת הטיוטה נדרשים התאגידים הבנקאיים להציע ללקוחות שמנויים על שירותי בנקאות בתקשורת בלבד את שיטת הדיוור הדיגיטלית, וגם לקוחות אלה נדרשים לתת אישור באופן אקטיבי על מנת לקבל את ההודעות באמצעים דיגיטליים חלף משלוח ההודעות בדואר.

אזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלות, מהמגזר החרדי, מהמגזר הבדואי, מהמגזר הערבי, שמחזיק סלולר כזה,

וכן כל לקוח אחר שלא יהיו מעוניינים בשינוי, אינם צפויים להיפגע כלל מהעדכון הצפוי להוראה וימשיכו לקבל את ההודעות שלהם בדואר.

ימשיכו לקבל את ההודעות בדואר. פערשטייסט? מה הוא צריך לעשות בשביל זה? לא שומע. מה הוא צריך לעשות בשביל זה?

שום דבר. אם הוא לא רוצה, הוא יקבל. עכשיו אתה בהערות הציבור,

זו המטרה הנעלה של הסיפור הזה של הערות הציבור. שלום, הרב פרוש.

אוקיי. כמו כל לקוח אחר, מי שלא יהיו מעוניינים בשינוי, אינם צפויים להיפגע כלל מהעדכון הצפוי להוראה, וימשיכו לקבל את ההודעות שלהם בדואר כפי שהיה נהוג עד כה. עוד נקבע בטיוטת ההוראה כי על התאגידים הבנקאיים לוודא את תקינות פרטי ההתקשרות של הלקוח על מנת למנוע מצב שבו לקוח שבחר לקבל את ההודעות באופן דיגיטלי לא יקבלן בפועל. יודגש כי מטרת עדכון ההוראה הינה לצמצם את השימוש בדואר הפיזי ובנייר, שיטת משלוח פחות יעילה ופחות בטוחה בהיבטי אבטחת מידע ובהיבטי שמירה על פרטיות הלקוחות, אשר אף אינה עולה בקנה אחד עם המגמה העולמית של צמצום השימוש בנייר והשמירה על איכות הסביבה.

נקבע בטיוטת ההוראה כי התאגידים הבנקאיים נדרשים למפות את האירועים המשמעותיים בחשבון הלקוח, ובהם תישלחנה ללקוחות הודעות מהירות אשר יסייעו להם בניהול חשבונם בצורה מושכלת ויאפשרו להם להיות מודעים ולפעול מבעוד מועד למניעת ההידרדרות במצבם הפיננסי. הודעות אלה תתווספנה להודעות שנדרשים תאגידים בנקאיים לשלוח ללקוחותיהם על פי דין. עכשיו אני מוסיף: אנחנו ודאי ערים להערות שהתקבלו מהציבור ולהערות שהתקבלו ממך, הרב מקלב. אנחנו נפעל כך שהציבור לא ייפגע, חלילה, וימשיך לקבל את ההודעות. אם הוא לא מסוגל באופן דיגיטלי, הוא יקבל את זה בדואר. עד כאן, גברתי. אני מאחל לכולם פגרת בחירות נעימה. הצלחה לכולם, במיוחד לתנועת ש"ס. תודה רבה. מה אתה מציע? אני מציע להעביר את זה למליאה של הכנסת העשרים ואחת.

לדיון בוועדת הכלכלה. תודה רבה. חבר הכנסת ילין, בבקשה, הבעת דעה. כבוד היושבת בראש, כבוד סגן השר וחבר הכנסת מקלב, ידידי, אני מאוד שמח על הדיון הזה. בסופו של דבר, הטכנולוגיה תביא את כולנו למכשיר הזה שנקרא מכשיר סלולרי, נייד, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא לא זה, זה ציור של פלאפון, בסופו של דבר, אבל מה שכולם רוצים הוא מחשב נייד, וכל ההודעות יעברו פה. מה שאני מבקש, גם מבנק ישראל, כי אנחנו בכל הדיונים בוועדת הרפורמות, גם בדיונים איתם, שזה ייעשה במידתיות, כי יש אוכלוסייה שלמה, ואנחנו היינו באחד החוקים, כבוד היושבת בראש, ונתנו לנו נתון ש-30% גג, מגיבים, מקבלים את ההודעות בתוך הפלאפון ומגיבים עליהן.

יש לנו 70% מהאוכלוסייה שאם הם לא מקבלים בדואר את ההודעות כמו שהיה עד היום הם לא יגיבו בכלל לשום דבר, לא ידעו בכלל שזה קיים.

מידתיות. אין לי ספק שהדור הצעיר כולו ישתמש רק בפלאפון, יהיה דור ביניים שיצטרך להחליט לפה או לשם, ויהיה דור שבכלל לא יודע מה זה לקבל הודעות ירוקות,

אין ספק שצריך לעשות את זה, ואין ספק שצריך לעשות את זה במידתיות ולאורך שנים. זאת הייתה הבקשה שלי גם לבנק ישראל, ואני מקווה מאוד שהם ישמעו את הקול שלנו ושל הציבור ויסיקו את המסקנות.

אדוני סגן השר? כלכלה. כלכלה. זה יהיה בקדנציה הבאה. לא משנה. זה יהיה ב-10 באפריל. גברתי, אנחנו לא בורחים מכאן. אנחנו עוברים להצבעה להעביר את הדיון, בקדנציה הבאה, לוועדת הכלכלה. בבקשה. בקדנציה הבאה, בעזרת השם. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הדיון יועבר לוועדת הכלכלה בקדנציה הבאה. חברים, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: הצדעה לאחרון לוחמי גטו ורשה שהלך לעולמו והצורך בהעמקת זיכרון השואה והגבורה, הצעות מס'

שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי. אולי סמלי שהכנסת הזאת, שאפשר לומר שלא הצטיינה בממלכתיות יתרה, הייתי אומר, תסיים בהצעה לסדר-היום האחרונה כשהיא מצדיעה, אולי דווקא כן בממלכתיות, לאחרון או לאחד מאחרוני הלוחמים במרד גטו ורשה.

שישנו עוד אחד שלקח חלק ועדיין בחיים, ייבדל לחיים ארוכים,

כן שווה להעלות פה את זכרו של שמחה רותם,

שנולד ב-1924 בוורשה והצטרף לנוער הציוני כשהיה בגיל 12. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1939,

את אחיו וחמישה בני משפחה נוספים, וכשחזר לגטו ורשה הצטרף לארגון היהודי הלוחם אי"ל, שלקח חלק במהלך מרד גטו ורשה, והיה קשָר בין הבונקרים. בסופו של דבר הוא הצליח לשרוד במלחמת העולם השנייה, עלה לארץ, הצטרך להגנה ואף לחם במלחמת העצמאות. אני חושב שסיפורו מספר את סיפורם של הרבה מאוד מעולי אותה תקופה ושל תקומת ארץ ישראל. אבל מתוך זה אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד איזשהו לקח שמאוד מאוד חשוב שנזכור, ואפילו בפרעות קודמות, שעליהם כתב ביאליק ב-1903 את "בעיר ההרגה", מובא תיאור מזעזע של הפוגרום, שאתה קורא אותו ואתה אומר: זה מתאים גם לתיאור של מה שקרה עשרות שנים אחר כך. היהודים, לצערי, חוו פעם אחר פעם את הפוגרומים האלה, אבל לא זכרו ולא לימדו אותם. וכשמתאר ב"בעיר ההרגה",

הוא כותב: "קום לך לך אל עיר ההרגה ובאת אל החצרות, / ובעיניך תראה ובידיך תמשש על הגדרות / ועל העצים ועל האבנים ועל גבי טיח הכתלים / את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים. / וברבבות חיצי זהב יפלח השמש כבדך / ושבע קרניים מכל רסיס זכוכית תשמחנה לאידך, / כי קרא אדוני לאביב ולטבח גם יחד: / השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט. // וברחת ובאת אל החצר, והחצר גל בו, / על הגל הזה נערפו שניים: יהודי וכלבו. / קרדום אחד ערפם ואל אשפה אחת הוטלו / ובערב דם שניהם יחטטו חזירים ויתגוללו, / מחר ירד גשם וסחפו אל אחד נחלי הבתות, / ולא יצעק עוד הדם מן השפכים והאשפתות, / כי בתהום רבה יאבד או ישק נעצוץ לרוויה, / והכול יהיה כאין, והכול ישוב כלא היה". אני חושב שבמשפט הזה מתוך "בעיר ההרגה", "והכול יהיה כאין, והכול ישוב כלא היה", שנאמר על אותן פרעות בקישינב, אנחנו צריכים ללמוד גם את הלקח,

דווקא עכשיו, שאנחנו זוכרים, והלך לעולמו אחד מאחרוני הלוחמים בגטו ורשה, שלא הכול יהיה כאין ושלא ישוב כלא היה, כי אנחנו צריכים לזכור ולהנחיל, דווקא לדור שלא זכה להכיר את אותם לוחמים ואת אותם ניצולים. אני מסיים, גברתי.

אני חושב, האתגר הגדול של מערכת החינוך, שלצערי, בעניין הזה, לוקה בחסר, ואולי זה אחד האתגרים שעכשיו, כשאנחנו מסיימים את הכנסת העשרים, נניח לפתחה של הכנסת העשרים ואחת. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת בר.

כשמדברים על השואה,

ככל שעובר הזמן, ככל שמבינים עד כמה הייתה השואה תופעה

אנחנו מבינים גם כמה לא מובנת מאליה הייתה הגבורה, ההתנגדות שהתגלתה במהלך השואה. מרד קרקוב, מרד סוביבור, המרד הקטן, המרד הגדול ועוד גילויים של התנגדות וגבורה הם סיפורים חשובים שיש לספר לצד סיפורי האימה והזוועה של השואה. שמחה קאז'יק, זכרו לברכה, שמחה רותם, לאחר שעִברת את שמו, שהלך השבוע לעולמו, הוא אדם שבגבורה שלו, באומץ שלו, בעוז שלו הציל נפשות ממש. אבל הוא גם הציל את רוחם של רבים, רבים שעצם המחשבה שניתן בכלל להשיב מלחמה בתוך התופת הזאת העניקה להם תקווה ואיזשהו רגע של התרוממות רוח, בין שהם ניצלו ובין שהם נרצחו והלכו לעולמם.

באחד הביקורים שלי בבלפסט לא מזמן פגשתי כומר אירי בשם גארי מייסון, ועם מותו של שמחה שלח גארי לכל חבריו בישראל, וגם לי, איגרת שמספרת על הפגישות שלו עם שמחה קאז'יק. ובין היתר הוא תיאר את ארוחת הערב שהם עשו בירושלים, בביתו של שמחה, וגארי, שעבר את הסכסוך האירי, התרשם עמוקות משמחה, שסיפר באריכות על היחסים שלו עם מרדכי אנילביץ', עם אנטק צוקרמן, וגם מסיפוריו על השירות שלו בהגנה בזמן מלחמת העצמאות. אני לא סתם,

מספר לכם על המכתב הזה של גארי, כי חשוב לי שכמו שהוא שם, מעבר לים, באירלנד, רחוק מאיתנו אלפי קילומטרים, מתרשם עמוקות מסיפורו של שמחה ומהאישיות המדהימה שלו, נדע גם אנחנו, אלה שחיינו כאן איתו, שהוא חי בינינו, להעריך, להוקיר ולזכור את פועלו של קאז'יק רותם, את האיש הענק הזה, ושל דמויות כמותו, שעיצבו את ההיסטוריה ואפשרו בגופם את הקיום ואת העתיד של המדינה, של האומה ושל העם שלנו. גם כנכד לניצול שואה פולני בעצמי אני רוצה להצדיע היום לשמחה קטז'יק רותם, זכרו לברכה, ולומר לו תודה על פועלו ועל כל מה שהוא עשה ועבר, שאפשר גם לנו לחיות פה היום. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה. גברתי היושבת בראש, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו ביקשנו את הדיון הזה קודם כול באמת כדי להעלות על נס את קאז'יק, את שמחה רותם, כגיבור שעליו גדלנו, גידלו אותנו, חונכנו וחינכנו אחרים. אבל בהזדמנות הזאת חיברנו לנושא את העניין של הנחלת זיכרון השואה ואת הגבורה, את יום השואה והגבורה. ועל פניו, יש כאלה, חלקנו, ואני מודה שזה היה סוג של סכנה, שחושבים שהגבורה של אחינו, הורינו, סבינו, דודינו בשואה הייתה אך ורק של געבורים כקאז'יק, כשמחה רותם ודומיהם, אלה שלחמו והניפו את נס המרד. אבל גיבור הוא גיבור הוא גיבור. ואם אנחנו מסתכלים על השורדים שהגיעו לכאן, אנחנו מדי פעם מעלים פה בכנסת את גבורתם, ובצדק מעלים, של הורים שכולים ושל אחים שכולים מאירועי טרור או מפעולות איבה או בצה"ל ומה שקורה כאן. ואנחנו, כמדינה, כצבא הרבה פעמים, יודעים לטפל, לעטוף, לשלוח קצינת נפגעים, לתת טיפול פסיכולוגי לאחים שכולים, וגם להורים שכולים, לשמחתי הרבה, לארגן פעילויות סיוע רוחניות, נופשים, טיולים, כל מה שיכול לעזור. אבל אנחנו צריכים להביא בחשבון ששורדי השואה שחיים בינינו הגיעו לכאן במחצית השנייה של שנות ה-40 ולאחר מכן, בתחילת שנות ה-50. הם איבדו שם ילדים, הורים,

אחיות, אני מדבר על כל אחד לחוד שאיבד גם הורים, גם אחים, גם אחיות. חלקם נזרקו ישר לתוך מלחמת העצמאות כשהם אודים מוצלים ונלחמו כאן במלחמת העצמאות ונפלו. מהר הרצל ליד ושם, שביל הגבורה של אודים מוצלים שהגיעו משם, מהתופת ההיא, איבדו את כל משפחתם, נשארו לבד, נלחמו במלחמת העצמאות ונפלו. אני חושב שכשמדברים על גבורה, וצריך להודות עוד פעם לקאז'יק, לשמחה רותם, על ההזדמנות שהוא נתן לנו להעלות את זה עוד פעם, אבל הגיבורים זה הם, זה אלה שלא שרדו בשואה ואלה ששרדו והגיעו לכאן בבחינת פרט שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו לבדו יצא אלא על הכלל כולו יצא. כך נסתכל גם על קאז'יק, על שמחה. ואני קורא לכולנו להבין, תודה. שזיכרון השואה והנחלת המורשת זה לא דבר שיקרה מאליו ויתרחש מאליו, אלא אנחנו צריכים להתארגן איך עושים את זה גם כשגיבורים כשמחה, כקאז'יק, לא יהיו איתנו.

ישיב סגן שר החינוך, מירב בן ארי משיבה? לא, אה, חזרת. זהו, קראנו לך קודם. בכנסת הבאה היא תוכל כבר להשיב, בשמחה. עברנו אותך מזמן,

האמת היא שאני אחרונה, אני אחרי שטרן. לא, אבל בסדר. קראתי את כולכם ולא היית. לא נורא, תעלי. הכול טוב. שלוש דקות, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, תודה כפולה, גם על כך שהסכמת לתת לי לדבר. בשמחה. כנסת נכבדה, אני ביקשתי לדבר גם על שמחה רותם, קאז'יק, להעלות על נס את הדמות שלו. שמחה קאז'יק אמר וכתב: להיות בני אדם, אנחנו חיה על שתי רגליים, ובין החיות האלה על שתי רגליים יש גם אנשים שראויים לשם הזה אדם. אלו המילים של שמחה קאז'יק במסר לבני הנוער. שמחה קאז'יק היה אחד, בעצם איבדנו את אחרון לוחמי גטו ורשה. עם פטירתו בעצם לא נותרו עוד ניצולים ששרדו במרד.

היה גיבור במלוא מובן המילה, והוא סמל לניצחון העם היהודי ששרד במרד. בעיניי זה גם סמל שאיבדנו, כי אנחנו זכינו כדוֹר לשמוע ולהכיר, אבל לצערי, ילדינו ונכדינו לא יוכלו להכיר את אותם אנשים כמו שמחה קאז'יק. אני חושבת שזה גם חשוב שביום האחרון של הכנסת העשרים אנחנו מדברים על אדם משכמו ומעלה ומדברים דווקא על גבורה יהודית ביום כזה. אני קראתי על קאז'יק, קראתי עליו עוד לפני שלוש שנים כשיצאתי למצעד החיים וכשהגענו לוורשה ולמדנו על המרד. הבנתי שהוא היה נראה כמו ארי, גרמני, ולכן היה לו מאוד קל להסתובב ולצאת מתעלות הביוב של הגטו אל העיר ורשה, ולכן גם היה לו קל לסייע במרד. קאז'יק, למי שלא יודע, גייס שני עובדים של רשת הביוב הפולנית, אמר להם שהוא צריך לדעת איך להסתדר בביוב, אבל בעצם, מהרגע שהם נכנסו לגטו, וכמובן, בתמורה להרבה כסף, הוא ביקש מהם להציל יהודים. הם כמובן ביקשו לחזור, אבל הוא מנע את זה מהם באיומי אקדח. כשקאז'יק הגיע, והוא מספר את זה בעדות שלו, הוא חיפש ניצולים בתעלות הביוב, כל זה כמובן במהלך המרד. הוא גילה שבתוך הביוב נותרו עשרות לוחמים, אבל הוא הבין מהר שבתוך גטו ורשה ישנם גם המנהיגים ועוד עשרות לוחמים. קאז'יק, שמחה רותם, הצליח להעביר אותם לאזור הארי. הוא הצליח לארגן משאיות ולחלץ אותם ליערות, ובכך הצליח להחזיר אותם, תודה. רגע, דקה אני אסיים, כי זה חשוב. עוד חצי דקה. בעצם בזה שהוא הצליח לחלץ את הלוחמים, הצליחו יהודים רבים לצאת מוורשה ומהגטו. אני רק רוצה לומר לסיום שאנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לחנך את הדור הצעיר להכיר את הסיפורים של קאז'יק. סיפורים כאלה מדגימים לנו כיצד אנחנו יכולים לדבר על השואה מתוך סיפור אישי. הוא הסמל לניצחון של העם שלנו, של הציונות ושל הגבורה.

תודה רבה. סגן שר החינוך מאיר פרוש, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת

להודות לחברי הכנסת על הבקשה שלהם לדון במותם של שורד השואה קאז'יק, הלוא הוא שמחה רותם, וגם אם לא ראיתי את זה בכתובים של חברי הכנסת, אנחנו עוסקים בגבורתם, ופחות במותם. תצאי מתוך הנחה שגם על זה אני אדבר. נח קליגר, זכרם לברכה. ביום שני האחרון הנחה השר את מנכ"ל משרד החינוך לקיים יום לציון זכרו של קאז'יק, כדי שנזכור שבתוך השואה הייתה גם גבורה גדולה. בוודאי, רבים יאמרו גם שבזכותם אנחנו צמחנו מאותה שואה לתקומה. במהלך אותו יום התקיימו מערכי שיעור על אודות שמחה רותם, זיכרונו לברכה, שהיה אחרון לוחמי מרד גטו ורשה שהלכו לעולמם. רותם, שהלך לעולמו בשבת האחרונה והוא בן 94, לחם כנער צעיר בשורות מחתרת אי"ל במהלך מרד גטו ורשה ושימש כקשָר בין הבונקרים שבתוך הגטו לבין הצד הארי. בסיום המרד פיקד קאז'יק על חילוצם של לוחמים מהגטו הבוער דרך תעלות ביוב, כפי שהוזכר כאן, ולאחר מכן המשיך קאז'יק לפעול בתפקידו כקשר, וגם לקח חלק במרד הפולני בוורשה. בתחילת השבוע המשרד הפיץ גיליון אלקטרוני של "על סדר היום" לכלל המחנכים בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה שמזמין לשיח בכיתות. מותם של גיבורים אלה מאפשר לנו לבחון מחדש את ההחלטות ומה שהם בחרו לעשות ונאלצו לעשות בתקופה חשוכה, שבה חלק גדול מבני המין האנושי שכחו שהם שייכים למין הזה. סיפור קורותיהם בזמן המלחמה והעיסוק בדילמות מאפשרים לבני הנוער היום להבין את מורכבות התקופה ואת חשיבות העובדה שלכל אדם צריכה להיות מערכת ערכים שתנחה אותו גם כאשר קשה ומבלבל, וגם כאשר ההחלטות שאותן הם נדרשים לקבל הן בעלות משמעות גורלית. לא חששנו להביא את הדילמה הגורלית שניצבה בפני קאז'יק כאשר פיקד על מבצע החילוץ מבור הביוב במהלך גטו ורשה. המורים הונחו להתמקד באותם מקורות שמהם שאבו קאז'יק וחבריו הלוחמים כוחות, תעצומות נפש ומוטיבציה לפעולה גם אם ידעו שגורלם נחרץ. הזכרתי בתחילת דבריי גם את נח קליגר, שנפטר כשבוע לפני קאז'יק. הוא השאיר אחריו תיעוד של קורות התקופה בשני ספריו, "אלה תולדות נח" ו"שתים-עשרה לחמניות לארוחת בוקר".

ידוע שהוא הרצה באופן קבוע לפני בני נוער וגם כתב טורים בעיתון. כאשר אנחנו מתקרבים לציון יום השואה הבין-לאומי, הוא יום שחרור אושוויץ, שיציינו אותו ב-27 בינואר 2019, בתי הספר יוכלו להחליט שאת הטקס השנה הם מקדישים לקורותיהם של שורדים אלה. אני לא יודע מה להציע למציעים, כי כאשר אחד מחברי הכנסת עולה לדוכן הבקשה היא שהדבר הזה יידון במליאה. אני לא חושב שהם חושבים שיש מה לדון על זה במליאה,

תתכנס לא לפני עוד ארבעה או חמישה חודשים.

אולי דיון בוועדת החינוך,

אין,

גם בזה תהיה בעיה.

תקנות.

הדבר הזה יכול להיות שיידון בוועדת החינוך. תודה רבה. תודה רבה. הבעת דעה, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. שמחה רותם קאז'יק היה גיבור אמיתי. הוא היה הקשָר בין המחתרת היהודית בגטו ורשה לבין המחתרת הקומוניסטית שפעלה מחוץ לגטו. אני רוצה להתייחס לפרק הנוסף במעשה הגבורה של קאז'יק. ב-10 במאי 1943 שמחה רותם הוביל 34 לוחמים החוצה מהגטו הבוער. הקבוצה הזאת, יחד עם הקבוצה שהוביל שלמה ברצ'ינסקי ב-29 באפריל 1943, קבוצה של 40 לוחמים, הקבוצות האלה הובאו במשאיות על ידי הקומוניסט הפולני ולדיסלב גאייק ליערות, ושם הקימו את יחידת הפרטיזנים על שם מרדכי אנילביץ'. היו שם אנשים בלתי מפלגתיים, חברי השומר הצעיר, חברי הבונד וקומוניסטים. הם פעלו כולם במסגרת המחתרת הקומוניסטית הגדולה שפעלה בפולין, הארמייה לודובה. הם הסתייעו בחיילים סובייטים שברחו מהשבי הגרמני בידע המקצועי שלהם, בידע המלחמתי שלהם, וניהלו קרבות עזים עם הצלחות מרשימות מול הצבא הנאצי. רובם נהרגו בקרבות האלה, חלקם נהרגו על ידי אנשי הימין האנטישמי הפולני. יהי זכרו של שמחה רותם ויהי זכרם של חבריו ברוך. תודה רבה, חברים. אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, בעד להעביר לוועדת חינוך, מי שנגד, להסיר. יש ועדת חינוך? אין ועדת חינוך. ועדת חינוך, כמובן. כן, אבל,

בעד, שבעה, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תעבור לדיון בוועדת חינוך. חברים, מליאת הכנסת תצא להפסקה כעת. על מועד חידוש הדיון תבוא הודעה בהקדם. אז שיהיה לכם ערב נעים. תודה רבה לכולם.

חברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה.

חברי הכנסת, אבקש לשבת. אנחנו מצביעים. חברי הכנסת, נא לשבת. חברות הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת יהודה גליק, נא לשבת. חברים, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הכנסת.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני לא שומע את עצמי אפילו. נא לשבת. חברים בתאים, נא לשמור על שקט. כפי שהכריזה זה עתה מזכירת הכנסת, ועדת הכנסת החזירה את הצעת החוק להתפזרות הכנסת העשרים לקראת ההצבעות בקריאה שנייה ושלישית. לחוק לא הוגשו הסתייגויות, אין גם בקשות דיבור, ולכן אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע. סעיפים 12 נתקבלו. בעד, 103. יש לנו עריק אחד מקריאה ראשונה, מעניין. בעד, 103, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית. חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ט 2018, שקובע כידוע שהבחירות לכנסת העשרים ואחת יתקיימו ביום ד' בניסן התשע"ט, 9 באפריל 2019. קריאה שלישית.

חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ט 2018, נתקבל. חברי הכנסת,

102, שני מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת העשרים אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אני מביע תקווה למערכת בחירות נקייה ומוצלחת ומאחל לכולם בהצלחה וכנסת עשרים ואחת נקייה יותר ומוצלחת יותר.